מתכבד להזמין את שרת התרבות והספורט חברת הכנסת מירי רגב לעלות לדוכן כדי להשיב על שאילתה דחופה מס' 173 מאת חבר הכנסת חיים ילין. הנושא הוא: הכרה בכדורשת כענף ספורט רשמי. השרה תעלה לדוכן. חבר הכנסת חיים ילין ייגש למיקרופון באולם ויקרא את נוסח השאילתה. בבקשה, אדוני. כבוד השרה, כבוד היושב-ראש, כבוד שר הרווחה, אני לא יכול להגיד שום מילה מעבר למה שכתוב פה, ככה אומר הפרוטוקול. בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, קיים ענף ספורט ששמו כדורשת. זהו ענף המקיים טורנירים וליגות תחרותיות, ולוקחות בו חלק אלפי נשים בכ-80 קבוצות. רצוני לשאול: מדוע משרדך אינו מכיר בענף הכדורשת כענף ספורט רשמי, דבר שיעודד נשים לעסוק בספורט? תודה, חבר הכנסת ילין. בבקשה, גברתי השרה.

חברי שר הרווחה, חבר הכנסת מגיש ההצעה, חבר הכנסת חיים ילין, תחילה אבקש להבהיר כי אני רואה חשיבות רבה בענף הכדורשת, שבו משחקות נשים רבות. אני חושבת שהעיסוק בספורט, בעיקר בקרב נשים ואימהות, תורם רבות לחינוך של הגיל הצעיר ובכלל לעסוק בספורט. כידוע לך, אחת הליגות המרכזיות שאני תומכת בה והגדלתי את התקציבים בעניינה זו ליגת ה"מאמאנט" אימהות לילדים שמשחקות כדורשת. גם כן הם נפרדו. זו ליגה שרצה בצורה מדהימה ביישובים היהודיים, הערביים, וגם בחרדיים,

הכנסנו את עניין "מאמאנט", משום שאני רואה בספורט כלי מאוד חשוב גם לשילוב חברתי ובוודאי לבריאות טובה של אזרחי המדינה. יתר על כן, הפעילות בענף הזה, שהנו ספורט עממי במהותו, נתמכת על-ידי המשרד באמצעות תמיכה המועברת לרשויות המקומיות עבור סל יוזמות מקומיות.

אתה היית ראש מועצה, לכל ראש מועצה ולכל ראש יישוב יש סל יוזמות של ספורט. במסגרת סל היוזמות של הספורט מקבלים ראשי רשויות סיוע לספורט הכדורשת, וכמובן, באמצעות תקנה מיוחדת שיזמתי, תקנת ספורט עממי, שהכפלתי את התקציב שלה דרך הטוטו. בקשה לתמיכה הוגשה על-ידי האיגוד הישראלי לכדורשת, והיא צפויה לעלות בדיון הקרוב בוועדת התמיכה, בוועדה הבין-משרדית. באשר לנושא ההכרה בכדורשת כענף ספורט רשמי, יש להבין כי על מדינת ישראל, כדי להכיר בענף ספורט כענף ספורט רשמי, לעמוד בכמה כללים ברורים וידועים מראש.

למיטב ידיעתנו, האיגוד הישראלי לכדורשת עומד בחלק מהכללים: לדוגמה, יש להם ניהול תקין, יש להם ייצוג הולם של נשים בהנהלה, יש קיום של תקנון תחרות ואימוץ של קוד אתי. נוסף על אלו יש כללים נוספים, והרלוונטי ביותר הוא זה שמתייחס להגדרות הקבועות בחוק הספורט המנחות כי התאחדות ואיגוד המרכזים והמייצגים ענף או ענפי ספורט בישראל צריכים להיות מוכרים על-ידי הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט בעולם. כיום אין גוף בין-לאומי המרכז את ענף הכדורשת, ולכן, לאור החשיבות הרבה שאני רואה בענף הזה, סייע משרד הספורט לאיגוד להתקשר עם עורך-דין אפרים ברק, שהנו מומחה באיגודים בין-לאומיים, על מנת שיסייע להם בהקמת האיגוד הבין-לאומי, ואף נערכו עמו כמה פגישות בנושא, כך שכיום האיגוד, בסיוע המשרד, נערך להקמת איגוד בין-לאומי בכדורשת. לאחר הקמת האיגוד הבין-לאומי יוכל הענף להגיש בקשה להכרת תמיכה מהטוטו וממשרד הספורט, כפוף לתנאים הקבועים בנוהל ההכרה באיגודי ספורט של משרד התרבות והספורט, שלפיהם בגוף הבין-לאומי יהיו חברות לפחות 50 מדינות, ועליו לארגן אליפויות עולם למדינות החברות בו לפחות אחת לארבע שנים. נכון להיום, ולמיטב ידיעתנו, יש רק מדינות בודדות שבהן הענף הזה קיים, ועל כן האיגוד הישראלי לא עומד בשלב זה ברף הנדרש.

ולאור האמור, אני רואה חשיבות רבה בקיום הענף. אני אעשה כל מה שניתן כדי לתמוך בו במסגרת המסלולים הקיימים במשרד, קרי ספורט עממי וסל הספורט הישראלי.

נמשיך לתמוך בהם ולעודד אותם כדי שיהיו חלק מאיגוד בין-לאומי. אבל כידוע לך, מדינת ישראל, בכל נושא הספורט, חייבת לעמוד בכל הכללים של הוועד האולימפי, גם בנושא הזה. תודה לשרה מירי רגב. שאלה נוספת לחבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. כבוד השרה, אני מאוד שמח על התשובה.

אני באמת רואה שאת משקיעה בדברים האלה. אני מדבר כראש רשות לשעבר, והקמתי שתי קבוצות כאלה במועצה האזורית אשכול, ואני רואה מה זה עשה. זה דבר אחד. לכן התמיכה היא מבורכת. אני, שימי לב, לא באתי בשאילתה שלי לשאול למה את לא תומכת, אני לא נמצא במקום הזה. אני כן חושב שיש האסטרטגיה, כמו שאת ציירת אותה, ברמה הבין-לאומית, ואני מברך שזה גם הולך למסלול. כל מה שרציתי זה לעורר את הדיון. יש בסמכותך כשרה לפתוח את הליגה, כמו שיש ליגה למקומות עבודה, שלא שייכת בכלל לחוץ-לארץ ולא נמצאת בכלל בקטגוריה הזאת, ליגה פנימית של מדינת ישראל, של תחרויות,

הרי אנחנו אומרים על ספורט: גם מיצוי וגם מצוינות. אנחנו רוצים למצות מצד אחד את הפוטנציאל של הנשים, ומצד שני להגיע גם למצוינות. אנחנו יודעים שחתך הגילאים הוא מנוער ועד גיל של אימהות ומבוגרות יותר שיכולות להגיע. השאלה שלי ומה שאני רציתי זה שאת תעודדי את הליגה בלי קשר לחוץ-לארץ, שתהיה ליגה פנימית של מדינת ישראל. מותר לנו, באמת אני אומר לך את זה מכל הלב, מותר לך גם להוביל את הליגה הזאת, שבסוף תהיה דוגמה ומופת לכל העולם.

תודה, חבר הכנסת ילין.

בהקשר הזה אני בהחלט חושבת שאתה צודק. לעודד ליגות, בוודאי בכל מה שקשור לנשים, זה דבר נכון. אני אבחן את העניין הזה ונראה באיזה כללים וקריטריונים אנחנו יכולים לעשות את זה. אם אכן זה בסמכות המשרד בלי שיש לזה איגוד בין-לאומי, אני אעודד את זה, ואני אשמח בוודאי לעשות את זה. תודה לשרת התרבות והספורט חברת הכנסת מירי רגב. אם אני לא טועה, חבר הכנסת חיים ילין במקרה פשוט יודע את זה, מחר באילת יש גמרים או תחרויות שלהם או משהו. נכון.

אני אפילו אמורה להעביר להם, אם היא תצליח להרחיב את הליגה,

וגם החיבור בין הפריפריה למרכז וכל מה שאנחנו רואים יתפתח. זה יכול להיות נחמד.

זה בהחלט רעיון טוב.

אני חושב שגם השרה עצמה יכולה להשתתף באופן פעיל בליגה, מה קרה. גם נשות יושבי-ראש ושרים יכולים להיות חלק מהליגה. אולי אני אקים קבוצה כזאת. היושב-ראש נותן דוגמה אישית. היושב-ראש משחק פינג-פונג קבוע ב"מחוזיאדה", ואת יכולה לשחק ב"מאמאנט". לא יקרה כלום. תודה רבה, סגרנו. תודה רבה, חבר הכנסת השואל.

תוך כדי התנצלות בפני חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס כי השר משום מה עדיין לא באולם, נעבור לשאילתה הבאה, שבה שני הגורמים ערוכים, גם חברת הכנסת השואלת וגם הממשלה. אני מתכבד להזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן להשיב על שאילתה דחופה מס' 175 מאת חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. הנושא הוא: הכשרת לוחמות.

חברת הכנסת ורבין, את יכולה לקרוא את נוסח השאילתה מאחד המיקרופונים באולם.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר וגברתי השרה, החל מאוגוסט הקרוב חיילות לא יוכשרו ברמת רובאי חי"ר 07, כפי שהיה נהוג עד עכשיו, ובמקום זאת יוכשרו הלוחמות ברמת רובאי חי"ר 05 בלבד. ברצוני לשאול:

2. כיצד הדבר מסתדר עם המציאות היומיומית בשטח, כפי שאנחנו מתמודדים אתה?

תודה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. כבוד סגן השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לתת את תשובת צה”ל על השאילתה של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. לאחר בחינה מעמיקה שנעשתה בנושא בזרוע היבשה, נתקבלה החלטה כי רמת הרובאות בגדודים המעורבים תרד מ-07 ל-05, ההחלטה נכונה ללוחמים וללוחמות כאחד. מהלך זה בוצע לאחר בחינה מחדש של ייעוד הכוחות הלוחמים בגדודים המעורבים וחידוד הצורך המבצעי שלהם. גדודים אלו יעברו הכשרה ואימון רלוונטיים למשימות הביטחון השוטף שהם אמורים לבצע, ובהתאם לכך יוכשרו לרמת רובאות 05 בלבד במקום רמה 07. בנוסף, בעקבות קיצור משך שירות החיילים מ-36 חודשים ל-32, יש צורך בהתאמת משך הכשרת הלוחמים והלוחמות. רמת הרובאות ירדה במערכים נוספים בצה"ל.

לדוגמה, במערך האיסוף הקרבי ירדה רמת הרובאות מ-05 ל-03, וגם כאן היא נבעה משיקולי התאמה של משכי הכשרה, משך שירות אפקטיבי וצרכים מבצעיים. כאמור, הורדת הרובאות חלה הן על הלוחמים והן על הלוחמות המשרתים בגדודים מעורבים. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

השבוע קיימתי בוועדת החינוך, באישורו של חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב-ראש הוועדה, ישיבת אזכרה וכבוד להדר כהן, זיכרונה לברכה, רב-שוטרת, בחלוף 30 ימים מאז נרצחה. אני חושבת שבקונטקסט שבו, בהקשר שבו אנחנו מדברים, חשוב להזכיר אותה, כפי שחשוב להזכיר לוחמות אחרות. אני מאוד מאוד חוששת מהפגיעה העתידית וממידת הנכונות והמוכנות של צה"ל להיות מחולל השינוי החברתי הזה, פתיחת תפקידים נוספים לנשים בצבא. אמרת עכשיו, הקשבתי לך רוב קשב, אדוני סגן השר, שבאמת מדובר גם בחיילים ולא רק בחיילות.

תשומת הלב הייתה בעיקר לחיילות בעניין הזה. אני רוצה לציין בהקשר זה גם שבתר"ש "גדעון" התוכנית הרב-שנתית החשובה, התפקיד היחיד שאני לפחות ראיתי שהורד מדרגת תת-אלוף לדרגת אלוף-משנה, צריך להגיד הורדה בדרגה, הוא של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים. בעיני זה סוג של, אני מקווה שזאת לא מגמה שמעידה על כך שהצבא חדל להיות גורם משמעותי בקידומן של נשים.

תודה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. כבוד סגן השר. תראי, בעניין תשומת הלב, כפי שאת מבינה, התקשורת או מי שרוצה למשוך את תשומת הלב ראה את זה כאייטם רציני, שרמת הרובאות של הנשים הלוחמות ירדה. אבל כפי שאמרתי, מדובר ביחידה כולה, יחידה מעורבת. רמת הרובאות של כל היחידה כולה ירדה, כמו גם ביחידות אחרות, ונתתי דוגמה אחת, בגלל הצורך המבצעי. כרגע, עם הייעוד של הגדודים המעורבים, ובעיקר לביטחון השוטף, אין צורך ברמת רובאות 07, אלא מספיקה רמת רובאות של 05, במיוחד בגלל, כפי שאמרתי, משך השירות שקוצר ל-32 חודשים. קורסים רבים בצבא מקוצרים היום כדי להתאים אותם למשך השירות. לגבי יועצת הרמטכ"ל,

אני לא מכיר את הסיבה, אינני יודע. אני מוכן לבדוק ולהשיב לך, לא מכיר את העניין. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. נתבקשתי, גם בהקשר של הנושא הקודם, להודיע שסגן שר הביטחון גם נותן דוגמה אישית, והבקיע גול בנבחרת חברי הכנסת במשחק כדורגל. אז אנחנו עדיין עם השאילתה הראשונה. נעבור לשאילתה הבאה. חבר הכנסת אחמד טיבי הוא בעל השאילתה, ותשיב סגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי.

נא לעלות לדוכן על מנת להשיב לחבר הכנסת טיבי. נושא השאילתה: מניעת כניסה לרמאללה משרת החוץ של אינדונזיה.

חבר הכנסת טיבי יכול לגשת למיקרופון באולם ולקרוא את נוסח השאילתה. אדוני היושב-ראש, גברתי סגנית שר החוץ, ישראל מנעה ביום ראשון כניסה לרשות הפלסטינית של שרת החוץ של אינדונזיה. ברצוני לשאול: 1. מדוע? 2. מה המדיניות בעניין זה, כניסה או מניעה של שרי חוץ? בבקשה, גברתי סגנית השר. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי, התשובה על השאלה הזאת היא מאוד פשוטה: זה חלק מהמסורת במשרד החוץ. ואני אענה ספציפית על אינדונזיה, ואחר כך באופן כללי. היה ביקור של ראש מחלקת אסיה בג'קרטה, ובמסגרת הביקור הזה הייתה הבנה ברורה שהביקור של שרת החוץ של אינדונזיה, שהגיעה לכאן כדי לפתוח קונסוליה של כבוד ברשות הפלסטינית, הביקור הזה יכלול גם ביקור ומפגש עם בכירים בירושלים. ההבנה הזאת היא הבנה כללית לגבי כל ביקור שמגיע לישראל.

ביקורים ברשות הפלסטינית נעשים בתנאים הדדיים של ביקור בירושלים וביקור ברמאללה. ההפרה הזאת של ההבנה היא למעשה על אחריותה של שרת החוץ של אינדונזיה, שלמעשה הבינה שבמעשה שבו היא מדלגת על ירושלים ולא מגיעה לכאן היא פועלת בניגוד לכללים שישראל קבעה ביחס לביקורים רשמיים שנוגעים לכל ביקור ברשות ובישראל. אני מבקשת לנצל במה זו כדי להדגיש: אף שאינדונזיה, שהיא אחת המדינות המוסלמיות החשובות באסיה, לא מקיימת אתנו יחסים דיפלומטיים רשמיים, מדינת ישראל רוחשת הערכה רבה לעם האינדונזי ולמנהיגיו. יש מגעים נמשכים בינינו לבין אינדונזיה בשורה של סוגיות, ואנחנו פועלים וחותרים כל הזמן לשיפור הקשרים בין שני העמים, כפי שנעשה תמיד. שאיפה זו לשיפור היחסים עם מדינות ועמי העולם באסיה, עם עמי העולם בכלל ובאסיה בפרט, היא היסוד של הדיפלומטיה הישראלית, ואנו רואים פריחה ביחסים עם מדינות באסיה כפי שלא ראינו מעולם. זאת אף שהרשות הפלסטינית והעומד בראשה עושים הכול כדי למנוע את ההתפתחות של היחסים האלה, כולל הכפשה של ישראל בפורומים בין-לאומיים בעולם. אבל אני אומרת שוב, ראינו את זה דרך ביקורים רשמיים של בכירים מסין, בכירים מהודו, ראש ממשלת הונג-קונג, יש בעצם כל הזמן משלחות שמגיעות אלינו מאסיה, היחסים בין ישראל לבין אסיה נעשים חזקים יותר ויותר. בהקשר הזה אני אומרת שוב: היחסים עם אינדונזיה מתקיימים כרגע בערוצים שהם לא בדיפלומטיה הרשמית, אבל אנחנו עושים הכול כדי לשפר את היחסים. ואני אגיד את זה ככה: כל מי שמעלה בדעתו שאפשר להגיע לרשות הפלסטינית בלי לעבור בירושלים, בעצם לא מבין את ההדדיות שנדרשת מכל מדינה. אנחנו מדינה ריבונית, וצריך להגיע ולהיפגש עם האנשים במשרד החוץ כדי להגיע לרשות הפלסטינית. הכלל הבסיסי הזה הוא נכון לגבי כל מדינות העולם, ואינדונזיה אינה יוצאת דופן בהקשר הזה. כל ביקור של בכיר מהקהילייה הבין-לאומית צריך לעבור גם בירושלים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לסגנית שר החוץ. שאלה נוספת לחבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. תודה, אדוני.

מה שאת אומרת, שממשלת ישראל ככוח שלטון זר שולטת גם במעברים, איזו מכונית רשאית להיכנס, איזה אדם רשאי להיכנס במחסום או לא, איזו סחורה רשאית להיכנס לרצועת-עזה או אפילו לשכם ורמאללה, למי מותר, למי אסור. אבל מדינה שאין לה קשרים עם מדינת ישראל, אינדונזיה, אחת המדינות האסלאמיות הגדולות בעולם, הוא רוצה להיכנס לרשות הפלסטינית, הוא או היא, ולהיפגש עם ההנהגה הפלסטינית. מה לכם להתערב? מדובר במדינה שהוכרה באו"ם כמדינה, כל העולם הכיר בה. אולי זה מתאר את המצב של שלטון זר שצריך להסתיים. ההתנהגות הזאת מוכיחה, וגם התשובה שלך, את מה שאני אומר כאן. תודה לחבר הכנסת טיבי. גברתי סגנית השר. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי, הפרובוקציה שבשאלה שלך היא פשוט מקוממת. אנחנו לא שלטון זר. אנחנו כאן כשלטון לגיטימי בארצו של העם היהודי. בוא נתחיל מזה, ארצו של העם היהודי שיש בה מיעוט ערבי, שיש בה מיעוט ערבי שווה זכויות. אתה מייצג את המיעוט הזה, שהוא שווה זכויות, ואני אומרת לך שאם היית יום אחד במשרד החוץ היית מבין שיחסים דיפלומטיים בין מדינות, כולל אלה שאין לנו אתן יחסים רשמיים, כוללים הבנות. וכשאתה מפר ברגל גסה הבנה שנעשתה רק,

סמוך לביקור, אז אתה מפר את הקוד הדיפלומטי. אני חושבת שהדבר המכובד ביותר, כשיש הבנות בין מדינות שיש להן ערוצים של יחסים חשאיים, כמו בין ישראל לבין אינדונזיה, זה לכבד את הקוד הזה. וכשאתה מפר אותו, אל תתפלא על זה שאתה מונע מעצמך ביקור ברשות הפלסטינית. אני אומרת בהקשר הזה, שלצערי הרב, אם הייתם משקיעים יותר מאמצים במיגור ההסתה, בגינוי האלימות והטרור, מאשר באותה פיקציה של דגלים באו"ם וכו', אני חושבת שאולי היחסים בין שני העמים פה היו טובים יותר. תודה רבה. תודה לסגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי על תשובתה. אני מתכבד להזמין את שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 174 מאת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. נושא השאילתה: הקצאת 5% מהפרויקטים לדיור לדיור הציבורי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני כבוד השר, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים שחתמתם עליהם ודרשתם אותם, הובטח כי 5% מהפרויקטים הממשלתיים הכלליים לבינוי יוקצו לדיור הציבורי. רצוני לשאול: 1. מדוע לא נכנסה לתוקף התחייבות זו וההקצאה אינה מתקיימת כפי שהובטח? 2. האם תחול הקצאה זו? 3. אם כן, מתי? תודה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חברי הכנסת, ראשית, אני שמח להיות פה ושמח לדבר על הדיור הציבורי. לא חשבתי עד כמה הנושא הזה יהיה מרכזי, חשוב וקרוב ללבי, כאשר נכנסתי לתפקידי לפני כשנה. המציאות שפגשתי היא אכן מציאות מאוד מאוד קשה, ומן הראוי, כאשר אנחנו הולכים לעסוק בנושא הספציפי הזה, להקדיש לזה גם כמה מילים. במדינת ישראל יש 130,000 משפחות שמקבלות מאתנו סיוע בשכר דירה, בין 700 ל-3,000 שקלים בחודש. המשמעות של העניין הזה, מאחר שמדובר במשפחות גדולות, שמדובר על כמעט מיליון אנשים, גברים, נשים וילדים שמסתייעים, על מנת לגור במקום כלשהו, בשכר דירה או במשכנתה, בדירות הקטנות ביותר והבעייתיות ביותר, מסתייעים בממשלה. אני אגיד יותר מזה, מי שמקבל סכומים כאלה מהממשלה, על מנת לסייע לו, נמצא מראש במצב שבערך 50% מהכנסתו הולכת לפתרונות דיור. זאת אומרת, ההכנסה היא הכנסת מינימום למשפחה, חציה הולך לדיור ובחצי השני צריך גם לקנות אוכל, גם לדאוג לחינוך וגם להגיע למקום העבודה, אם יש כזה, לא לכולם יש. האוכלוסייה הזאת היא האוכלוסייה המוחלשת ביותר, ואני מסתכל על התפקיד שלי בהקשר הזה כתפקיד רווחה לא פחות מאשר תפקיד בינוי. כידוע לכם, המושג "שיכון" לא היה תחת הכותרת של המשרד לפני שנה ושנתיים ושלוש שנים, ואנחנו החזרנו אותו. הסיבה, החזרתי את השם "שיכון" על מנת להרים את הדגל הזה ששווה מיליארדי שקלים בשנה, אבל יותר מזה, יש לו ערך עצום כלפי האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל ששום תוכנית לא מסייעת להם באמת אם אתה לא מוציא אותם מתוך המקום שהם נמצאים בו. אני רואה את עצמי אחראי למתן פתרון לאוכלוסיות החלשות האלה, חלקם אוכלוסיות ותיקות, חלקם בני הארץ, חלקם עולים חדשים, חלקם אנשים צעירים, חלקם אנשים מבוגרים, מכל גוני הקשת. מה שמאפיין אותם זה שאם אנחנו לא נסייע להם, אין להם איפה לגור. יש עוד רבים אחרים שנמצאים בבעיות עם הדיור, אבל אלה החלשים ביותר ונמצאים בעשירונים התחתונים ביותר. זה הדבר הראשון. עכשיו, עם זה, כבר נעשו פעולות: מאות דירות ברחבי הארץ שעמדו ריקות במשך חמש ועשר ו-15 שנים אוכלסו. אני מדבר על כ-600 דירות שעמדו ריקות ואנחנו אכלסנו אותן. הדבר השני, אני רוצה לתת לכם קצת מספרים: בשנת 2014 המדינה רכשה בכספי קרן הדיור הציבורי, שמיועדים לרכש דירות, שש דירות. בכל 2014. אני מזכיר, בקרן הזאת הצטברו 3.3 מיליארד שקל, וכאשר אני נכנסתי לתפקידי נותרו בה 700. רוב הכסף שהוצא, אם לא כולו, לא הוצא לרכש דירות לדיור הציבורי. הוא הוצא למטרות חשובות וטובות אחרות,

אני אינני יודע למה, לא עשיתי על זה בקרה. אני יודע שזה לא הוצא על דיור ציבורי, ואני אגיד לכם יותר מזה, אני משוכנע שהכול פעל כחוק, בהתאם להוראות הכנסת והממשלה. אבל, לא. זה היה בניגוד להחלטת ממשלה, זה לא שימש לייעודו. הייעוד מוגדר בחוק, והחוק, שנכנס לתוקף מאוחר יותר אבל רוחו הייתה כבר אז, אומר שלמעשה הכסף הזה, כשמוכרים דירות לזכאי הדיור הציבורי, כשהוא נכנס פנימה, צריך לקנות בו. אז כמו שאמרתי, בשנת 2014 נרכשו שש דירות. בשנת 2015 אנחנו רכשנו כ-380 דירות, 2015 ועד כה. זאת אומרת, מכניסתנו לתפקיד, בעשרת החודשים האחרונים, נרכשו 380 דירות. הגדלנו את הסכום גם, וההבדל הוא ברור ובולט לעין, והוא משפיע כבר עכשיו. כלומר, 600 פלוס דירות ריקות, ו-380, כבר הגענו לסדר גודל של 1,000 משפחות שקיבלו פתרון שלא היה להן קודם לכן. אני חושב שזה שינוי מכל מה שהיה בעבר. נכנסנו לפרויקט מרחיק לכת עם הסוכנות היהודית ועם חברת "עמיגור" לבנייה של 2,600 יחידות דיור לאוכלוסיות ותיקות. שליש מהן מיועדות לעולים יוצאי חבר המדינות תחת אחריות משרד העלייה והקליטה, אבל אנחנו מנהלים את זה, ושני-שלישים לוותיקים אנשי הארץ. מדובר בדירות קטנות, בין 30 מ"ר ל-60 מ"ר. הדירות האלה, אני הייתי בדגמים דומים לעניין הזה, גם הקטנות שבהן מאוד איכותיות, מתאימות לאדם בודד, אפשר לחיות כמו שצריך. גם מניסיון, אימא שלי גרה, לא ב"עמידר" ולא ב"עמיגור", בדירה בגודל הזה, 36 מ"ר, והיא שבעת רצון ממה שיש והיא יכולה לחיות. ככה שאני לא מדבר על משהו שאני לא מכיר. אדוני מדבר על דירות או על הוסטלים? אני מדבר על דיור ציבורי, דיור מוגן.

לא הוסטל או בית-אבות או משהו כזה,

זה דיור מוגן, מנוהל על-ידינו בניהול ציבורי מסודר, אבל בסטנדרטים מאוד גבוהים.

אני רוצה שתבינו, חברת "עמיגור" הקצתה את השטח ביחד עם הסוכנות היהודית. השטח הזה, השטחים האלה ב-20 ערים, נמצאים במקומות האטרקטיביים ביותר במדינת ישראל: בחיפה, בתל-אביב, בהרצליה, רחוב אחד מהים. מה שיש שם זה בניינים, ובבניינים האלה אנחנו או נוסיף על גג הבניין יחידות דיור נוספות או שלמעשה נבנה לידם מתחמים נוספים. אנחנו נאשר כבר את 700 היחידות הראשונות לתחילת ביצוע, ובתוך שלוש עד ארבע שנים 2,600 זכאים,

כי חלק מהדירות נחלק, יזכו לדירות האלה. אלה דברים שאנחנו עושים בדיור הציבורי.

להוסיף: אנחנו שיפצנו ב-2015 6,000 דירות, זה שינוי משמעותי. אני קבעתי למשרד לשפץ 10,000 דירות. אני מזכיר, מתוך מלאי של 60,000. שיפוץ זה לא צבע, שיפוץ זה השקעה של 20,000, 30,000, 40,000 שקל לדירה. אני קבעתי להם 10,000, והם יעמדו בזה במהלך שנת 2016. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רוויזיה ועל שינוי מרחיק לכת. יחד עם זה, לא את הכול הצלחנו לעשות באופן מלא, ואני בא עכשיו לשאלתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ראשית, לאחר מאבק בנספח שנקרא "הסיכום התקציבי", שמקוים בין משרד הבינוי והשיכון לבין משרד האוצר, הוכנס, כתוצאה מהחלטה משותפת של השר כחלון ושלי, שתהיה לנו הזכות לרכוש עד 5% מהדירות, דבר שפותח את הפתח על מנת לבצע את זה. עד? לא, הוא פותח את הפתח. התהליך הזה דורש את אישור מועצת מקרקעי ישראל לכל פרויקט ופרויקט בנפרד, ונכון לעכשיו, הסיכום זה שרכש דירות דיור ציבורי יבוצע באופן פרטני, לפי מתחמים שיובאו לאישור מועצת רמ"י. סוכם בין שר האוצר לביני, בסיכום שאחרי הסיכום התקציבי, יחד עם אגף התקציבים, שיוקצו עוד 150 מיליון שקלים לטובת רכש דירות בדיור הציבורי באופן מיידי, מעבר לקרן הדיור הציבורי, ואני מקווה שאנחנו במהלך השבועות והחודשים הקרובים נסמן גם מתחמים ספציפיים שבהם אנחנו נרכוש את הרכש. אני רוצה לומר עוד משפט אחד. אנחנו עמלים היום על תוכנית, שאני מקווה שיש לה סיכוי לתת מענה אחר, רב-שנתי מתמשך לנושא הדיור הציבורי, ואני רוצה להסביר כאן לחברי הכנסת בקצרה ובזה לסיים. המדינה, כמו שאמרתי, עוזרת למאות-אלפי משפחות בשכר דירה. נניח שאתה עוזר באלפי שקלים אחדים, והאזרח לוקח מכיסו ומוסיף אלפי שקלים, אז בשנה מדובר על עשרות-אלפי שקלים, וב-20 שנה זה יכול להצטבר למיליון שקלים. מיליון השקלים האלה הולכים לאן? הם הולכים למשכיר, לזה שהוא בעל הנכס. ואז יש לך מציאות שהמדינה משלמת כסף, האזרח החלש משלם כסף, ובסוף זה הולך למשכיר, שהוא בדרך כלל אדם יותר אמיד או חברה. אני אומר, אם אנחנו נשכיל, למשל, לקחת את אלפי השקלים שהמדינה משקיעה ביחד עם מה שהאזרח משקיע, ובמקום לתת אותם למשכיר להפוך אותם למשכנתה, אז אנחנו נגיע למצב שבכספי המשכנתה הזאת לאורך 20 שנה האזרח יצבור לעצמו כל שנה את הנכס בסיוע המדינה, ויגרום לכך שיהיה לו נכס. אני אתן דוגמה במספרים פשוטים, על מנת שהדברים יהיו ברורים, ואני לא מתחייב שהמספר הוא בהכרח מה שיהיה. נניח שאנחנו מסייעים לאדם ב-2,000 שקלים בחודש, והוא משקיע עוד 2,000 שקלים בחודש מכיסו. הרי בשנה זה 48,000 שקלים. נניח 50,000 כפול 20 שנה, זה מיליון שקל. אם אתה מהוון את זה ב-3%, זה בערך 700,000 שקל.

אם אני אבוא לחברה במה שנקרא BOT, PPP, ואני אומר לו: תשמע, תן לי בבקשה 700,000 שקל בחודש, אני אחזיר לך כל חודש, במקום 4,000, 4,100, כי אתה עושה את העניין, למשך 20 שנה, חצי מזה בערבות מדינה, אתה תהיה מוכן? התשובה היא: זה מעניין את החברות, זה יכול לפתור את הבעיה. יש לנו בעיה איך לנהל את זה. אנחנו לא רוצים לעשות מתחמים שהם רק לאוכלוסיות חלשות.

לחברות קשה לקבל דירה אחת בכל בניין ולנהל את הפרויקט. אנחנו עובדים עם, לכן 5% זה הפתרון האידיאלי. מינימום 5%, לא עד 5%. זה חלק מהעניין, נכון מאוד.

אני אומר לכם שהתמרון בעניין הזה הוא לא פשוט גם מול הגופים העסקיים, גם מול המשרדים. יש רצון של שר האוצר, שלי, של כל הגורמים, למצוא את הפתרון. אנחנו עובדים על זה, כולל באמצעות גורמים פרטיים מתנדבים, שמסייעים לנו בגישור מול המשרדים החיצוניים ומול הגופים החיצוניים, מתוך כוונה להביא לווקטור רב-שנתי שישרת את האוכלוסייה של הדיור הציבורי. ולסיום אני אומר לך, גברתי חברת הכנסת אורלי לוי, אני אתך בכיוון הזה ובדרך הזאת.

רגע, יש לי שאלה נוספת. רגע, אדוני השר. יש שאלות נוספות אליך. קודם כול של השואלת הראשונה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. לאחר מכן, חברי הכנסת דב חנין ומסעוד גנאים גם רוצים להפנות אליך שאלה נוספת. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

אני מחזיקה בידיים שלי את ההסכם הקואליציוני של כולנו. אחד מהסעיפים שם מדבר על כך שאתם מתחייבים ודורשים לקיים את מסקנות דוח ועדת אלאלוף, וועדת אלאלוף, להזכירכם, למלחמה בעוני, קבעה כי הקו האדום המינימלי הנדרש לדירות ציבוריות בישראל הוא 110,000 דירות. כרגע יש בישראל דירות ציבוריות,

אם אנחנו מחברים את הכול, כ-60,000. חסרות לנו כ-50,000. האם אתם מתכוונים להגיע לרף הזה? מתי? ושאלה נוספת, אחרונה, אני דיברתי,

גם עם השרים האחרים, לגבי דין רציפות על חוק שעמלנו עליו מאוד בכנסת הקודמת לגבי שכר הדירה הריאלי, שהיום לא מצליחים לשלם דיירי הדיור הציבורי, אותה אוכלוסיית קצה הקשה ביותר במדינת ישראל, בדיוק כפי שציינת. והשאלה היא אחת: הרי הם מפונים יום-יום, שעה-שעה, על ילדיהם, על התינוקות שלהם, לרחובות, בלי פתרון, מה עושים עם הסיפור הזה? מדוע אתם לא רוצים להעביר בחוק, בדין רציפות, את הצעת החוק?

אני מודה, יש שינוי במשרד הבינוי והשיכון, אני מקווה מאוד שיהיה שינוי גם במשרד האוצר. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. השר ישיב בסוף לכולם. תודה לך, אדוני היושב-ראש, ותודה לך, אדוני השר, על התשובה המפורטת שלך. אכן, בסוגיית הדיור הציבורי יש שני מישורים. למישור הראשון התייחסה חברתי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, כשהיא דיברה על המקרו. ובמקרו אין שום ספק ששאלת השאלות היא הגדלה דרמטית של מלאי הדירות בדיור הציבורי. אם לא תהיה הגדלה דרמטית כזו, אנחנו נישאר עם אותה שמיכה קצרה, עם אותה מיטת סדום בלתי אפשרית, ולצורך העניין הזה צריך מלחמה,

להחזיר למדינה את כספי הדיור הציבורי שנלקחו למטרות אחרות. יש מישור נוסף, אדוני השר, וזה מישור המיקרו. וכאן אני דווקא רוצה לברך אותך ואת המשרד שאתה עומד בראשותו על שיתוף הפעולה והסיוע בהשלמת חוק השקיפות בדיור הציבורי, שאנחנו סיימנו להכין לקריאה שנייה ושלישית אתמול בוועדת הכלכלה. זה חוק שיעשה מהפכה בתחום השקיפות בדיור הציבורי, ייתן לדיירים את הזכות לדעת איפה הם נמצאים, זכויות,

מעמד, ויהפוך אותם לאזרחים במקום לנתינים. אני גאה להיות אחד מיוזמי החוק הזה, ואני מודה לך, אדוני השר, על שיתוף הפעולה המאוד-מאוד רציני וענייני של אנשי משרדך ושלך בהעברתו. זה היה מהלך לא פשוט, מסובך, וראוי להרבה הערכה. תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

אני פונה אליך במיוחד. אתה שר בינוי, והבינוי הוא עניין מנוגד להריסה. יש שלושה בתים בכפר-כנא שמאוימים בהריסה. יש גם אולם חתונות בכפר כאבול. כולם נבנו בשטח ובאדמה פרטית, והרשויות שם הציעו חלופות וכללו שטחים אלה בתוכניות המתאר, ובמיוחד שהם לא נבנו באזורים ציבוריים או של המינהל. המועצה הארצית לתכנון המליצה,

אני מדבר על כאבול עכשיו, המליצה לאשר הכשרת שטחים אלה, שיהיו בתוך תוכניות המתאר. אבל למרות זה יש התעקשות מהוועדה המחוזית להרוס. שאלתי: איך זה שהמועצה הארצית לתכנון, שהיא גוף התכנון העליון ביותר, הגבוה ביותר, ממליצה על דבר, אבל הוועדה המחוזית מתעקשת להרוס?

תודה לחבר הכנסת גנאים. אדוני השר,

אם יש שאלות שלא נוגעות ישירות לשאילתה המקורית, אתה רשאי להעביר תשובה בכתב לאחר התייעצות עם המשרד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השואלים והאחרים, ראשית, לעניין שאלתו של חבר הכנסת מסעוד גנאים, הנושא של ועדות התכנון והבנייה אינו מצוי בסמכות משרדי אלא בסמכות מטה הדיור במשרד האוצר, וכל נושא ההריסות, הפינויים והדברים הדומים, גם הוא איננו מצוי בסמכותי. אני משתדל לעשות כמיטב יכולתי על מנת להגביר את הבנייה, בין היתר במגזר הערבי, ואני חושב שגם אתה וגם חבריך לסיעה מכירים את הנושא היטב. הדבר הזה נעשה מתוך הסתכלות פשוטה וברורה שאומרת שאזרחי ישראל, לא משנה לאיזו סיעה, פלג, לאום ודת הם שייכים, זכאים לדיור שווה בשווה, ואנחנו צריכים בהקשר הזה לתת לכולם פתרון, ובמונחים מסוימים גם לעשות אפליה מתקנת לטובת אוכלוסיות שלא זכו לעניין הזה. במסגרת 73 ביקורים שעשיתי בערים וברשויות, היו כבר, אם אינני טועה, כ-10% במגזר הערבי, ואני אמשיך ואעשה את זה ביחד אתכם. הנושא של ההריסה, אני מניח שיצטרך להיות נדון במקומות אחרים ולקבל תשובות ממי שאחראי לנושא. לגבי השאלות האחרונות, אני אתחיל בשאלתה של חברת הכנסת אורלי לוי. ההסכם הקואליציוני כולל בתוכו נספח, בתוך הנספח יש תוכנית עבודה שקשורה לתחום הדיור, הבינוי והשיכון ודברים נוספים, ובמסגרתה אכן מצוין מה שהזכרת, וזה אותו הצורך ברכש של עד 5%, או כ-5%, של דירות לטובת הדיור הציבורי. התהליך הזה, כמו שקורה לחלקים אחרים של נספחים, אינו ממומש במלואו, אבל אני חושב שהוא הולך בכיוון. הוא הולך בכיוון, ואת התשובה בנושא הזה נתתי. אני אגיד יותר מזה. אני מאוד מקווה שכל ההסכמים הקואליציוניים באשר הם ימומשו ברמה שבה אנחנו מממשים את מה שקשור לנושא הדיור בכלל והדיור הציבורי בפרט. האם זה מספיק? התשובה היא: יש תמיד במה להשתפר. לגבי דין הרציפות, מאחר שזו שאילתה דחופה, אני מציע שתעבירו לי את השאלה, אני אלמד את הנושא, ואם יש צורך אז נענה עליו, כי אלה דברים שקשורים בחקיקה ואין לי התשובות תחת ידי. לגבי נושא הגדלת מלאי הדירות, התשובה היא שאנחנו חותרים לכך שמלאי הדירות בדיור הציבורי יוגדל באופן משמעותי. שמנו יעדים מרחיבים ומרחיקי לכת, אבל גם כשאני מסתכל קדימה, בשנתיים-שלוש הקרובות אנחנו לא נגיע למספר 110,000,

כתוצאה מאילוצים תקציביים. אבל אם יש דבר שאפשר לומר זה שלראשונה,

מזה שנות דור, מספר הדירות שנמצאות ברשות המדינה יעלה ולא יקטן. כלומר, יצאנו ממצב של מינימום בשנת 2014 ותחילת 2015, ואנחנו מתחילים להתאזן ולרכוש דירות. אני מקווה שהקצב יביא אותנו למספרים שאנחנו צריכים, וציינתי מה התוכנית שאני מציע.

לשאלתו של חברי חבר הכנסת דב חנין,

אני מתייחס מאוד ברצינות כשאתה אומר שזו הייתה פעולה מורכבת מבחינה פרלמנטרית וממשלתית, כיוון שהניסיון שלך בנושאים האלה הוא רב. עבורי זו הייתה התנסות של הליכה מסוימת נגד הזרם, ביחד אתך, על דבר שאני חושב שהוא דבר צודק. כידוע לך, הנושא נדחה פעמיים או שלוש פעמים בוועדת שרים לחקיקה, משיקולים שונים, ולא עבר, ומי שהגיש,

מי שהגיש את הערר על ההחלטה, שבא מטעם האופוזיציה, היה אני. כי אני חשבתי שהשקיפות עבור דיירי הדיור הציבורי, וכתוצאה מכך גם עבור הציבור בכלל, בנושא הדיור הציבורי תשפר את השירות שאנחנו, כמשרד הבינוי והשיכון, והחברות המשכנות,

"עמיגור" ואחרות, קרי "חלמיש", "פרזות", "שקמונה" ו"חלד" אלה החברות המשכנות, התוצאות שאנחנו נותנים השתפרו, גם במה אנחנו גובים ולמה אנחנו גובים וכן הלאה. ולכן שיתפתי אתך פעולה, ואני שמח שהתהליך הזה עבר, ואני חושב שהוא יהיה לתועלת הדיור הציבורי. יש בו גם מסר מאוד מאוד חשוב, הכנסת והציבור, פעולות הממשלה, ככל שהן תהיינה שקופות יותר בכל הממדים שניתן לקיים בהם שקיפות, כך התהליכים ישתפרו. ובעניין הזה, אולי באופן לא מפתיע, אנחנו רואים את הדברים עין בעין. תודה לכם. תודה לשר הבינוי והשיכון חבר הכנסת גלנט. חברי הכנסת, עד כאן שאילתות דחופות. אנחנו עוברים לחקיקה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת איימן עודה לעלות לדוכן על מנת להציג לקריאה טרומית את הצעת חוק העונשין (תיקון, שינוי הגדרת הגזענות), התשע"ה 2015. עד עשר דקות לרשות אדוני.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 תרשו לי בבקשה לדבר בהתחלה בשפה הערבית ולברך את האורחים שלנו מבית-הספר "אל-פארוק" מכסייפה שבנגב.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: האחיות והאחים תלמידי כיתה י"א מבית-הספר "אל-פארוק" מכסייפה, אנחנו מברכים אתכם. אני מבקש מכם שתעריכו את הרשימה

גם מהקואליציה, מכבוד השר, לא לדחות את הדרישה ההוגנת הזו, הנכונה, המשכנעת, שזו גזענות. אפילו אם יש בינתיים החלטה, אדוני השר, אני לא יודע אם אתה משיב, אם אתה משיב, אני חושב, במידה שכבר קיבלתם החלטה לדחות את ההצעה הזו, אולי נחליט לא לדחות אותה עכשיו, נלמד אותה עוד הפעם, כי קריאה להחרים ערבים, לא לתת לערבים לשכור דירה או לא לקנות ממקום של ערבים, מה אתה מבקש, תשובה והצבעה במועד אחר? אני מבקש, במידה שהתשובה שלכם לא,

זו האלטרנטיבה שאני מקבל. אז תבקש, תשובה והצבעה במועד אחר. אני מבקש תשובה והצבעה במועד אחר. תודה רבה. אנחנו מסכימים. הממשלה מסכימה? הממשלה מסכימה. הממשלה מסכימה. תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, הוראת שריון), של חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי מציג את ההצעה. ישיב לו השר חיים כץ בשם משרד המשפטים. חבר הכנסת איימן עודה ביקש תשובה והצבעה במועד אחר. השר שהיה אמור להשיב, השר חיים כץ, הסכים להצעתו, אז אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, גם אני מבקש להצטרף לברכות של חברי ראש הרשימה איימן עודה, ולברך את התלמידים מבית-ספר "אל-פארוק" בכסייפה. (אומר בערבית: ברוכים הבאים לכנסת. אנו מברכים את מאבק אנשינו בנגב, בכסייפה, בכפר אום אלחיראן, בעתיר, באל-עראקיב ובכל הכפרים הלא-מוכרים.)

אני מברך את הנציגים של איגוד רופאי השיניים הערבים, אהלן וסהלן פיכום. היה דיון חשוב היום בוועדת הפנים, אני חושב שהצלחתם, זה בסדר, כל הכבוד.

אדוני היושב-ראש, מביאים הצעה, ואני חשבתי לתומי שוועדת השרים לענייני חקיקה כן תתמוך בהצעת החוק הזאת לתיקון חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שנחקק בכנסת הזאת בשנת 1992, ביחד עם הצעת חוק-יסוד אחרת, שהיא גם חשובה ביותר, חוק-יסוד: חופש העיסוק. שני חוקי-יסוד אלה פתחו עידן חדש בהיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל וקבעו מעמד-על חוקי לשני חוקי-יסוד אלה, שלמעשה נועדו להגן על זכויות אדם בסיסיות, זכויות אדם עיקריות. נראה שזכויות האדם האלה, שהן זכויות אדם אוניברסליות, כיום זכויות אלה רחוקות מאוד מרבים, לצערנו, מחברי הכנסת, ואני מבקש להזכיר את הזכויות האלה לאלה שאולי שכחו אותן, או שרוצים לשכוח אותן, או שפועלים על מנת לשנות את העקרונות האלה, שכל מדינה בעולם צריכה להיות גאה בהם, בעקרונות האלה, שהם חלק מהמשפט שלה. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו בא להגן על חיים, על חייו, על גופו וכבודו של כל אדם, הוא בא להגן על קניינו של אדם, הוא בא להגן על הפרטיות והוא בא להגן על חירויות האדם. למעשה מדובר, אדוני השר כץ, במגילת זכויות האדם של המשפט הישראלי. החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד, ומה שאנחנו מבקשים, אדוני היושב-ראש, היום זה לשריין את החוק הזה. אני אסביר לאלה מחברי חברי הכנסת, מה המשמעות. אנחנו מדברים על חוקי-יסוד שהם שלב לקראת חקיקתה של חוקה, סוף-סוף, למדינה, ולכן יש סדרה של חוקי-יסוד שצריכים להיות במעמד גבוה יותר מהחוקים הרגילים, כך שחוקים רגילים לא יעמדו בסתירה לחוקי-היסוד האלה. ניתנה סמכות לבית-המשפט, אדוני השר, לבטל חוקים שעומדים בסתירה לחוקי-יסוד אלה. זוהי סמכות חשובה מאוד, שבית-משפט כן יתערב בחקיקה של הכנסת כאשר יש חוקים,

יש חוקים שעומדים בסתירה לעקרונות יסוד, לזכויות יסוד. ולכן זו סמכות חשובה מאוד שניתנה בחוקי-יסוד אלה. בחוק-יסוד: חופש העיסוק יש הוראת שריון שקובעת שלמעשה אי-אפשר לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. זהו סעיף 7 לחוק-יסוד: חופש העיסוק, אדוני היושב-ראש, שקובע שאי-אפשר לשנות את חוק-היסוד: חופש העיסוק, שמגן על זכות בסיסית שכל אדם, זכותו לעיסוק ולחופש עיסוק. ולכן קבע המחוקק, אנחנו קבענו, שאין לשנות את החוק הזה אלא בחוק-יסוד, ולא מספיק בחוק רגיל וברוב רגיל. אני מדבר על דיור ציבורי, דיור מוגן. זאת אומרת, לא הוסטל או בית-אבות או משהו כזה, אלא דיור?

על-ידינו בניהול ציבורי מסודר,

עכשיו,

חברת "עמיגור" הקצתה את השטח ביחד עם הסוכנות

וראינו שכן היו מקרים שהאופוזיציה הצליחה,

והפילה חוקים או הצעות של הקואליציה, וודאי שזה לא היה מתוכנן, אלא אם תגיד לי שזה מתוכנן ואתם עשיתם את זה, זה בסדר. אבל אין דבר אקראי. אבל אני שואל אותך, השר כץ, באמת, כשאנחנו מגישים הצעות חוק, תן לי לדבר עם איילת. בוא תדחה את ההצבעה והתשובה גם כן למועד אחר, אני אדבר עם איילת. בסדר, אני אשקול את זה. אבל כשאנחנו מגישים הצעות חוק חברתיות, רק בשבוע שעבר, לפני שבועיים, חברי חבר הכנסת אחמד טיבי הגיש הצעת חוק בנוגע לכביש חוצה-ישראל, כביש 6, להוריד את האגרות בשעת עומס, אז אמרתם שאתם תבדקו את זה, ואנחנו נענינו ודחינו את זה, אבל עד היום לא קיבלנו תשובה.

אבל זו כבר פעם שנייה, פעם שלישית שחבר הכנסת טיבי מגיש את זה, זה לא מהיום למחר שאנחנו מבקשים. כשמגישים הצעות חוק חברתיות, אתם דוחים את זה. כשאנחנו מגישים הצעות חוק שיש בהן זכויות אדם, אתם דוחים את זה. אדוני היושב-ראש, לצערנו, בוועדת שרים לענייני חקיקה יש מגמה, שהצעות חוק נדחות על הסף ללא דיון ענייני בחוקים האלה. אני הייתי בטוח, ואני סמוך ובטוח, אדוני השר, שאם הצעת החוק הזאת תועבר למשרד המשפטים, לגורמים המקצועיים שם, ובראשם היועץ המשפטי ומחלקת חקיקה, הם כן יתמכו בהצעת החוק הזאת. לכן אני מקבל את הצעתך, אדוני השר, מכיוון שגם שרת המשפטים לא נמצאת פה, ואני לא רוצה לקבל תשובה שנכתבה, אלא אני רוצה שהיא תהיה ותשיב, ואולי בכל זאת ננסה לשנות את העניין הזה ושכן הממשלה וועדת השרים יבדקו את זה, ולכן אני מקבל את הצעתך. אמרו לי (אומר בערבית: שיש תלמידים מכיתה ה' מבית-הספר היסודי בסאג'ור. ברוכים הבאים תלמידינו מסאגו'ר.

יברככם האל.) תודה. אז מה סיכמתם? תשובה והצבעה במועד אחר.

רבותי, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק זכויות המלצרים והעובדים בענף ההסעדה, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. עד עשר דקות. גם כאן, רבותי, תשובה והצבעה במועד אחר. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש, אהלן וסהלן פיכום לתלמידי בית-הספר בכסייפה, אנחנו אתכם גם במאבק נגד הקמת המכרה המסוכן בשדה-בריר. וברכות גם לנציגי ארגון רופאי השיניים הערבים שנמצאים אתנו ביציע. תודה על המעורבות שלכם, על המחויבות שלכם, על ההערות שלכם, על ההצעות שלכם, גם על הוויכוח שאתם מתווכחים כשאתם חושבים שאתם צודקים. אז תודה והרבה הערכה. עמיתי חברי הכנסת, יש לי הכבוד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק זכויות המלצרים והעובדים בענף ההסעדה, הצעה שיוזמיה הם 62 חברי כנסת מכל סיעות הבית, קואליציה, אופוזיציה, כל סיעות הבית. עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו אומרת את מה שהיה צריך להיות מובן מאליו לכל עובד בישראל מגיעה משכורת. מה שנכון לגבי העובדים בכל מקום אחר, נכון גם לגבי העובדים בענף המסעדות: זה נכון למלצרים, לעובדי הניקיון, לטבחים, לעובדי המטבח, לעובדות המטבח, לכולם מגיעה משכורת. במצב היום בתחום המסעדנות יש מקומות לא מעטים שבהם זכויות המלצרים והעובדים נפגעות. כאשר אין שכר מסודר, יש פגיעה בעובד, יש פגיעה בעובדת, והפגיעה הקשה ביותר היא היעדר הזכויות הסוציאליות. כאשר אין שכר מסודר, אין תשלום על שעות נוספות, אין תשלום על שעות שבת וחג, אין תשלום על נסיעות בלילה, אין פנסיה, אין תשלום על ימי חופשה ומחלה, אין תשלום דמי הבראה, אין פיצויי פיטורים, ועוד דבר, כאשר אין שכר מסודר, נוצר לפעמים ניצול נוסף של המלצרים והעובדים, שעות של סטנד-ביי ללא תשלום, תקופות של התלמדות והכשרה ללא תשלום, וכל זה כיוון שעבודה מסודרת איננה מוגנת, איננה זוכה לזכויות הבסיסיות שלהן צריכים לזכות עובדים ועובדות בישראל. בשורה התחתונה, מלצר ממוצע מפסיד בכל שנה אלפי שקלים מפני שאין לו זכויות סוציאליות. אנחנו מתמקדים במהלך הזה קודם כול כדי להבטיח את הזכויות הסוציאליות של העובדים. זו המטרה הראשונה, היא המטרה העיקרית. המטרה של החוק הזה איננה תוספת שכר, המטרה העיקרית של החוק הזה היא הבטחת הזכויות הסוציאליות, וזכויות סוציאליות, עמיתי חברי הכנסת, הן לא טובות, הן זכויות שצריכות להגיע בדין, בחוק, באמירה ברורה, מפורשת של הכנסת. עמיתי חברי הכנסת, אנחנו הצענו בהצעת החוק הזו גם הטבות למעסיקים בענף המסעדנות. המסעדנים, בעלי המסעדות, בעלי בתי-הקפה אינם האויבים שלנו ואינם היריבים שלנו. אנחנו גם יודעים שיש מסעדות ויש בתי-קפה שהרווחים בהם לא גבוהים. אנחנו לא מעוניינים לייצר קשיים נוספים, אנחנו מעוניינים לייצר, וגם בחוק הצענו מנגנונים של סיוע, גם סיוע במס למסעדנים, לבעלי בתי-קפה, שיאפשרו להם מעבר למתכונת החדשה המוצעת בחוק. עמיתי חברי הכנסת, מאז הגשתי את הצעת החוק הזו קיבלתי מאות רבות של תגובות. הזמן כאן קצר, אני אסתפק בכמה תגובות כדי להדגים את הרוח הכללית. הנה פנייה אחת: בתור מי שמִלצרה בפריפריה, אני חושבת שהמצב הקיים פוגע בעיקר בפריפריה, שם הטיפים לא מגיעים למינימום. העובדים זוכים להשלמה, אבל בגלל שלא עובדים לפי החוקים, אין דמי נסיעות, אין שעות נוספות, תוספת לשבת ועוד הרבה זכויות עובדים. בנוסף, האוכלוסיות שהכי נפגעות הן האוכלוסיות הכי חלשות, נערות לפני צבא, או בזמן צבא עם אישור עבודה, וסטודנטיות. תגובה נוספת: הלוואי שהחוק הזה יעבור, אתה לא יודע איך ניצלו אותי בבית-הקפה האחרון שעבדתי בו. עוד תגובה: אני עבדתי בתחום מלא, בכמה בתי-קפה וגם במסעדות שף. אני מכיר את כל הטריקים שקורים במסעדות. הצעת החוק הזו מעולה. מה שקורה עכשיו במסעדות זה שמעסיקים יודעים שלא צריך להתייחס לשום זכויות מינימליות, כשבכל מקום אחר זה מובן מאליו. בהרבה מסעדות לא משלמים שכר על התלמדות ולא משלמים שכר על סטנד-ביי, למרות שבהרבה מקומות זה יוצא הרבה שעות. כמובן, לא משלמים נסיעות ושאר הדברים. זה הכול מתחיל ונגמר בזה שהמעסיקים התרגלו שאין צורך לשלם שכר למלצרים, כי הם מקבלים טיפים. עוד תגובה: אני לא מבין איך בעל עסק יכול להעסיק עובדים בלי לשלם להם ביטוח לאומי ותנאים סוציאליים. אם מלצר נפגע במהלך העבודה, הוא לא מבוטח. זה כשלעצמו עבירה על החוק. עוד תגובה: זה באמת ביזיון. עבדתי בתל-אביב בשלושה מקומות שונים, ובכולם קיבלתי את המשכורת מהטיפים. עוד תגובה: מעולם לא הייתה לי נהירה התרבות הזאת שאפשר שלא לשלם משכורת לעובדים ולתת להם להתפרנס מתשרים בלבד. ועוד לא הייתה ברורה לי משיכת הכתפיים שלנו, הציבור, ביודענו זאת. האם היינו מסכימים למצב שהקופאית במרכול לא הייתה מקבלת שכר על עבודתה והלקוחות היו צריכים להשאיר לה תשר בהגיעם לקופה, או לקוחות הבנק היו צריכים להשאיר תשר לפקידה בבואם להפקיד צ'ק?

מדוע השלמנו עם מצב כזה עבור עובדים בענף המסעדנות? עוד תגובה: עם כל הכבוד, מלצרות זו עבודה, ועל עבודה צריך לשלם משכורת. תאמינו לי, עבדתי בהמון מסעדות ללא משכורת. רוב בעלי-הבית שלשלו חלק נכבד מהטיפים לכיסם, ואף שילמו לפיקולו ולעובדי המטבח מהטיפים. עמיתי חברי הכנסת, רשימת התגובות היא אדירה. לא אוכל במסגרת הזמן שלי לעבור על כולן, אבל אני רוצה בכל זאת להביא בפניכם מכתב שקיבלתי עותק שלו, חברת הכנסת יחימוביץ חברתי, שהיא גם אחת מיוזמות החוק הזה, קיבלה גם היא את המכתב הזה. המכתב הוא דווקא לא ממלצר, הוא מאדם שמשאיר טיפ, והוא אומר: אישית, אני רוצה להודות לך ולחברי הכנסת אחרים אשר נתנו יד לקידום חוק המלצרות. לדעתי, הגיעה השעה לעשות סדר בבלגן.

אני אוהב להשאיר טיפ נכבד למלצרים הצעירים, וברוב המקרים מעל המגיע. באחד מביקורַי התכופים בבית-קפה מסוים עברתי חוויה לא נעימה במיוחד. בגמר החשבון, משום מה שכחתי להשאיר טיפ למלצרית שהגישה לי את התפריט. כשקמתי מהשולחן והתחלתי ללכת, פתאום ניגשה אלי המלצרית וקראה לי כשהיא נושפת בכבדות:

אדון, אני מצטערת, לא השארת לי טיפ. אני סטודנטית וזו הפרנסה שלי. באותו רגע הרגשתי כאילו היא באה לבקש נדבות. שלפתי מהארנק 20 שקלים וביקשתי סליחה על הטעות. המחיר ששילמתי על הארוחה לא עלה על 60 ש"ח. תראו כחברה לאן הגענו. הלוואי שהחוק יעבור ויעשה צדק חברתי אמיתי. אנחנו רדופי צדק, חייבים להיות שווים בני שווים בפני החוק, וכמובן, ברכות על קידום החוק. עמיתי חברי הכנסת,

מאז הגשנו את הצעת החוק הזאת, מנהלים הידברות עם משרדי הממשלה השונים, וגם עם נציגי בעלי המסעדות, בעלי בתי-הקפה. המטרה שלנו היא להעביר את החקיקה הרצינית והמשמעותית הזאת בהסכמה רחבה, בהסכמה כללית. כפי שאמרתי כאן, המוקד שלנו, מרכז העניין מבחינתנו, הוא הבטחת הזכויות הסוציאליות של העובדים בענף המסעדנות, זה הגרעין, זה העיקר, ועל זה אנחנו לא מוכנים להתפשר. עמיתי חברי הכנסת, אני עליתי כאן לנמק את הצעת החוק אחרי שוועדת שרים לענייני חקיקה החליטה לדחות את הדיון בחצי שנה והקימה איזו ועדה נסתרת להמשך הדיון בחוק. להכניס חוק כזה להקפאה לחצי שנה זה בעצם לשלוח אותו לבית-הקברות של הוועדות. אני בעד הידברות, אני בעד מיצוי ההידברות, אני בעד מיצוי הידברות גם עם המסעדנים ובעלי בתי-הקפה וגם עם גורמי הממשלה הנוספים. אבל הידברות כזאת חייבת להיות רצינית, עם לוחות זמנים ועם מטרה ברורה. המטרה חייבת להיות הבטחת הזכויות הסוציאליות. על זה לא נתפשר, על זה נמשיך להיאבק,

עמיתי חברי הכנסת, הכנסת תצטרך להצביע בקרוב. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. כאמור, תשובה והצבעה על הצעת החוק הזאת במועד אחר. רבותי, אני אבקש, הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 38), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016. החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220), התשע"ו 2016. תודה. תודה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק משק החשמל (תיקון, תשלומים מופחתים בעבור צריכת חשמל לשימוש ביתי), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת עיסאווי פריג' וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת עיסאווי פריג', עד עשר דקות להציג לנו את הצעתך.

היושבת-ראש, תודה, מכובדי השרים, אתמול היה לנו משחק, נבחרת הכנסת, זוהיר, אני חייב לציין למה הולכים בקושי היום. למה אנחנו מקרטעים. מקרטעים היום. אתמול שיחקנו נגד נבחרת האמנים ב"וינטר", ולצערי הרב, הפסדנו 5:3, אבל עצם העובדה שהחזקנו מעמד זה הישג בפני עצמו. זו הצעת החוק הרביעית שתשובה והצבעה במועד אחר,

אם אתה תסכים, נכון. הצעת החוק הרביעית להיום, תשובה והצבעה במועד אחר. ואני שואל אתכם: תשובה והצבעה במועד אחר, בהסכמת שני הצדדים, הקואליציה והאופוזיציה, המגיש והקואליציה, למה התופעה הזאת?

אני שואל: למה התופעה הזאת? זה מין מבוכה לקואליציה לתמוך בהצעות חוק חברתיות ונכונות וטובות שבאות מהצד שהוא לא שלהם? למה אתם הולכים רחוק מדי? אני ציפיתי שכשאני מעלה את הצעת החוק, השר שטייניץ, שר התשתיות, יהיה כאן וישמע. ואני אגיד בקצרה למה הצעת החוק הזאת חשובה וטובה.

בראשית דברי, זו הצעה לכלל אזרחי מדינת ישראל, זאת לא הצעה לערבים, הצעה לכולם, והנהנים ממנה, יותר יהודים מאשר ערבים. אז שהדברים יהיו ברורים. בחוק החשמל, סעיף 31א דן בהנחות שמגיעות לקבוצות של אזרחים במדינה ואומר אילו קבוצות זכאיות להנחות:

הזקנים שזכאים להבטחת הכנסה, נכים, ילדים נכים, חד-הוריות עם שלושה ילדים, חד-הוריות עם ארבעה ילדים, חיילים בודדים ונכי צה"ל. אלו הקבוצות שעל-פי החוק, חוק משק החשמל, סעיף 31א, זכאיות להנחות, ומי שנמנה עם הקבוצות האלה מקבל את ההנחה. מה באה הצעת החוק להגיד? היום במדינה יש אנשים שמחוברים לחשמל, חשמל זמני, לפי מה שנקרא טופס 2. מה זה חיבור טופס 2? זה חיבור זמני שניתן לתקופה של עד שלוש שנים.

זכותך לבקש חיבור זמני מחברת החשמל לעד שלוש שנים, ואחרי זה אתה מביא טופס 4, שהוא הטופס הקבוע. הצעת החוק אומרת: מי שיש לו חיבור חשמל מחברת החשמל זכאי לתעריף ביתי, אין הצבעה. זכאי לקבל את ההנחה. הרי הוא מחובר לחשמל. הוא מחובר לחשמל. פניתי לכל המשרדים שנוגעים בדבר והעליתי את הסוגיה. כולם מסכימים שזה נושא שחייב לבוא על פתרונו. כולם מסכימים, כי ההנחה לא ניתנת לטופס, ההנחה ניתנת למי שזקוק לה, למסכנים, לחלשים ההנחה ניתנת, לא לטופס. והבן-אדם מחובר בחיבור זמני, מחובר, הוא מחובר ומשלם לחברת החשמל. למה שלא יקבל את ההנחה? למה שהנכה לא יקבל את ההנחה שמגיעה לו? למה הזקן לא יקבל? ועכשיו האבסורד: אנחנו מסכימים שהחשמל הוא מצרך בסיסי. יש מצרך בסיסי אחר, שזה המים. למה מי שמחובר למים, ללא שום קשר לסוג הטופס, זכאי לקבל הנחה? למה מה שנכון למים לא נכון לחשמל? למה? מה השוני? הלכתי עוד צעד קדימה. הלכתי לחברת החשמל, ביקשתי נתונים כמה זכאים מחוברים לחשמל זמני ולא מקבלים את

ההנחה החברתית הזו, על-פי חוק. תופתעו לשמוע, בסך הכול מדובר ב-900 משפחות שמגיעות להן הנחות, והן פרוסות בכל הארץ. מגיעות להן הנחות. נכים שמגיעות להם הנחות, זקנים, חיילים בודדים, כל מי שמגיעה לו הנחה והוא לא מצליח לקבל אותה. הלכתי עוד צעד קדימה, למשרד המשפטים. אמרו: על-פי סעיף 31 ניתן, אבל יש בעיה בפרשנות, אנחנו צריכים לעבוד על הפרשנות לחוק, שיקבע אמות מידה שאפשר לתת את ההנחה. אז אני שואל, למה למנוע מהאנשים האלה לקבל מה שמגיע להם? זו הצעת חוק סופר-חברתית. היום, כידוע לכם, על-פי חוק, חברת החשמל, 1.5% מהכנסותיה של חברת החשמל מיועדות, זאת התקרה, 1.5% מהכנסות חברת החשמל מיועדות להנחה לזכאים.

חברת החשמל יכולה לתת, בגובה 1.5% מהכנסותיה, הנחות לקבוצות הזכאים שמניתי, הזקנים, הנכים, החיילים הבודדים, שמונה הקבוצות שמניתי. ומבדיקה שלי מול חברת החשמל מתברר ש-1.5% האלו לא מנוצלים. יעני, אין פגיעה כספית, אין פגיעה באף גוף, אז למה אתם עוצרים את מתן ההנחה הזו? בדין ובדברים שבאתי עם השר במשרד התשתיות הגענו לסיכום,

ואני רואה בסיכום הזה הישג. ולא משנה הצעת החוק, העיקר שהצרכן יקבל את מה שמגיע לו. ומה הסיכום שהגענו אליו? על-פי סעיף 31 בחוק משק החשמל, הפרשנות שקיימת בסעיף לא מצליחה להכיל את הקבוצה הזו. אז הסיכום שלי עם משרד התשתיות הוא שבשבוע הקרוב הם ידאגו לפרשנות בחוק הקיים, והפרשנות הזו תכיל את הסוגיה שהעליתי. במידה שהפרשנות לא תיתן מענה, אנחנו נביא את החוק לאישור. אז אני פונה לשר התשתיות יובל שטייניץ, הישג יפה, הישג יפה מאוד. כן, התוצאה נהדרת. מבחינתי יש הישג. אז אני פונה לשר יובל שטייניץ ולמנכ"ל משרדו ולכל מי שהיו אתי בדין-ודברים: הבטחות מקיימים. הבטחנו שבשבוע הקרוב ניתן הרחבה לפרשנות. ניתן הרחבה לפרשנות, פרשנות משפטית, שתכיל את החוק. אין לי שום בעיה. אם החוק הזה יקבל ביטוי דרך פרשנות, אני קיבלתי. אבל החלק השני של ההבטחה, במידה שלא, החוק חוזר לכאן לתשובה והצבעה. זה הסיכום שלי עם השר. אני רואה בזה הישג, אני רואה בזה פריצת דרך ואני רואה בזה בשורה ל-900 המשפחות שמגיעה להן הנחה בחברת החשמל והן טרם קיבלו אותה.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת חוק השידור הציבורי (תיקון, ביטול החוק), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת מיקי זוהר, תן בבקשה לעבור. תודה. אין? אין בכנסת שום דבר אקראי.

אין אקראי. טוב, אם אתה אומר, בסדר. אני אומר לך,

שלפעמים יש צירופי מקרים, וראינו שכן היו מקרים שהאופוזיציה הצליחה, אני 16 שנה, והפילה חוקים או הצעות של הקואליציה, וודאי שזה לא היה מתוכנן, אלא אם תגיד לי שזה מתוכנן ואתם עשיתם את זה, זה בסדר. אבל אין דבר אקראי. אבל אני שואל אותך,

שמקצצים עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, ולאף אחד לא ברור בכלל מתי הדבר הזה יסתיים. אנחנו כל שני וחמישי מביאים כאן עוד חוק כדי להמשיך את התהליך הזה. ואני אגיד לך יותר מזה: לא אני לא מאמין בחקיקה האחרונה שהייתה, שרים בממשלה. אופיר אקוניס, גלעד ארדן, אנשים שטיפלו בנושא הזה, הם טוענים שהממשלה עושה את החוק פלסתר והיא עושה ממנו צחוק. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים,

חוק הנטרול של החוק? או חוק הניטור של החוק? כן, הנימוקים להצעת החוק שלנו, של סיעת מרצ,

הייתה מטרה לחוק,

כדי לעשות דבר אחד,

בסופו של דבר. אני אכנה את זה, כדי שלא תהיה שום אי-הבנה, הייתי יכול לביים סרט או לכתוב ספר שנקרא "הדרך לארדואן". שמעת על הספר הזה? זה הספר שהולך להיכתב. זוהי, גברתי, הדרך, מרצ, מרצ, אתם מפריעים לי, בבקשה. אדון, לי יש בעיות של קשב וריכוז. אני מבקש שלא תדבר אתם כאן. מה לעשות, בקשה לגיטימית לחלוטין, במיוחד מחברי מרצ.

"הדרך לארדואן", גברתי, זה איך אתה מפרק את השידור הציבורי ובסופו של דבר מייצר לעצמך את הרקע הנוח לך. ואז, איך אני יודע שאני כל כך צודק, גברתי? פתאום אנחנו מתבשרים, ביום שני, שלא יהיו יותר חדשות אלא במיקור חוץ. אנחנו נקנה את החדשות. "מבט לחדשות", אוניית הדגל של הערוץ הזה, הולכת להיסגר,

אנחנו נקנה את החדשות, אצל מי? אצל מי שימכור לנו חדשות טובות?

על-פי התנאים של המכרז, ממי מותר לקנות חדשות? לא מקבוצה שמשדרת, שיש לה רישיון לשידור. לא מערוץ 2, לא מערוץ 10, אלא מחברות מאוד מאוד מסוימות, שמסתבר, גברתי, שיש להן גם קשר, בזעיר אנפין, עם ראש הממשלה, קשר של חברוּת. ולכן אפשר יהיה, גברתי, לקנות. גברתי, אני מבקש, תפזרי את הדבר הזה. זהבה, מיקי, מיקי, מיקי, גם אני מהדרום. תן כבוד קצת. הנה, הצלחת בלעדי לעשות סדר בסיעה שלך. בדרך לארדואן, גברתי, מסתבר שאנחנו הולכים לקנות חדשות, וכנראה נשלם יותר על חדשות טובות, ואולי ככה. בדרך לארדואן השליטה היא או כפי שראש הממשלה אמר: מה שאני רוצה אני משיג, וכנראה זה נכון, בתחום הזה הוא כנראה משיג, לפרק כל אפשרות לביקורת, להפוך את העיתונאים הבעייתיים והפרובלמטיים למובטלים שהולכים לחפש עבודה, כי הרי את אף אחד פה לא מעניין מי ייפול על רצפת העריכה אחרי שיפרקו את הרשות הציבורית הראשונה והגדולה ביותר במדינת ישראל. מה זה בכלל משנה? הרי אנחנו עוסקים בדברים ברומו של עולם, מנהלים תאגידים גדולים, אבל המאפרת האחרונה, זה לא מעניין אף אחד. סיפרתי בפעם הקודמת, ואני חוזר שוב על הסיפור הזה, והוא כל כך מרגש ולא הספקתי לספר אותו עד תומו, שלפני חודש בערך הסתובבתי ביום שישי באולפני "נקדי". הוזמנתי לאיזו תוכנית ביום שישי. פתאום עברתי על ההיסטוריה של עצמי בעצם. כאילו פתאום נזכרתי, חברת הכנסת גלאון, ב"סמי וסוסו" ובתוכניות כמו "ניקוי ראש".

העדויות האלה, נמצאים בתוך המחסנים האלה בעזובה גדולה. לג'ורג' מוסטקי יש שיר בדיוק במובן הזה שזה מדיף את ההיעדרות, את החוסר, שיש במקום הזה, את הגעגוע אולי למשהו שמבחינה היסטורית היה הבסיס הלא-ציני לכל מה שאנחנו חלמנו עליו כאן פעם. אנחנו לא היינו יכולים לסלוח לעצמנו, סיעת מרצ,

לא משום שאנחנו איזה אנשים מוזרים שחושבים שהם יצליחו להעביר את החוק הזה, כי אין פה מישהו שיודה בטעות, ולא יקרה כדבר הזה, לא בתוך הפוליטיקה שאתם מנהלים, אבל לא היינו סולחים לעצמנו אלמלא עשינו לפחות מה שהצרפתים קוראים לו noblesse oblige. יש לנו כבוד למוסד הזה. יש לנו כבוד למוסד הזה, למורשת שלו, למה שהוא מייצג, בניגוד לאנשים כאן שאין להם כבוד לכלום חוץ מאשר לשרידות שלהם וזה הכול, שהכול פרזנטורים. מה יקרה בעתיד בשידור הזה? מי יחליף את קרן נויבך, שי חי מ"האח הגדול"? תגידו לי אתם על מה אתם מדברים. מבחינת תכנים, מבחינת עצמאות של שידור, מה יקרה כאן? איפה הדברים האלה ייקנו? באיזה שוק? על מה אנחנו כאן מדברים, גברתי? על כן ובהתאם לכך, החלטנו להביא חוק, שכפי שגברתי אמרה, הוא החוק שמנטרל את החוק הקודם, שהייתה לו רק כוונה נלוזה אחת: פופוליזם זול באופן מיידי, לרוץ מהר לספר לחבר'ה על ההישג, שביטלנו את האגרה. אני מציע לממשלת ישראל, אם היא רוצה להיות כל כך נדיבה עם האזרחים, יש לי מאה דרכים יותר טובות לעשות את זה בהגינות הרבה יותר גדולה. אני רוצה לקנות לעצמי את השידור שלי, העצמאי, כפי שצריך אותו. אני האחרון שאומר שברשות השידור הכול היה מושלם. הייתה דרושה רפורמה. אני יודע, היעילות לא הייתה שם, העלות הייתה גבוהה. אלה ערכים מאוד חיוניים ומאוד חשובים.

אני מתקופה שבה כשכלים היו מתקלקלים, היו מתקנים אותם. היה נהוג ככה לעשות. לפני שזורקים אותם, מתקנים אותם, ובוודאי ובוודאי כאשר מדובר בבני-אדם. הדבר הזה לא קרה שם. על כן אני בא לכנסת ישראל היום ואומר לכם: יכול להיות שהתהליך של פירוק השידור הציבורי, עלותו גבוהה מן השידור הציבורי, כי עובדה שכולם ממלאים פיהם מים ואף אחד לא נותן שום תשובה על שום דבר, מי, למה וכמה. הדבר השני, לראות מה הם הקשרים של אנשים בתוך הפוליטיקה הישראלית, כולל הבכירים ביותר, ובראשם ראש הממשלה, מה הם הקשרים עם אותם אנשים שביום המכרז מורשים לספק את החדשות במיקור חוץ. גברתי, מיקור חוץ זה מה שפעם היה ניכור. מיקור הוא ניכור, בסופו של דבר. ליבת השידור הציבורי היא החדשות. אם את החדשות האלה אנחנו קונים במיקור חוץ, ברור לגמרי לאיזה שידור ציבורי אתם מתכוונים. אני מבקש מהכנסת להצביע בעד הצעת החוק שלנו, לחזור לרפורמה ה-12 שיש בה תיקונים מפליגים אבל היא קצת יותר מתונה ויותר אישית, ולא נהיה דומים,

לדוגמה שאת ודאי מכירה: פעם היו שואלים בהומור מה ההבדל בין הרדיקלים למהפכנים. אמרו: הרדיקלים לוקחים כפית ומתחילים להעביר את המים מצדו האחד של הסכר לשני, ואילו המהפכנים לוקחים תותח, שוברים את הסכר עם האבנים ועם האנשים ולא חשוב שום דבר. אני מציע שאנחנו נעביר את המים בחביות מצדו האחד לצדו השני, ונבסס לעצמנו שידור ציבורי אמיתי שצריך לשרת את העצמאות של השידור, את האיכות של השידור, ולא גחמה של פוליטיקאי כזה או אחר, מגלומן ככל שיהיה. האגו חייב פה להצטמצם קצת, כי אז אנחנו נוכל לחיות קצת יותר טוב.

תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. ישיב, בשם שר הכלכלה, השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. מזמן לא התראינו.

ואגב, זה באותו עניין. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, חברי חבר הכנסת אילן גילאון, בצדק, אמר שלמעשה קיימנו כאן את הדיון הזה באופן מפורט בישיבה שהייתה כאן ביום שני במסגרת הצעות האי-אמון. אני מודה, חבר הכנסת גילאון, שאין לי הרבה מה לחדש מעבר לחזרה על אותם דברים שאמרתי כאן ביום שני. בכל זאת, כדי לא להשאיר בלי שום תשובה לפרוטוקול, אולי אתייחס בקצרה מאוד, בכותרות, לדברים שפירטתי ביום שני. אין מחלוקת ואין חולק שיש חשיבות גדולה לכך שיש שירות שידור ציבורי ושכולנו מעוניינים בזה ורוצים בזה. בעניין הזה אני בהחלט מסכים עם חבר הכנסת גילאון. אגב, אנחנו בוודאי לא חושבים ששידור ציבורי הוא שידור של הממשלה, או שידור שהממשלה מכתיבה את תכניו. זה היה ככה פעם, לא כשאנחנו היינו בשלטון. זה ממש לא היה ככה כאשר אנחנו בשלטון. אני בטח לא רוצה שזה יהיה כך גם בהמשך. עד כאן נדמה לי שאין בכלל מחלוקת. אני גם לא חושב שיכולה להיות מחלוקת בנוגע לכך שאין די בכך שיהיה שידור ציבורי במובן הזה שאפשר בשלט להעביר לתחנת טלוויזיה ולומר לעצמנו: עכשיו הכול בסדר. אלא כדי שהשידור יהיה אפקטיבי יש צורך שגם יצפו בו, אחרת לעניין הזה אין שום ערך ושום משמעות. אני אמרתי כאן ביום שני, גברתי היושבת-ראש עומדת בראש שדולת התיירות, שגם אתרי התיירות היפים ביותר אין להם ערך אם לא באים אליהם תיירים ולא מבקרים בהם. רק לומר שיש לנו אתרים זה לא מספיק. החוכמה היא לייצר,

אתרים יפים ומזמינים, אבל מצד שני גם לדאוג שאנשים באמת ידעו ויגיעו אליהם. נדמה לי שבמובן הזה, המערכת, לא שומעים כלום. אני לא שומע כלום. אפשר אולי להגביר את המיקרופון. אני בטח לא אצעק. אדוני השר, אני רוצה לעזור לך. חברי הכנסת שמדברים באולם, אני מבקשת לצאת. חבר הכנסת טרכטנברג. חברת הכנסת זנדברג, את כבר בשיחה די ארוכה עם השר, ואני שומעת אותה עד לכאן. תבינו מה קורה כאן. גם בצד הזה, בבקשה,

חברי הכנסת, אני מבקשת שקט באולם. חבר הכנסת דוד ביטן, השר שלך משיב. לא יפה לעמוד עם הגב לשר. אני מבקשת לחזור למקומך או לשבת. עדיין אין לנו שקט באולם.

אנחנו לא נמשיך עד שאנחנו נוכל לשמוע את תשובתו של השר. חבר הכנסת ביטן, אני פונה אליך בפעם השנייה. פעם אחת אושיב אותך כאן, ואני אדבר בקול שלך כדי שאתה תבין על מה אני מדברת. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אני מבקשת שקט באולם. היא לא עשתה כלום, המורה. אני מבקשת מהסדרנים לעבור לאולם, וכל מי שמדבר, להוציא מהאולם.

עושה. תודה.

תודה, גברתי. אם כן, חבר הכנסת גילאון, נדמה לי שבמובן הזה לא יכולה להיות שוב מחלוקת על כך שרשות השידור במתכונתה הקודמת, את היעד הזה לא הצליחה להשיג, והיו לדבר הזה סיבות רבות, החל מניהול לא יעיל וכלה במערכת שלא הצליחה לעקוב אחרי השינויים והיעדר תקציבים מספיקים. ואפשר להיכנס להרבה מאוד סיבות, אבל אני חושב שלא היה שום ספק שהרשות לא הצליחה ליצור מצב, לפחות בכל מה שקשור לטלוויזיה, שאנשים באמת צופים בשידוריה. ואז אנחנו נמצאים,

במצב שהוא מאוד בעייתי, משום שאם אנחנו באמת חושבים שצריך שידור ציבורי, אז אנחנו לא יכולים לומר לעצמנו שיצאנו ידי חובה בזה שהשידור הציבורי קיים אבל איש לא צופה בו. אני חושב שזו תהיה רמייה, רמייה עצמית, לא התייחסות רצינית לעניין. מה יהיה הסוף של הרשות? ואז,

חכה, אנחנו עוד לא שם, חבר הכנסת פריג', עוד רחוקים משם. עכשיו, במצב הזה שנוצר, הייתה הבנה שצריך לנסות ולשנות את החוק ולבנות תאגיד חדש שיוכל לצאת לדרך חדשה, משוחרר מהרבה בעיות שהעיבו והעיקו על רשות השידור הקודמת. ויחד עם זאת, ואמרתי את זה כאן ביום שני, ואני גם חוזר על זה כאן, אני חושב שמעבר לעניין הציבורי בנושא השידור, יש כאן גם עניין עם עובדים שעבדו הרבה מאוד שנים, שמפרנסים את המשפחות שלהם, ואי-אפשר להתייחס אליהם כאילו הם אוויר וכאילו הם לא קיימים. וצריך היה למצוא פתרון שמצד אחד יוציא את השידור הציבורי לדרך חדשה, ומן הצד השני יבטיח שהעובדים לא ייזרקו באבחת חרב לרחוב, בלי תנאים ובלי אפשרות לפחות לחלקם גם להיקלט בתאגיד הקיים. והיו כאן בכנסת הקודמת דיונים רבים שהובילה חברת הכנסת קארין אלהרר על בסיס הסכמה שהייתה בין שר התקשורת דאז גלעד ארדן לבין שר האוצר דאז יאיר לפיד. ולא סוד, חבר הכנסת גילאון, שהיו לך אז הרבה מאוד השגות על החוק הזה,

לא סוד שלחלקן אני גם הייתי שותף, לפחות במה שהיה קשור לעובדים,

ובתפקידי אז כיושב-ראש הקואליציה זה לא היה קל, אבל עיכבנו את ההשלמה ואת החקיקה של החוק עד שבאמת הושג הסדר שנתן את המקסימום האפשרי לעובדים בתנאים האלה ואִפשר באמת לצאת לדרך. עכשיו אני אומר לך בגילוי לב, מתברר שיישום התהליך הזה הוא יישום קשה ומורכב, הזמן שלוקח לעשות את הדברים כפי שצריך הוא יותר ארוך ממה שחשבנו. ואם אני צריך לבחור בין לעשות את הדברים בחופזה על חשבון העובדים ובין לקחת עוד כמה חודשים ולדאוג שזכויות העובדים תישמרנה, אני בוחר באופציה השנייה. אבל ברור לחלוטין שהרעיון לחזור למה שהיה קודם, אין לו שום היתכנות, לא כלכלית, לא ציבורית, לא כלפי העובדים.

חבר הכנסת גילאון, שאתה לא מציע, או אני מקווה לפחות, גם להחזיר את אגרת הטלוויזיה ולהשית את כל העניין הזה על אזרחי ישראל כאילו כלום לא היה.

אי-אפשר לאחוז בחבל בשני קצותיו, אי-אפשר להגיד: בוא נבטל את אגרת הטלוויזיה, נלך לתהליך שמחייב צמצום, ומהצד השני נחזיר את מה שהיה קודם ונמשיך להתנהל כאילו כלום לא קרה. ברור שהדבר הזה בלתי אפשרי. לכן אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת החוק.

תודה רבה לשר לוין. אם כן, רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון, ביטול החוק), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. העמדה של יושב-ראש הכנסת לא פעילה, אבל אנחנו נביא בחשבון, העמדה של חבר הכנסת יולי אדלשטיין. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון, ביטול החוק), התשע"ה 2015, נתקבלה. בעד, 25 חברי כנסת. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, היושב-ראש, מה ההצבעה

אנחנו מדברים על 660,000 איש, אזרחי ישראל, שאינם רשאים להתחתן במדינת ישראל. 660,000 איש, ש-95% מהם משרתים בצבא, עושים מילואים, עובדים ומשלמים מסים, אינם רשאים. והדבר הזה הוא עוד פעם אותה תופעה של ישראבלוף, שכל כך מאפיינת את הממשלה הזאת. כלומר, אותם אנשים, כשהם רוצים להתחתן, הם נוסעים לקפריסין, שם הם רושמים את הזוגיות שלהם, חוזרים למדינת ישראל, ומדינת ישראל מכירה בנישואים האלה, אבל לעשות אותו דבר בתל-אביב או בירושלים או בחיפה הם אינם רשאים. יתרה מזאת, יותר חמור 5,000 חיילים שמתגייסים כל שנה לצבא ההגנה לישראל, שהם אינם יהודים לפי ההלכה, מקבלים עוד פעם מסר ברור: הם יכולים להילחם עבור מדינת ישראל, הם רשאים למות למען מדינת ישראל, אבל להתחתן במדינת ישראל הם אינם רשאים. אני חושב שגם מבחינת סיעת הליכוד, אני הייתי מאוד רוצה להזכיר, השר יריב לוין, דומני אתה עונה על ההצעה,

הצעת חוק ברית הזוגיות, פעם ראשונה גובשה על-ידי הליכוד ב-2004. ב-16 ביוני 2004 סיימה לעבוד הוועדה, ועדה קואליציונית, ומי שעמד אז בראש אותה ועדה היה חבר הכנסת רוני בר-און.

חברים היו גם ניסן סלומינסקי, אני לא רואה את ניסן סלומינסקי, גם הוא היה שותף, וכמובן, הוא פה. הוא פה. אתה היית אז שותף בוועדת בר-און על ברית הזוגיות,

וכמובן, היה פתרון מצוין.

היה פתרון שמעולם לא הסכמתם בסוף לחוקק אותו, שלא, לא.

את טקס הנישואים במדינת ישראל עם רב ועם חופה ובלי הרבנות הראשית.

הוא דבר שפוגע בכבודם של אנשים ובעיקר בא להשפיל אותם. אני בהחלט לא מבין את הממסד

אני חושב שתפסת מרובה לא תפסת כלום, ואני בפירוש בא קודם כול לפתור בעיה של קהילה גדולה, כמעט 1.5 מיליון איש, של יוצאי חבר המדינות. אנחנו בעד, אבל למה רק

הצעת החוק מבקשת ליצור שינוי מדיניות מהותי בנוגע למצב המשפטי הקיים כיום בישראל, ונוגדת את ההסכמים הקואליציוניים הקובעים שלא לשנות את הסטטוס-קוו בענייני דת ומדינה אלא בהסכמת כל סיעות הקואליציה. נוסף על כך, ההצעה מעוררת קשיים ביחס למדיניות ההגירה של מדינת ישראל, ולא זו הדרך להביא לשינויים מהותיים במדיניות זו. אשר על כן, עמדת הממשלה היא כי יש להתנגד להצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה לשר חיים כץ. כאמור, רבותי, נעבור להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק לקביעת מעמדם של בני-זוג שבאו בברית הזוגיות, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, כשהממשלה מתנגדת אין אפשרות לתת לחבר כנסת להתנגד, לכן אין פה אופציה כזאת. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לקביעת מעמדם של בני-זוג שבאו בברית הזוגיות, התשע"ה 2015, נתקבלה. יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין, הצבעת? בעד, עשרה חברי כנסת, 45 מתנגדים, שלושה נמנעים. הצעת חוק לקביעת מעמדם של בני-זוג שבאו בברית הזוגיות, התשע"ה 2015, לא אושרה. סגן שר האוצר, שנייה, רבותי.

סגן שר האוצר חבר הכנסת איציק כהן מבקש לרשום לפרוטוקול כי הוא מתנגד.

תרשמו בפרוטוקול.

התוצאה אומרת שהצעת החוק לא התקבלה.

אנחנו עוברים להצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון, סימון ביצים), התשע"ו 2015, של חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת. גברתי, בבקשה. יש לך עד עשר דקות להציג את הצעת החוק שלך. גברתי היושבת-ראש, חברי השרים, חברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, לפני שאני אעבור להצעת החוק שלי אני חייבת לציין לגבי הצעת החוק שעכשיו לא עברה, יש היגיון רב במתן חופש נישואים לכל מי שרוצה בכל דרך שהיא, אבל אסור לנו, אסור לנו להדיר אוכלוסייה מסוימת, אסור לנו להדיר את האוכלוסייה הגאה. החוק הזה, כפי שהוא, בא ואומר: לאלה מותר ולאלה אסור. החוק הזה, כפי שהוא, בא לעשות הפרדה במסגרת החוק למי מגיע ולמי לא, וזו הסיבה שהצבעתי נגד. ועכשיו אני רוצה לדבר על הצעת החוק שלי. אנחנו נדבר על זה. סופה, אני מאוד מקווה שיום אחד תבינו שהקהילה הגאה זכאית לשוויון זכויות. אבל לא יכול להיות שלכולנו יהיה רע במדינה הזאת. יכול להיות. צריך להילחם עבור כולם. אי-אפשר לבוא ולומר: לאלה מגיע ולאלה לא. לכולם מגיע. הצעת חוק המועצה לענף הלול, סימון ביצים. אתמול ציינו את יום זכויות בעלי-החיים. זה היה יום חגיגי מאוד, ובאמת דנו בנושאים רבים. בין השאר גם דנו בתנאי המחיה של התרנגולות. אין ספק שהתרנגולות, כפי שהן היום,

בלולים הישנים, אני לא מדברת על הלולים החדשים, אלה תנאי מחיה בלתי נסבלים, שגורמים לנזק לתרנגולת ולכאב רב ולסבל רב. אני חושבת שהיום יש אוכלוסייה גדולה שלא רוצה לצרוך ביצים של תרנגולות שגדלות בתנאים של סבל. האוכלוסייה הזו רוצה לדעת אם התרנגולת שמטילה את הביצה שאני אוכלת, האם היא הואכלה במזון אורגני? האם היא חיה בחופש? האם היא נמצאת בלול שבו היא יכולה לעוף ולבצע עוד פעולות, או שמא היא נמצאת בלול שבו היא כמו אסירה, 50 ס"מ על 50 ס"מ בתנאי סבל, כפי שאמרתי? כל מה שהצעת החוק הזו באה לבקש זה לסמן את הביצים כדי שאתה, דוד ביטן, תדע אם אתה אוכל ביצה של תרנגולת שחיה בתנאים של חופש או שאתה אוכל ביצה של תרנגולת שחיה בסבל. החוק הזה לא מחייב את החקלאים לשנות את תנאי המחיה, הוא לא צריך לעלות שקל אחד לאף אחד. זהו חוק שלמעשה משקף את המצב של התרנגולות. חוק שקיפות, חוק שמאפשר לצרכנים לבחור את הביצה שהם רוצים לאכול. נכון, אין ספק שדרך החוק אני מקווה שכמה שיותר צרכנים וכמה שיותר מן הציבור יבחרו לאכול ביצה של תרנגולת שחיה בחופש, ואז יותר ויותר חקלאים יבינו שכדאי להם לגדל את התרנגולות בחופש. אבל הכול ייעשה ללא כפייה. יתרה מזו, יש היום סט של הנחיות ותקנות של משרד החקלאות, שנמצא כבר בהכנה, ובתוכו מדובר בדיוק על הנושא הזה על כך שניתן יהיה לסמן את הביצים ואת התרנגולות על-פי תנאי מחייתן. אלא מה, שכל התקנות האלה נמצאות כרגע ב-stand still, כל התקנות האלה לא מקודמות. רק אתמול שמעתי בוועדה המשותפת של ועדת החינוך וועדת הכלכלה שאין כוונה כרגע לקדם את התקנות. הן קיימות, נכון, אבל יש ויכוח, יש ויכוח עם החקלאים. תקנה אחת מתוך כלל התקנות היא זו שעליה אני מדברת. אתמול שר החקלאות, בהגינותו, לא רצה לבוא ולומר ולספר על השיחה שהייתה לנו. אדוני שר החקלאות, ברשותך, אני אספר? אם אין לך התנגדות, כי אתה חשבת שלי יש התנגדות. לי אין התנגדות.

נכון. דיברתי עם שר החקלאות ואמרתי לו: מכיוון שיש תקנות, וחלק מהתקנות מדברות בדיוק על כך, על כך שיהיה אפשר להבחין בין תרנגולת שחיה בחופש לבין תרנגולת שחיה במצוקה, בואו ניקח רק את הנושא הזה, נעביר אותו בקריאה טרומית ונמתין ונראה. אם התקנות יתקדמו, אין צורך בחוק, אבל אם התקנות לא יתקדמו, נקדם את החוק, ובאמת ציפיתי שכך יהיה. לדאבוני הרב, החוק נדחה על-ידי ועדת השרים. אדוני השר, הזמנת אותי אתמול לפנות אליך, לדבר אתך ולראות אם יהיה אפשר בכל זאת לקדם את זה באיזו דרך. אני מבינה שבגלל המשמעת הקואליציונית החוק הזה יידחה. אבל אנחנו לא נוותר. אנחנו חושבים שתנאי המחיה של התרנגולות וצריכת הצרכנים בצורה מושכלת, כך שכל אחד ידע כיצד חיה התרנגולת, זה נושא מאוד חשוב. ולכן, גם לאחר שאתם תצביעו נגד החוק, אנחנו נמשיך וננסה לקדם את החוק. אני מקווה, אדוני שר החקלאות, שהזמנתך אתמול לדו-שיח ולמציאת פתרונות מוסכמים עומדת בעינה. אני מאוד מאוד מקווה שבעוד כמה חודשים נצליח או להעביר את התקנות או להעביר את החוק.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. ישיב שר החקלאות ופיתוח הכפר חבר הכנסת אורי אריאל. ברשות גברתי היושבת בראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הצעתה של חברת הכנסת יעל גרמן, אני חושב שענית את התשובה, אני מאוד אקצר. אמרת: אכן, יש תקנות. יש צורך להשלים אותן. נכון, אמרתי את זה, אנחנו עובדים על זה. אנחנו לא צריכים שתהיה הצעת חוק שעוברת בטרומית כדי שנזדרז עם התקנות. הרי את אמרת לי: אם לא תעביר את זה אני מבינה, כי יש אכן תקנות. היות שאת ציטטת משיחתנו מאתמול, אתמול חשבתי שאת לא תרצי, אבל את העלית את זה. בסדר, בסדר. בהגינותך וביחד, נאמר בינינו ששנינו מסכימים. אכן לא צריך.

מכיוון שהיה אתמול יום צער בעלי-חיים אז חייבים להביא חוק? חייבים להעביר אותו, וצריך להגיד שהעברנו חוק? אולי אני לא מבין, יכול להיות שזה כן היה נכון בשביל הג'סטה, בשביל הציבור.

אם אתה אומר בתוך כמה זמן התקנות יאושרו,

אני אומר לך: עד סוף השנה. אני מוכן להגיד לך יותר מזה, זה חודש אדר, מרבין בשמחה, אתם יודעים? עוד שבוע פורים, זה חודש מרס למניינם. לא סוף השנה, עד אוקטובר יהיו כל התקנות. אני מדגיש את המילה "עד", כי אני אשאף ואני מעריך ואני מקווה שאכן זה יהיה קודם. אבל, באוקטובר אני מוכנה, אני לא מתחייב על זה, אבל את יודעת את עמדתי. אחזור על עמדתי, שחברת הכנסת גרמן מכירה, כשישבנו בממשלה הקודמת, לגבי ועדת השרים לחקיקה, שהיו שם הרבה מחלוקות קשות, נניח להן, אבל בדרך כלל היה בא השר ואומר: אין צורך, אני מתקין, אני מחוקק, היינו אומרים לו,

אם מותר לי לספר, היינו אומרים לו: טוב, תגיד מתי, אין בעיה. גם לא לוחצים על שבוע הבא, אבל תגיד, אל תשאיר את זה. אז הנה, אני אמרתי. את רוצה שנצביע, אני צריך עוד לפרט, להסביר לחברי הכנסת, או שנעביר את זה להצעה לסדר-היום?

לא.

ועוד חצי שנה אני אעלה את זה שוב. בכל מקרה אין מקום לתקן את חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד 1963, שכן הסמכות לקבוע הוראות לעניין הסימון כבר קבועה בחוק. חברים, אני רוצה להתנצל בפניכם שאני מפריע לכם. אתם יכולים להמשיך להרעיש, כמו שמקובל פה. אז אני רק מתנצל שאני גם מדבר.

לעניין זה, ראו סעיף 53(א)(2) ו-(3) לחוק, הקובע כי שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לסיווג תוצרת הלול לסוגים שונים וכן בכל הנוגע לדרכי הטיפול,

האריזה והסימון של תוצרת הלול והפיקוח על פעולות אלה.

בתקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח 1968, נקבעו הוראות בדבר סימון ביצים ואריזות קמעוניות. בהתאם לקבוע בתקנות המועצה לענף הלול, יש להחתים על-גבי כל ביצה ואריזה את שמו של הקבלן המורשה או את הסימן המסחרי שלו הרשום כדין ואת משקל הביצה. בנוסף, הוראות בנוגע לסימון ביצים ואריזות קמעונאיות מופיעות גם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ"ה 1994, סימון שם המשווק, התאריך האחרון לשיווק ואופן האחסון, תאריך אחרון לשימוש, על-גבי האריזה, בתקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל),

התנאים הצריכים להתקיים בתחנת מיון ביצים על מנת לשמור על תקינות הביצים ובריאות הציבור, ובצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים), התש"י 1950 (סימון שם הארץ ממנה יובאו הביצים על-גבי הביצה). כמו כן, בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל), התשס"ט 2008, מובהר מהן ביצים המעושרות באומגה 3, ביצים אורגניות וביצים שהוטלו בגידול חופשי, שלגביהן חל פטור מפיקוח על מחירים, מוסדר בפיקוח על רווחיות לפי חוק הפיקוח. מאחר שהנושא מוסדר בתקנות שונות, הרי שאין מקום לתקן את חוק המועצה לענף הלול. זאת ועוד, הלשכה המשפטית עובדת עם גורמי המקצוע במשרד ועם משרד הבריאות על תיקון תקנות המועצה לענף הלול, וכן על תיקון משלים של התקנות הנוספות הנוגעות בדבר. התיקון האמור התעכב, אולם אנו פועלים להגיש טיוטה לאישור משרד המשפטים בחודשים הקרובים. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו ממליצים לאכול הרבה ביצים. זה בריא, זה טוב. תקנו. אבל לא עם סלמונלה. מי שרוצה שיקנה ביצי חופש, מי שרוצה יקנה מלולי מעוף. מי שרוצה לאכול ביצה וגם עוף, אנחנו ממליצים להגביר את הצריכה. נערכנו לקראת חג הפסח שלא יהיה מחסור. אני חייב גם לציין, שלפחות במקומות שבהם גדלתי, אני זוכר שתפקידו של הרב היה לפתור בעיות ולא ליצור בעיות, ומה שאנחנו רואים היום, שבמקום לפתור בעיות, הרבנים מנסים ליצור בעיות. אני חושב שיש פה בלבול בהגדרת התפקיד של אותו מורה רוחני שאמור

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה ומייד עוברים לתשובתו של השר ולהצבעה, כי הצעת החוק כבר הוצגה על-ידי חבר הכנסת מאיר כהן בעבר, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, זכאות לגמלה למי שמצוי בהכשרה מקצועית), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. ישיב על הצעה זו שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, רבותי, אנחנו מבקשים שקט באולם. גברתי היושבת-ראש, יש הצעה מוצמדת שלי.

להצעה הזאת? לא לא לא, זה להצעה הבאה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק הבטחת הכנסה קובע כי מי שלומד במוסד לימודי שקבע השר בתקנות, תישלל זכאותו לגמלה. הצעת החוק מבקשת לקבוע זכאות לגמלת הבטחת הכנסה גם למי שמצוי בהכשרה מקצועית במסלול לימודים שמשכו אינו עולה על 24 חודשים או 1,700 שעות. מדובר בהרחבה של אפשרות הלימודים הקבועה כיום בתקנות ומוגבלת ל-12 חודשים, בתנאי שהלימודים אינם בשעות הערב. הצעת החוק עוסקת במצב שבו מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מסוגלים להשתלב במסגרת תעסוקתית אף שהם מצויים בתקופת הכשרה מקצועית או במסגרת לימודים קבועה, בניגוד להנחה כי מי שלומד במסגרת לימודים קבועה וממושכת מנוע מלהשתלב במסגרת תעסוקתית. באופן זה מבוקש לאפשר להם לרכוש השכלה, אשר תוציא אותם ממעגל מקבלי הבטחת הכנסה ותעודד את יציאתם לשוק העבודה. על-פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, עלות הצעת החוק מוערכת ב-210,000 ש"ח לכל עשרה מקרים. בימים אלה מקדם המוסד לביטוח לאומי את תיקון מסגרת תקנות הבטחת הכנסה, כפי שצריך להיעשות, ולא בחוק הבטחת הכנסה. יצוין,

אליך, יצוין כי במסגרת הדיון בקריאה הטרומית שכבר התקיים בהצעת חוק זו במליאה, ב-16 בדצמבר 2015, הוסבר לחבר הכנסת מאיר כהן כי האכסניה הנכונה להסדרת הסוגיה היא במסגרת תקנות ולא במסגרת החוק, ולכן התנגדה ועדת השרים לחקיקה להצעת החוק.

במסגרת אותו דיון התחייבתי,

לפעול לתיקון התקנות עוד במושב זה. מה לעשות, אני לא מצליח, זו הרגולציה. התחייבתי, אני לא חוזר בי, שלא תתבלבל. אתה תסיים את זה עד הסוף? אני לא יודע.

אני אומר לך. חשבתי, אני אומר לך דוגרי, חשבתי שגם את ה-disregard של החד-הוריות אני מביא עכשיו. כבר סיכמתי עם האוצר, כבר סיכמתי עם המשפטים, והרחבה, משהו שתיהנה ממנו. פתאום מודיע לי היום היועץ המשפטי שהוא רוצה לדחות בשבוע. הוא רוצה לדחות בשבוע, הוא גומר לי את המושב. אני מנסה שזה יקרה המושב. מנסה. אין הצבעה. אוקיי. אז אני מבקש לדחות את ההצבעה, ואתה מסכים.

תודה. דוחים את ההצבעה? דוחים את ההצבעה.

כן כן, הוא נתן את ההסכמה. על-פי ההסכמה שהגיעו אליה כאן חבר הכנסת היוזם של החוק, מאיר כהן, והשר, ההצבעה נדחתה.

אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. ושוב, הצעת החוק כבר הוצגה, ולכן אני מזמינה את שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ להשיב כעת על הצעת החוק הבאה. יש לנו כאן הצעת חוק שהוצמדה, של חברת הכנסת זהבה גלאון. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק הביטוח הלאומי קובע, דוד אזולאי, זה שלך, זו הצעת חוק שאתה הגשת, חוק הביטוח הלאומי קובע את הזכאות לקצבת שאירים לאלמנה ולאלמן, כאשר לעניין זה נקבע כי אלמנה היא מי שהייתה אשתו של מבוטח. בקיצור, אלמנה של גבר שהלך לעולמו מקבלת קצבת שאירים בלי בדיקת מבחני הכנסה.

לעומת זה, שאשתו הלכה לעולמה, צריך לעבור בדיקת מבחני הכנסה. בהיותי חבר כנסת, יחד עם חברי דוד אזולאי, הגשנו הצעת חוק להשוואת זכויות אלמן ואלמנה. ראינו את העלויות. העלויות של הצעת החוק הן בסדר גודל של 400 מיליון שקל לשנה. אז הסכמנו להתפשר אזולאי ואני, אני מתכוון, והעלינו את מבחן ההכנסה מ-4,000 ל-6,000 או ל-5,000 ומשהו,

אני יכול לקרוא בדף. העלינו. אני חושב שגם פה צריך ללכת, לפעול עם הביטוח הלאומי. מה? העלינו ל-6,000. העלינו, איווט, חבר הכנסת איווט ליברמן, חבר הכנסת איווט ליברמן, חברת הכנסת מרב מיכאלי. או, תודה. אני עונה למאיר כהן. תקשיב, גם אתה וגם זהבה צודקים שצריך להשוות זכויות אלמן ואלמנה, אבל במסגרת המכלול שאנחנו עושים, על מה אנחנו מוציאים את הכסף, אז יש לנו דברים יותר חשובים לעשות עם הכסף הזה. אז נתנו לאלמנות, ואנחנו מקרקסים את האלמנים.

תשמע, אני אומר לך, אני הגשתי את זה, הגשתי את הצעת החוק יחד עם דוד אזולאי, ואני לא חושב שבצרכים שאנחנו צריכים להביא מהביטוח הלאומי,

אני אגיד לך למה לא. לפני שבוע קיבלתי את הנתונים על ניצולי השואה והתברר לי שיש כ-5,000 ניצולי שואה מעל גיל 95 שמקבלים ביטוח סיעודי 16 שעות ולא 18. אני לא יודע איך אותו אחד, או אותה אחת, כשבאו לבדוק את ניצול השואה בן ה-105, ויש שמונה כאלה, נתן לו 16 שעות ולא 18. אם הוא היה נותן לו 18, הוא היה מקבל גם הנחה בחשמל. המטרה שלי היא לקחת היום, ולבוא לביטוח הלאומי, ואני אומר לך, היום בבוקר פניתי, מאיר, היום בבוקר פניתי לשאול אם בהחלטת מועצה אנחנו יכולים להעלות את כל אלה שמגיל 80 מ-16 ל-18,

ואז זה ייתן עוד הנחה בחשמל. הכסף הזה לא יותר חשוב כאן מאשר לתת לאלמן? תשמע, אף אחד, לא אתה ולא אני לוקחים את הכסף הזה הביתה. אני רוצה להשתמש, ואני רוצה גם שלא נצביע עכשיו. אני מבקש ממך.

אני מבקש שלא נצביע, ואת מסכימה. וגם אדוני מסכים, מאיר? אני מבקש ממך להסכים. גם מאיר מסכים. מאה אחוז. תודה.

אתה לא הבנת נכון. אני הבנתי שהם מתעקשים כן להצביע. את ביקשת להצביע? כן. אם הם מבקשים להצביע, אני מבקש להצביע נגד הבקשה שלהם. כן, חבר הכנסת מאיר כהן, שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, אין לי שום ספק בכוונות הטובות של שר הרווחה, אין לי שום ספק בכך שהוא עושה את סדר העדיפויות, אבל חשוב לציין, גם אתה, אדוני השר, חשוב לציין, זה תיקון עוול, באמת תיקון עוול, ואתה פוגש את האנשים האלה, אני פוגש את האנשים האלה. אני חייב להגיד, להודות, שלא עמדתי על זה כשהייתי שר רווחה. באמת לא עמדתי על זה, עד שהתחלתי לפגוש את אותם אלמנים שחיים מהיד לפה, ואומרים לי: תשמע, מאיר, זה לא הוגן שאותנו בודקים בציציות,

כן, זה לא הוגן שאותנו בודקים בציציות ואנחנו נשארים חסרי כול, כי המדינה החליטה שלנשים אנחנו מאפשרים איזה פרוספריטי מיוחד במינו ומגברים אנחנו מונעים את זה. עכשיו, הציעו את זה גם דוד אזולאי, גם אתה, העלינו את זה ל-6,000 שקלים, אין שום בעיה. נכון שתמיד השיקול הכספי, נכון, תמיד יעמוד לנגד עינינו. אבל אנחנו רוצים לתקן, אנחנו רוצים לתקן עוול, ואין שום סיבה בעולם שבגלל,

זה 200 מיליון שקלים, זה לא 400 מיליון שקלים, ואם אנחנו נאשר ונשב עם אנשי הביטוח הלאומי והם ירצו לעשות את זה מדורג, נעשה את זה מדורג. ואם אתה, אדוני השר, תשב עם הביטוח הלאומי ותרצה גם שזה יהיה מדורג, נעשה את זה מדורג. אבל אין שום סיבה שבעולם שגבר אלמן, יצטרכו להתעלל בו. אין שום סיבה שבעולם. קחו את זה, כל אחד, תחשבו על זה ברצינות.

זו לא צריכה להיות הצבעה של קואליציה ואופוזיציה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. גם חברת הכנסת זהבה גלאון יכולה לקבל שלוש דקות. בבקשה, גברתי. אדוני השר חיים כץ, אני פונה אליך לשיקול דעת נוסף. יוצא מצב אבסורדי, אני מודה שאתה שובר את לבי כשאתה מעמיד את הזכאות של האלמנים לקצבת שאירים מול ניצולי שואה. רגע, רגע. אני מודה שאתה שובר את לבי, כי כשאומרים לניצולי שואה, אז ישר הלב יוצא וכולנו אומרים,

זה עומד מול זה. אל תעמיד את זה, בבקשה. אני ממש פונה אליך, אל תעשה לנו את זה, זה גובל בסחטנות רגשית, אני מודה שאני לא עומדת בזה. אבל זו האמת. זה לא האמת, זה מה שאני מנסה להגיד. יורידו לאלמנות, אתה יודע שזו לא האמת,

למה שרי אריסון לא, רגע, רק שנייה.

זה סיפור אחר. אדוני השר חיים כץ ושר הדתות דוד אזולאי, אתם הרי הבנתם את זה. בגלל זה אתה הלכת למהלך בהיותך חבר כנסת ויושב-ראש ועדת הרווחה.

אז הגעת לתקרה של 6,000 שקל.

חברי חברי הכנסת, הרי איך זה יכול להיות עניין של אופוזיציה וקואליציה? קורה, קורה, לא, הוא לא רוצה להבהיר את זה. אני מכירה אותו. כשהוא אומר: יש זמן, תנו לי זמן, אני יודעת. כשהוא אומר לי: זה עומד מול ניצולי שואה, זה אומר שהוא רוצה לקבור את החוק הזה קבורת חמור. שלא נדע, חברי חברי הכנסת, כל אחד מכם יכול להיות אלמן, שלא נדע, טפו-טפו-טפו, וכל אחת יכולה להיות אלמנה.

איזו סיבה יש שיהיו תקרה ומבחן הכנסה לאלמנים? אני תמיד דואגת לזכויות נשים, כי נשים מופלות, בהגדרה, אבל יש כאן מצב מעוות. גבר אלמן לא צריך להיות מופלה לעומת אישה בקצבת שאירים. השר כץ, אני ממש מבקשת ממך, אני ממש מבקשת ממך. אתה הרי יודע. בהרבה מקרים אתה יודע שאנחנו צודקים אבל יש באמת שיקולים, זה עוול. לא פותרים עוול על-ידי זה שאתה עושה עוול אחר.

אני מבקשת שתשקול שנייה נוספת לפני שאתה מבקש מהקואליציה להצביע נגד זה.

תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מחכה מהאופוזיציה, איך אנחנו מצביעים? הצבעה אלקטרונית, הצבעה רגילה. אוקיי, רבותי. אנחנו, כאמור, נצביע. יהיו שתי הצבעות נפרדות. כעת אנחנו מצביעים על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן),

של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

בעד, 43, נגד, 48, אין נמנעים. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת מאיר כהן, לא אושרה. אנחנו עוברים להצבעה הבאה, על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, אי-שלילת זכאות לקצבת שאירים בשל הכנסה מפנסיה), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? ההצעה הזו, כמובן, הייתה מוצמדת. נא להצביע.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)

בעד, 35 חברי כנסת, 36 מתנגדים. לכן הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון, סימון ביצים) לא עברה. חבר כנסת איוב קרא מבקש להתווסף לפרוטוקול כמתנגד. סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן מבקש להתנגד. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין מבקשת להצביע

בבקשה, אדוני. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק הזו,

ההצעה ההגיונית ביותר שיש למי שאוהב את מדינת

הולך לסמן את התוצרת איך שהוא רוצה.

אתם

אני מודיע לכם את זה,

שר החקלאות,

כולכם, כל הקואליציה אנטי-ציונים לחלוטין.

אתם לא אוהבים את החקלאים,

תפסיק עם הפופוליזם. לא מתאים לך, חיים.

לא מתאים לך לדבר ככה, חיים. קיש, אתה שתול, וגם אתה שתול. כולכם שתולים.

אתה איש שמאל.

עכשיו תרגישו מה קורה כשאנשים שאוהבים את מדינת ישראל, את החקלאות ואת ההתיישבות חוטפים מכם בצורה כזאת. פעם אחת תחטפו. תחטפו פעם אחת, תבינו מה זה להיות בוגד, כשאתם קוראים לנו בוגדים.

אתם בוגדים כשאתם היום מתנגדים לחוק הזה, נקודה. לא יעזור לכם אף אחד. ואני אומר לכם את זה עכשיו, אתם מנסים להוריד את, אתה שתול, אתה שמאלן.

אתה במפלגת שמאל, תוריד את התחפושת. אל תגיד שאתה ימין, תגיד שאתה שמאל. לפחות תגיד שאתה שמאל. תודה שאתה בשמאל. הוא קורא לנו בוגדים. אתה מחייך,

עצוב כמה שאתה פתטי. ידידי היקר, חברי הכנסת מהקואליציה, אני חייב להגיד לכם, צריך לקרוא לך "חיים הסטייק", אתה מתהפך כמו סטייק על הגריל.

חבר הכנסת חזן, תודה רבה. זהו, זהו, שמענו. זהו,

לא רק שאתם בוגדים, אתם גם שתולים נוסף על הכול. אבל אני לעומתכם לא אוציא סרטונים. אני לא אוציא סרטונים, אני לא אוציא, אני שתול גאה.

מאמין בארץ-ישראל, מאמין בעם. אני שתול גאה, אין לי בעיה עם זה.

אני אבקש כמה זמן שאני רוצה. חבר הכנסת אורן אסף חזן. אורן, האמת כואבת. זהו, זהו, להירגע, רבותי. חבר הכנסת אורן אסף חזן. חבר הכנסת אורן אסף חזן, סגן יושב-ראש הכנסת, אני מקווה שבזה סיימנו. תודה. אתם השתולים הולכים להצביע עכשיו שכל התוצרת החקלאית של תפוחי-אדמה, גזר, צנונית, שגדלה בעוטף-עזה מול ה"חמאס", מול העיניים שלהם, שהיא צריכה להיות מסומנת "כחול-לבן", בדיוק כמו כל התוצרת שמגיעה מטורקיה, מירדן ומרצועת-עזה. אתם הולכים להצביע נגד הדבר הזה.

איך אתם לא מתביישים? אותם גיבורים,

תסביר לי,

אני לא מוכן לקבל את ההערות האלה. חבר הכנסת אורן אסף חזן, תן לחבר הכנסת חיים ילין, הוא קיבל עשר דקות, אבל אתה מפריע לו. לא, רגע, שנייה, יכול להיות שהוא צודק, שיסביר. אולי הוא רוצה להסביר לך, אתה לא נותן לו.

אז אני מבקשת ממך שקט, אחרת אני אבקש ממך לצאת מן האולם. תודה. אותה תוצרת חקלאית, שלימדו אותנו וככה חינכו אותנו, עד התלם האחרון, אנחנו מוציאים אותה מהאדמה, שם מול ה"חמאס", מול המנהרות, מול הטרור. זה הכוח שלנו, זו ההתיישבות, זו האידיאולוגיה שלנו. ואנחנו כולה רוצים שהתוצרת הזאת תהיה מסומנת "כחול-לבן", בדיוק כמו שמסומנת התוצרת התעשייתית של מדינת ישראל "כחול-לבן". אבל מה לעשות, הקואליציה, רק "תוצרת הארץ"? רק שיהיה כתוב "תוצרת הארץ" על הירקות? לא מאיזה אזור?

כן, זה בדיוק זה. החוק הכי פשוט שיש. יותר מזה, אנחנו קובעים שהרגולטור, שהוא שר הכלכלה, הוא יכתיב איך ישימו. מבחינתי, אם רוצים ציונות, שישימו דגל כחול-לבן על התוצרת, אם רוצים שיהיה כתוב שם "תוצרת ישראלית" לא מעניין אותי מה ישימו, אבל שידע כל חקלאי, כשהוא מוציא מבטן האדמה את התוצרת, שידע כל ישראלי שעושה שמן זית בגליל ובצפון, ששמן הזית הזה הוא תוצרת ישראל ולא שמן מספרד שמסובסד על-ידי ה-OECD. אני רוצה שכל התוצרת החקלאית של מדינת ישראל, אני אומר לכם את זה עכשיו,

ערבים, ישראלים, יסמנו את התוצרת הזאת. הקואליציה הולכת להצביע נגד, וזאת הסיבה שאני אומר להם שהם שתולים, בוגדים ואנטי-ציונים. לא ייתכן דבר כזה, ממש לא יעלה על הדעת. לסיכום אני רוצה להגיד, החוק הזה, יחד, זה ייתן לתוצרת החקלאית הישראלית יתרון, מה הבעיה עם זה? באמת, מה הבעיה? חיים, שאר המוצרים היום, חייבים לסמן אותם?

תעשייה, כל התעשייה מסומנת "כחול-לבן", בהחלטה, בתקנות של שר הכלכלה. אני קובע, בחוק, ששר הכלכלה קובע את הרגולציה ואת התקנות של הסימון. זהו, חברי הכנסת היקרים, נא להירגע. נא להירגע. נגיע להצבעה. תנו לחבר הכנסת לסיים, אנחנו נגיע לתשובה של השר. ולבסוף, הרי אתם יודעים שזאת קריאה טרומית. אם זה יעבור בטרומית, בלי כוונה, כמו שאולי אני צופה, אז הרגולטור בוועדת הכלכלה יקבע מה יהיה הסימון. מה כל כך רע להצביע בעד? אני לא מצליח להבין את זה. אבל אני אגיד לכם עוד משהו. כשכולם פותחים את דלתות היבוא בשביל להוריד את המחירים, כשפותחים לשמן הזית מספרד, שמסובסד ב-10 שקלים לליטר ואנחנו פה צריכים להתמודד עם המחיר האמיתי, כשאנחנו כל הזמן פותחים את הייבוא של הדגים ומתמודדים מול מגדל הדגים פה במדינת ישראל, אנחנו רוצים שהדגים האלה יסומנו שהם באו מסין, והדג שגדל בתוך הבריכות במדינת ישראל יהיה כחול-לבן.

תגידו לי מה, ריבונו של עולם, איפה טעינו, או שאתם הולכים להצביע בכוח נגד האופוזיציה? בואו תסבירו לי את זה. למה, מפני שאני מהאופוזיציה? הרי ברור לכולכם שאם הייתי חלק מהקואליציה הייתם רצים להצביע בעד. אבל דווקא, דווקא אתם רוצים. דווקא.

אל תכניס את זה לשם, קיש. אתה תצביע נגד, ואתה תופיע בדיוק בתמונה ובסרטון של הבוגדים והשתולים,

של החקלאים. חד-משמעית. יאיר לפיד רוצה להיות שר החוץ? נמאס לו להיות יו"ר האופוזיציה? יאיר, נמאס לך להיות יו"ר

אם רוצים להוריד את מחיר הירקות במדינת ישראל, כאשר תפוח-אדמה עולה 1.40 שקלים, גזר 1.50 שקלים, עגבניות 90 אגורות, זה מה שהחקלאי רוצה. תסתכלו בכמה כל אחד מכם קונה את זה, תלכו לטייקונים ותלכו לרשתות ותעבירו את התקנות ואת החוק של פערי המחירים שהפלתם פה במו-ידיכם. אל תתנפלו על החקלאים.

החקלאות במדינת ישראל זולה ב-15% מזו של ה-OECD, ואתם, קואליציה, במו-ידיכם מפילים את החקלאות.

חיים, לקבל הצבעה במועד אחר?

אני לא מוכן לקבל במועד אחר, ואני אומר למה: כי הלכתי לכל שר ושר, וכשמדברים אתי על רגולטור, אני אומר להם שהרגולטור יקבע איך הוא רוצה לסמן בוועדת הכלכלה. תעבירו את זה בטרומית, ואני מוכן לכל דבר אחרי זה. תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין, אנחנו למדנו בעוטף לא להתקפל, לא מול ה"חמאס", ובטח לא מול הממשלה. רבותי. איפה הציונות של כולם? אל תהיה פופוליסט, חברי הכנסת, נא להירגע. ישיב על הצעת החוק השר המקשר יריב לוין, בשם שר הכלכלה. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, סגן יושב-ראש הכנסת, אני מבקשת להירגע. חבר הכנסת אורן חזן, אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת חיים ילין,

לך עד עשר דקות להציג לנו את הצעת החוק שלך.

אדוני. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק הזו, ההצעה שלא עולה שקל, ההצעה ההגיונית ביותר שיש למי שאוהב את מדינת ישראל, את החקלאות ואת

אה, נו, באמת, מי יעשה את זה? מי יעשה את זה, חבר הכנסת חסון? מי יעשה את זה? מי יעשה את זה?

עכשיו, אם החקלאי רוצה, הוא יכול. אף אחד לא מונע ממנו. אני לא מכיר בעיה. אין כזאת, לא הייתה כזאת. בקלות. אתה שם מדבקה על העגבנייה. שם מדבקה, לא.

לכן אני אומר, אני לא רוצה להוסיף לו, לכן אני לא רוצה להוסיף עלויות, ולא רוצה להוסיף עוד רגולציה ועוד ייקור של המוצר לצרכן. עכשיו, אותו דבר נכון גם לרשתות השיווק. אותו דבר בדיוק. נגיד להם לסמן, נגיד להם אולי להפריד גם בין עגבניות כאלה לאחרות, נעקוב אחרי הצרכן שלקח עגבנייה מהמדף ואחר כך התחרט ושם אותה במדף אחר? איפה זה ייגמר, הדבר הזה? איזה היגיון יש בזה? 67 שנה לא היה דבר כזה.

בצדק. מי שקבע כאן את כל ההוראות ואת כל הכללים שנוגעים לתוצרת חקלאית אלה אנשי ההתיישבות העובדת, שהיו אז כוח מרכזי גם בכנסת וגם בממשלה. מה, הם לא יודעים מה טוב להם? מה זאת הדמגוגיה הזאת? פתאום מגיני החקלאים, מה שיציל את החקלאות הישראלית, שנאלץ אותם להוציא יותר כסף לסמן את הדברים, אל תגיד את זה. לייקר את המוצר, ולפי שיטתכם, לפי שיטתכם שלכם, לא שלנו, אתם במהלך הזה תעודדו דווקא את הייבוא. כי הייבוא יהפוך ליותר כדאי, כי העלות של התוצר הישראלי תהיה יותר יקרה. לא נכון.

איזה היגיון? איזה היגיון יש בדבר הזה? מה ההיגיון? חוסר היגיון מוחלט. חוסר היגיון מוחלט, פשוט דמגוגיה לשמה. אתה דמגוג. לכן, אני אומר לך: אם אתה רוצה, שילך החקלאי ויסמן אם הוא רוצה. ואם הוא לא רוצה, כנראה הוא חושב שזה לא עוזר לו בשום דבר. מה זה עוזר לך, זה חשוב לי. מאה אחוז, אז תייקר את המוצר בדרך הזאת, ואז תהיה לך עגבנייה מסומנת יותר יקרה מהלא-מסומנת. אז מה תקנה? כן, תלך תבדוק כמה זה עולה. אבל הוא לא רוצה, תלך לבדוק. תלך לבדוק כמה זה עולה. הרי אם לא הייתה לזה שום עלות כולם היו מסמנים באופן וולונטרי. לכן אני אומר, גברתי היושבת-ראש, מתלוננים על ביורוקרטיה, מתלוננים על חסמים לייצור הישראלי, מתלוננים על יוקר המחיה, ואז ברגע אחד, בפופוליזם של רגע, שוכחים את כל התלונות האלה ועושים בדיוק ההפך. ואני אומר לכם, אנחנו אחראיים, ולכן אנחנו מתנגדים לזה, ואנחנו לא ניתן לדבר הזה לעבור. אני חושב שהדבר הזה הוא לא נכון, אני חושב שהדבר הזה יזיק לחקלאות הישראלית, יזיק לתחרותיות של המוצר הישראלי. ואני אומר לכם עוד פעם, מעניין אם מישהו מהליכוד היה מציע את זה, אם היית כזה נחוש בהתנגדות. ממשלה צריכה להתערב איפה שיש כשל שוק, איפה שהמוצר הישראלי צריך עזרה, לא איפה שזה עושה בדיוק את ההפך: יוצר כשל שוק ומכשיל את המוצר הישראלי. אז אל תעשו הון פוליטי פופוליסטי על הגב של החקלאים, וכל מי שהחקלאות הישראלית יקרה לו צריך להתנגד להצעה הזאת מכול וכול. לכן, אני מבקש מהכנסת לדחות את ההצעה.

תודה רבה לשר יריב לוין. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה, לא, לא. סליחה, חבר הכנסת חיים ילין מבקש שלוש דקות, מגיע לו. בבקשה, אדוני. כבוד השר, נכון, אתה צודק, 67 שנה לא היה חוק כזה פופוליסטי. 67 שנה לא היינו במצב כזה מדיני, שכל אחד בא ומחרים אותנו. על מה אתה מדבר בכלל? איפה היינו? תסתכל איך אנחנו מתדרדרים. תסתכל, לפני 67 שנה היה BDS? היה BDS? תגיד לי. היה הרבה יותר גרוע. ואללה, אנחנו במצב מצוין. כל מדינות העולם הצביעו בעד הקמת המדינה, על מה אתה מדבר? כל מדינות העולם? מה אתה אומר?

על מה אתה מדבר? בדיוק נגעתי, תגיד לי, כמה כוכבים וכמה כסף הוציאו בתיירות לסמן את המלונות ואת החדרים? על מה אתה מדבר? זה עולה כסף?

לא, תן לי לענות. תן לי לענות, כי כשאני עצבני אני חייב לענות. רגע, עזוב, אתה כל הזמן מפריע.

רציתי להבין מישהו: גם מי שמגדל מוצרים ביהודה ושומרון יכתוב "מדינת ישראל"? תגיד לי עכשיו, מה ההחלטה של מדינת ישראל? אני מדבר אתך על מדינת ישראל. אם ההחלטה של מדינת ישראל זה מהחוף עד הירדן בבקשה.

הצעת חוק כזאת על יהודה ושומרון.

שיגיד כן. חברים יקרים, כבוד השר, אני רוצה להבין, מה הבעיה?

אתה בא ועושה מהרגולציה, אתה עושה מהרגולציה את התורה בעל-פה. ממש ככה. ואני מודיע לך חגיגית: אין פה רגולציה בכלל. מה שכתבתי, שהרגולטור יקבע אם אתה רוצה שבעגבנייה יהיה דגל כחול-לבן או שיהיה סימון. עזוב את הסימון הוולונטרי הזה. אמר לך שר החקלאות, שלא נמצא פה, הוא הביא ביצים, פתאום בסימון של הביצים לא מופיע מאיזו מדינה הוא מביא ומה הוא מכניס פנימה? מכניס את הסלמונלה. הדגים מסין, כתוב "סין"? מה כתוב שם? אז אנחנו רוצים ככה: שרק המוצר הישראלי יהיה מסומן. שכל מי שבא לקנות ידע שכל מה שמגיע מכל מדינה אחרת לא מסומן. ושאזרח מדינת ישראל יבוא ויבחר את המוצר שהוא כחול-לבן. ואם אתה חושב שזה מעלה את העלויות, אז תסביר לי עכשיו: איך תפוח-אדמה שעולה 1.40 שקל, עולה 5 שקלים לצרכן? איך גזר שעולה 1.5 שקל עולה 5 שקלים? איך על פלפל שעולה 4 שקלים לחקלאי אתם משלמים 8, 9 ו-10 שקלים? שם הכסף. הכסף אצל הטייקונים והרשתות. הכסף נמצא אצל רמי לוי, שיכול לחתוך מהחקלאי את הכול ולמכור לך בכל מחיר שהוא רוצה. שם זה נמצא. לך תעשה רגולציה שם. תתעסק באיפה שנמצא הכסף, לא במדבקות ובדגל ישראל שיופיע עכשיו על העגבנייה ועל התפוז. מה זה הדבר הזה? לכן אני מודיע לכל הקואליציה: אתם בוגדים, שתולים ואנטי-ציונים, נגד מדינת ישראל, אם אתם מצביעים נגד. תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל), התשע"ו 2016, נתקבלה. בעד, 39 חברי כנסת,

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל), התשע"ו 2016, לא אושרה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר פיצול

שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת החוק הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, קיצור משך תקופת הרכבת הממשלה), של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת רוברט אילטוב. יש לנו הצעה נוספת שהוצמדה להצעת החוק הזאת. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, לפי חוק-יסוד: הממשלה, חבר כנסת אשר קיבל מנשיא המדינה את המנדט להרכבת הממשלה, עומדים לו 28 ימים להרכבת הקואליציה. כמו כן, החוק מתיר לנשיא להאריך את התקופה הזאת עד 14 ימים נוספים, אני לא שומע את עצמי. אנחנו שומעים כאן גם את השיחה. בבקשה, בנות. כך שבסך הכול התהליך עשוי להימשך 42 ימים. בפועל אנחנו עדים לתופעה שבה רוב-רובו של הזמן או של התקופה שאנחנו מדברים עליה, של אותם 42 ימים, בעצם משמש למשיכת זמן, ויוצא שרוב הזמן הזה הוא תקופה מתה. כבוד היושבת-ראש, אני יכול להגיד לך מניסיון, כאחד שהיה בצוות המשא-ומתן מטעם מפלגת ישראל ביתנו, עיקר המגעים וההסכמות להרכבת הקואליציה מתגבשים בעצם בימים האחרונים לתום התקופה, ואז באים ומבקשים את ההארכה מהנשיא לעוד שבועיים. כמובן, מי שמושך את הזמן זה דווקא הצד שמנהל את הרכבת הקואליציה ויוצר מצב של סחר-מכר, וכמובן, גם אלה שבאים לאותו משא-ומתן מנצלים את זה. אבל מי שרואה את התמונה הכללית ומנצלת אותה לרעה היא דווקא אותה מפלגת השלטון שמקבלת את המנדט להרכבת הממשלה. חברי חברי הכנסת, מדינת ישראל מתמודדת יום-יום עם אתגרים מדיניים, ביטחוניים וחברתיים מורכבים מאוד. האחריות שלנו כנבחרי ציבור מחייבת אותנו להצביע בעד הצעת החוק, וזאת על מנת לקצר את הזמן של האי-ודאות בדיוק בחצי. הכוונה של הצעת החוק לתת שבועיים להרכבת הממשלה, ולתת את האפשרות להאריך רק בשבוע ולא בשבועיים. מפלגת ישראל ביתנו מאז הקמתה מקדמת נושאים של יציבות שלטונית ושינוי שיטת הממשל. הצעת חוק זו היא נגזרת גם של היציבות השלטונית וגם של שינוי שיטת הממשל. כבוד היושבת-ראש, במציאות הפוליטית שלנו, כאשר כל שנתיים מדינת ישראל הולכת לבחירות, יש פגיעה מהותית ומערכתית במשילות ובניהול השוטף של צורכי המשק. במציאות מורכבת זה לא הגיוני להשבית מערכת שלמה למשך תקופה כה ארוכה, כאשר למעשה בשלושת השבועות הראשונים אין פעילות אינטנסיבית להרכבת הקואליציה או להרכבת הממשלה, אך יש פגיעה ישירה באינטרס הציבורי להתחיל לפעול ומייד. אם נוסיף לזמן זה גם את תקופת הפגרה של הבחירות, אנחנו מגיעים לתקופה של כחמישה חודשים של השבתת המערכת השלטונית כולה. אתם תמיד

חבר הכנסת חיים ילין, חבר הכנסת חיים ילין,

הרי מי שרוצה, יכול. מישהו מונע היום מחקלאי להדביק על כל עגבנייה ולשים על כל אריזה ולהדביק על כל מלפפון תווית? כמו שיש בלחם ויש במקומות אחרים. גם לזה אתה מצפה, כמו שאתה מצפה מהאזרח לטפל בטרור? מישהו מונע מכל חקלאי שרוצה בזה, שרוצה בזה, חבר הכנסת חסון? אבל מה אתם

את המנדט, תתחילו לעשות את העבודה.

לא לנו ולא לציבור. הרציונל של הצעת החוק הוא להביא ליצירת משא-ומתן קואליציוני אינטנסיבי, מהיר וענייני, וזאת על מנת לקצר למינימום את הפגיעה ביציבות המוסדית. אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת חוק זו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. כאמור, יש לנו הצעת חוק נוספת שהוצמדה, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, קיצור משך התקופה להרכבת הממשלה), של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. בבקשה, חבר הכנסת עיסאווי פריג', לך יש שלוש דקות להציג לנו את הצעת החוק שלך. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, חברים, לא כל הזמן יש למרצ ולישראל ביתנו הצעות חוק באותו כיוון, אבל מה לעשות, זה קורה, ומה שטוב, טוב. במקרה הזה זה התחבר. חברים, הבחירות לכנסת העשרים בישראל נערכו ב-17 במרס 2015. תארו לעצמכם: בבריטניה הבחירות נערכו ב-7 במאי, אצלנו ב-17 במרס, ומה יצא? הממשלה כאן בישראל הושבעה ב-14 במאי, ואילו בבריטניה ב-13 במאי. תארו לעצמכם מה שקרה. ואני אומר, למה לקחתי את בריטניה? כי בריטניה, פחות או יותר, הכי קרובה מבחינה שלטונית לכנסת, אבל לא בכל דבר. ואני שואל אתכם כמה שאלות. חודשיים, ידידי השר יריב, להרכיב ממשלה. אם היו לכם ארבעה חודשים הייתם מנצלים אותם עד תום, פגישות, חיזורים, כותרות, הייתם מנצלים ובינתיים המשילות תחכה בצד. האם קיבלתם ממשלה טובה? האם אלמנט הזמן מבטיח קבלת ממשלה יותר טובה? אני לא רואה שזה ככה. האם משא-ומתן של חודשיים או ארבעה חודשים זה דמוקרטי? אני לא חושב שזה דמוקרטי. האם חודשיים או ארבעה חודשים מחזקים משילות? אני לא חושב שזה ככה. ואתם הרי אבירי המשילות, כל הזמן מביאים כאן חקיקה, רוצים משילות, משילות, אבל מתי שטוב, נותנים כותרת, מתי שלא טוב, יש המשפטנים שייתנו את האלמנט הלא-טוב. הזמן הזה שאתם מבקשים, בכל אלמנט שהוא, הוא רע: המדינה מושבתת חודשיים, יושבים בבית, רק עוברים על הגישושים, על החיזורים, ומקבלים אותו דבר. עוד לחץ ועוד לחץ, והתוצאה ידועה. תנצלו את הזמן עד תום. אני חושב שהצעת החוק הזאת שמונחת כאן, לצמצום התקופה, היא טובה לבית הזה וטובה לדמוקרטיה וטובה למשילות. ועצם העובדה שקיבלתם החלטה שלא לתמוך בה מראה שאתם לא ענייניים, בדיוק כמו בהצעת החוק הקודמת, שאתה ענית עליה: העוסק יוכל לבחור. מה זה מפריע לך? למה? אתם בורחים מכל מה שבא מהצד הזה: למה שניתן להם?

נא לסיים, אדוני. אבל לפעמים יוצאים לצד הזה דברים טובים.

יוצא להם.

חברים, זה לא אבוד, אפשר לשנות את הדעה, ואני חושב שהצעת החוק הזאת טובה לכולם.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. כאמור, על שתי הצעות החוק ישיב, בשם ראש הממשלה, השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. גברתי היושבת-ראש,

כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, לפני שאני אתייחס לגוף ההצעה, אני לא יכול שלא להתפעל משתי תופעות מדהימות שהתרחשו כאן, גברתי היושבת-ראש, לנגד עינינו. תופעה ראשונה, הנה הישיבה של ישראל ביתנו באופוזיציה מביאה לקרבה רעיונית בינה לבין מרצ ולשיתוף פעולה הדוק. אל תיסחף. לא להיסחף. האם זה מה שרצו וראו לנגד עיניהם בוחרי

יוזמות משותפות עם סיעת מרצ? זה מפריע, נכון?

ראש הממשלה, וחיבוק עם זחאלקה. חבר הכנסת, חבר הכנסת ליברמן, יש לי ספק. אני חושב שאפילו לך יש ספק. אבל אני אומר לך, חבר הכנסת ליברמן, שאני אומר את הדברים דווקא מתוך הערכה, כי אני עדיין מחזיק בדעה שמקומכם לצדנו בממשלה ובקואליציה, ודלתנו הייתה ונותרה פתוחה לעניין הזה. ואני חושב, מכאן ומכאן יצאתם קירחים. ואני חושב שכך יהיה נכון. חבר הכנסת אבו מערוף,

זה זיווג מאוד מוזר, אבל אני רואה שמתחיל להתגבש ביחד. התמיהה השנייה שיש לי היא אפילו עוד יותר, הייתי אומר, מפתיעה. אנחנו כנראה עושים, גברתי היושבת-ראש, עבודה כל כך טובה, שהגיעו חברי האופוזיציה לכלל מסקנה שטוב היה לו היינו נכנסים לתפקידנו מייד. כל עיכוב מטריד אותם, פן חס וחלילה לא ננצל עד תום את המנדט שקיבלנו. הם אומרים לעצמם: שבועיים שלמים לא תשב הממשלה הזאת ותעבוד? איזה נזק. מוכרחים לדאוג שהדבר הזה יקרה מייד. אז קודם כול, איך אומרים, אני מודה על המחמאה הזאת. אני חושב שהיא באמת במקומה. ולכן אני אומַר, בהמשך לדברים שאמר כאן, ובצדק, על הדוכן, ידידי חבר הכנסת אילטוב, ומאחר שהייתי לא רק שותף למשא-ומתן הקואליציוני, אלא אני יכול לומר לכם, המשא-ומתן הקואליציוני הארוך והמתיש, אני באופן אישי מוכרח לומר, אני בהחלט בדעה שהנושא הזה, ראוי שייבחן. יש לו היבטים לכאן ולכאן. מצד אחד, זה נכון שהוא מאפשר זמן לליבון המחלוקות והוא מאפשר זמן להידיינות, מצד שני, ללא שום ספק, התארכות הדיונים הרבה פעמים דווקא יוצרת אפקט הפוך, היא מביאה למצב של התבצרות בעמדות ושל הקשחת התביעות והדרישות. אגב, אני יכול בהחלט לחשוב, ועוד פעם, בסוף קשה לנחש מה היה קורה אילו, אבל אני כן חושב שיש בהחלט סיכוי סביר שהיינו מגיעים בסוף משא-ומתן קצר יותר לתוצאות די דומות. אבל, וכאן, בעיני, צריך לראות את הדברים בראייה מפוכחת, וחברי חבר הכנסת אילטוב, שהוא עתיר ניסיון בשותפות בקואליציה ובתפקיד של יושב-ראש סיעה, בוודאי מכיר את זה, שבנושאים מהסוג הזה, שנוגעים לעניינים של בחירות, של עבודת הכנסת, של אופן הרכבת הממשלה, של פעולת הממשלה, נהוג ומקובל, וכך גם צריך להיות, שלפחות בין סיעות הקואליציה יש הסכמה ומתגבשים סביב נוסחה שכולם יכולים לחיות אתה. אגב, כך עשינו גם בחוק המשילות. אזכיר לכם, רק בקדנציה הקודמת הייתה לנו הידיינות לא פשוטה סביב העניין הזה, הרבה מאוד מחלוקות בתוך הקואליציה, ובסופו של דבר נדרשנו ללא מעט זמן כדי לגבש את הדברים ולהגיע להסכמות. אני אכן, כאשר ראיתי את הצעת החוק, פניתי אליך, חבר הכנסת אילטוב, ואמרתי לך שאני חושב שיש טעם רב לקיים בדבר הזה דיון ענייני, והצעתי שתדחו את הדיון כדי שאנחנו נוכל לקיים הידיינות מסודרת בינינו בתוך הקואליציה סביב העניין הזה, משום שברור שאני לא יכול לבוא ולכפות את המהלך הזה או לתמוך בו שלא על דעת כל סיעות הקואליציה. נדמה לי שזה דבר מובן, אלמנטרי, וכך נהגנו כאשר עבדנו ביחד כראשי סיעות בקדנציה הקודמת. אני לא יודע למה לא הסכמתם לעניין הזה. אני חושב שזה חבל.

במפורש אומר כאן, מעל הדוכן, שלו הייתה הסכמה כזאת, הייתי לא רק שוקל את זה, אלא אני באמת חושב שנכון לעשות קיצור כלשהו, אולי לא 14 יום, אבל קיצור מסוים. אבל משלא התאפשר לנו באמת לדון בעניין הזה בקואליציה בצורה מסודרת, נבקש מהכנסת לדחות את ההצעה הזאת. זה כמובן לא סוגר את הדלת בפני הידיינות והידברות על הנושא הזה בהמשך.

תודה רבה לשר. המציעים, חבר הכנסת אילטוב, מעוניין לנסות לשכנע אותנו שלוש דקות מדוע בכל זאת לתמוך בהצעת החוק?

הכנסת אילטוב, עליזה מאוד מתוסכלת מזה שאתה לא, שלוש דקות,

בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני נותן עוד הזדמנות לקואליציה לחשוב על הצעת החוק. חבר הכנסת והשר יריב לוין, אני חושב שכדאי להזכיר לך כמה דברים. אתה כל פעם, כמנטרה, מזכיר שאנחנו יושבים באופוזיציה עם השמאל. אני רוצה להזכיר שגם הליכוד ישב באופוזיציה עם השמאל. את המנטרה הזאת שכחתם.

זה שאתם פעלתם באופוזיציה,

זה שפעלתם באופוזיציה, פתאום שכחתם.

אתם שכחתם שלפני כמה שבועות רציתם להעביר 15 מיליארד שקל, והבטחתם להעביר 15 מיליארד שקל, דווקא לכוחות הערביים שמתנגדים למדינת ישראל. גם את זה שכחת, נכון? ממש לא. ממש לא.

אבל אני רוצה להגיד לך, לגופה של הצעת החוק: הציבור לא מעניין אתכם, פשוט הציבור לא מעניין אתכם. אתם מצפצפים על הציבור, אתם רוצים לנצל את הזמן, סתם לשרוף זמן, ולא לתת לציבור את התשובות המגיעות לו. אתם לא רוצים לנהל את המדינה כמו שצריך, אתם לא רוצים להוביל את זה כמו שצריך. צר לי שאתם מתנהלים בצורה כזאת.

אתה הצעת לנו לדון על הצעת החוק אחר כך? אין שום בעיה, תביאו הצעה ממשלתית, אנחנו נתמוך בה גם כך. אין לנו שום בעיה. לכן עכשיו אנחנו נצביע ואנחנו נראה איך אתם תצביעו, האם בעד הציבור או נגדו. תודה רבה. חבר הכנסת פריג'? טוב, אנחנו עוברים, אם כן, להצבעה. אנחנו מצביעים בנפרד על שתי הצעות החוק. הראשונה: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, קיצור משך תקופת הרכבת הממשלה) של חבר הכנסת רוברט אילטוב. מי בעד? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון,

הרכבת הממשלה)

תוצאות ההצבעה: 35 בעד, 43 מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק לא התקבלה. חבר הכנסת אייכלר הצביע גם כן נגד. אנחנו מוסיפים אותו. אנחנו עוברים להצביע על הצעת החוק הצמודה: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, קיצור משך התקופה להרכבת הממשלה) של חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

ומי נגד?

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, קיצור משך התקופה להרכבת הממשלה)

40 תומכים, 45 מתנגדים, נמנע אחד. גם הצעת החוק הזו לא התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים), התשע"ו 2015, של חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת. מנמק את ההצעה חבר הכנסת יוסי יונה, במשך עשר דקות שעומדות לרשותך. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, הממשלה מתנגדת? משרד החינוך מתנגד. אני חתום על זה, לא? לא.

אז בגלל זה.

אדוני היושב-ראש, תלמד לעבוד, יוסי. חברות וחברי כנסת נכבדים, בואו נתאר כמה מצבים. תארו לכם ילדים שנמצאים באוטובוס בדרכם לטיול שנתי, והמורה עולה לאוטובוס ואומרת: דני, רבקה, רדו בבקשה מהאוטובוס כי אתם לא שלמתם את התשלומים שאתם חייבים או שהוריכם חייבים לשלם. תארו לכם, ואלה מקרים אמיתיים, שתלמידה הגיעה לשעת צילום לתמונת מחזור והמנהלת אמרה לה: הורייך לא שילמו את התשלומים שהם חייבים לבית-הספר, ולכן את מנועה מלהצטלם. תארי לך, גברתי שרת התרבות, סיטואציה מקוממת שכזו. תאר לך, אדוני שר הרווחה, את הסיטואציה הבאה: מסדר בוקר בבית-הספר, והמנהלת עומדת שם ומקריאה את שמותיהם של התלמידים שהוריהם לא שילמו את התשלומים שהם חייבים לבית-הספר. תארו לכם, חברי הכנסת, תאר לך, אדוני שר החקלאות, שר החקלאות, תעזוב אותו, הוא גמר עם הביצים. דבר אלי.

אני אדבר אליך ואליכם, חברי וחברות הכנסת היקרים, על תלמידים שמנועים מלנסוע לחו"ל בטיול השנתי של בית-הספר, למה בית-הספר ייסע לחו"ל? יפה מאוד, כבוד השר, אני רוצה לפנות אליך ולדרוש: תתחילו למשול, תתחילו לנהל. אתם קיבלתם את המנדט, תתחילו לעשות את העבודה.

טעם. זמן זה משאב יקר מאוד שלא ניתן להחזיר, לא לנו ולא לציבור. הרציונל של הצעת החוק הוא להביא ליצירת משא-ומתן קואליציוני אינטנסיבי, מהיר וענייני, וזאת על מנת לקצר למינימום את הפגיעה ביציבות המוסדית. אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת חוק זו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. כאמור,

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, קיצור משך התקופה להרכבת הממשלה), של חבר הכנסת עיסאווי פריג'. בבקשה, חבר הכנסת עיסאווי פריג',

וראש הממשלה הוא ראש הממשלה שלי. של כולנו. של כולנו. מסכימים, לא מסכימים. מסכימים לכך, לא מסכימים, שלנו.

אבל בואו וניתן דעתנו על כמה עובדות מקוממות. אם בשנות ה-80, מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך ממשלות ישראל מימנו כ-96%, הרי שהיום אנחנו חיים

אם אתם בעשירונים התשיעי והעשירי,

35%; ואם אתם בנמוך, ואם אתם בנמוך, כלומר איתרע מזלכם ואתם בנמוך, הרי שיעורי הבגרות עומדים על 10% בלבד. וראו, תוסיפו לכך את הממצאים הבאים: ככל שהמעמד נמוך יותר, הרי התלמידים שנמנים עמו מממשים את האפשרות להגיע לאוניברסיטה בשיעורים נמוכים יותר. כלומר, למעט המעמד הגבוה, המעמד הגבוה, שיעוריו או שיעורי השתתפותו באוניברסיטה גדולים משיעור הבגרות. כל המעמדות האחרים, שיעורי ההשתתפות שלהם באוניברסיטה הם פחותים משיעורי הזכאות לבגרות. כלומר, אין להם הכסף כדי להגיע לאוניברסיטה. ומהי מטרת החוק? מאוד מאוד פשוטה: מטרת החוק היא להבטיח את שוויון ההזדמנויות, ולאו דווקא על-ידי הקצאת משאבים גדולים יותר לבתי-הספר שבהם לומדים תלמידים מהמעמדות הנמוכים יותר. כל שביקשנו זה בקרה, פיקוח ואישור על תשלומי הורים. על הצעת החוק שניצבת בפניכם, חברות וחברי הבית, חתומים נציגים כמעט מכל סיעות הבית, קואליציה ואופוזיציה כאחד. יש פה נציגים של הליכוד שחתמו על הצעת החוק הזו, ויש נציגים של שלנו, כולנו, סליחה, ויש נציגים של מפלגת ש"ס ויש נציגים של ישראל ביתנו, ובוודאי של המחנה הציוני, של מרצ. האם שכחתי מפלגה כלשהי?

שתי מפלגות בלבד, לא הצלחתי להשיג אף נציג שיחתום על הצעת החוק הזו. אדוני היושב-ראש, שאלת אותי בתחילת דבריך: הכיצד אני לא חתום? אז אני אומר לך, להפתעתי או לדאבוני או לצערי, ואולי זה היה לפני ששולי מועלם הצטרפה למפלגה שלכם, אף אחד מהמפלגה שלך אינו חתום על הצעת החוק הזו, ואף אחד מהמפלגות החרדיות האשכנזיות לא חתום על הצעת החוק הזו. השאלה, האם פנית אליהם והם לא רצו לחתום. פניתי, חיים, פניתי. אני מאוד שמח שאתה כאן ואתה מנהל אתי את הדיאלוג, כי יש כאלה שיחשדו שזה כבר מתוכנן בינינו, שאתה תשאל ואני אענה. אז תודה רבה לך, אני רוצה לעזור לך,

בנאום.

שאלות כאלה נותנות לך גם אוויר וגם, אני ממש,

לא, זו לא הייתה הערה אירונית וצינית, זו הייתה הערה אמיתית. תודה על ההערות, כי באמת ההערות שלך בעצם מאפשרות לי להעצים את הטענות שלי ומאפשרות לי גם להעצים את המחאה שלי על כך שלא קיבלתי משתי המפלגות הללו את התמיכה להצעת החוק הזו. ואני באמת תמה, אדוני היושב-ראש, אני באמת תמה, כיצד קרה הדבר שדווקא מהמפלגה שלך, הבית היהודי, ומהמפלגות החרדיות האשכנזיות, לא היו כאלה שחתמו לי על הצעת החוק. ומה עוד, יש מפלגה חרדית אשכנזית שלא שמענו עליה? אגודה, בוודאי. לא, יש אחת, כן. הוא אומר, הבית היהודי. לא, הוא אמר: המפלגות החרדיות האשכנזיות. השר שטייניץ, באמת תודה על התיקון. ואני, אתה יודע, מתוך המחשבה,

לא, ההערה שלך היא במקום, טעות. תודה על התיקון. מה שעבר לי בראש זה שהמפלגה החרדית האשכנזית לעצמה מורכבת מכמה סיעות פנימיות. אבל תודה על התיקון, והתיקון הוא במקום. מה אתה מבקש? אני מבקש, החוק הזה מאוד מאוד פשוט, כפי שצוין בהצעת החוק, כפי שאמרתי לפני כן: פיקוח, בקרה ואישור. זאת אומרת, שכאשר משרד החינוך מבקש להעלות את תשלומי ההורים, יתכבד בבקשה לבוא בפני ועדת החינוך של הכנסת ויקבל את אישורה. וכך גם, זה המצב

זה לא המצב, אדוני השר. זה לא המצב.

חבר הכנסת יוסי יונה, משפט סיכום.

הצבע בעד הצעת החוק הזו,

יהיה טריוויאלי, ואנחנו כולנו נצא מכאן שמחים ומאושרים.

אדוני השר, לשאלתך,

חברות וחברי הכנסת. אנא הצביעו על הצעת החוק הזו,

מטרת ההצעה, כפי שהוגדרה בדברי ההסבר על-ידי המציעים, היא להבטיח כי לא ייגבו תשלומי הורים מכל סוג שהוא במערכת ללא פיקוח פרלמנטרי, וזאת לשם הגשמת עקרון חינוך חינם בכל מערכת החינוך.

אני מבקש לפתוח ולומר שבעולם מתוקן, שבו מתקיים חוק לימוד חובה חינם, פשוטו כמשמעו, אכן אין לגבות מהורים תשלומים נוספים ותוספות כלשהן במסגרת מערכת החינוך הציבורית.

ומכיוון שלא כך הדבר, ומערכת החינוך אינה יכולה לתקצב תקצוב מלא של כל היוזמות הפדגוגיות המקומיות והאחרות, אשר בסופו של יום מקדמות את מערכת החינוך כולה, אנו נאלצים לפעול במציאות של גבייה מההורים, עליה המשרד מפקח, ועושים מאמץ גם להגביל. בשנתיים האחרונות החל מהלך להסדרת סוגיית תשלומי ההורים. לצורך הסדרת הסוגיה ננקטו הפעולות הבאות: 1. הטלת חובת דיווח על מנהל בית-הספר במערכת "אפיק", מערכת שבה מדווח מנהל בית-הספר מה הם התשלומים אשר בכוונתו לגבות, ועל כך הוא מקבל אישור. ללא אישור אסורה עליו הגבייה, 2. שני חוזרי מנכ"ל שמסדירים גבייה בבתי-ספר ייחודיים וממלכתיים-דתיים, 3. הקמת מינהל אכיפה ובקרה, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא אכיפת הוראות חוזר המנכ"ל לעניין תשלומי הורים, 4. העמדת קרן מלגות על סך של 100 מיליון שקלים, המעניקה מלגות לתלמידים שידם אינה משגת. מהלכים אלה מטרתם להסדיר את נושא גביית היתר ולהטמיע הלכה למעשה את הנחיות המשרד

לגופה של ההצעה,

מדי שנה מביא המשרד לאישורה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת את הסכומים בגין תשלומי הורים, חובה ורשות, במוסדות הרשמיים ובמוסדות החינוך העל-יסודיים, זאת בהתאם לסעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט 1949. יצוין כי סעיף 6(ה) לחוק הנ"ל קובע כי חובת אישור התשלומים על-ידי ועדת החינוך איננה חלה על תשלומים בגין תל"ן, כמו שאמרתי, תוכניות לימודים נוספות, בבתי-ספר רשמיים ושאינם רשמיים. ההסדרה החוקית לעניין תשלומים בגין תוכניות לימודים נוספות נועדה לאפשר להורי תלמידים להוסיף תכנים שונים או נוספים על תוכנית הלימודים למערכת השעות, ובלבד שההורים מתחייבים לשאת בעלות זו, עלות שאיננה מחייבת את אישור ועדת החינוך של הכנסת. בהתייחס לגביית תשלומי הורים על-ידי מוסדות המוכש"ר, יצוין כ׳ מוסדות אלה כפופים להנחיות משרד החינוך על-פי חוק. המשרד מנחה את המוסדות הללו וכן את מוסדות הפטור בעניין תשלומי הורים, וקובע תעריפים מרביים לגבייה כפי שאושרו בוועדת החינוך של הכנסת, ואלה קבועים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. אני מבקש בסוגריים רק לומר שאני כאיש יהדות התורה מוסר כאן לחברי הכנסת שיהדות התורה, בהסכם הקואליציוני שלה, ביקשה שיוקם צוות שיבחן את דרכי החישוב. כי הרי מוסדות הפטור מקבלים כביכול 55%, ומוסדות מוכר שאינו רשמי מקבלים כביכול 75%. ואנחנו ביקשנו שיוקם צוות,

שיקים צוות שיבחן את דרכי החישוב של אותם 55% או 75% לצורך הגדרת התקצוב במוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי, כדי לדעת אם אכן אותם מוסדות מקבלים 55% או 75%. ולמה היה חשוב לנו?

מכיוון שאותם מוסדות, קשה להם מאוד לנהל את העניינים כאשר בפועל ה-55% או ה-75% הם לא מתוך כמה שמקבל ילד בחינוך הממלכתי, דבר שני, כי זה גם מתנגש עם הדרישה שלא לגבות. מבקשים ממוסד שהוא פטור: מאחר שאתה מקבל 55%, אל תגבה יותר מאשר 45%. או מוסד מוכר שאינו רשמי, שכביכול אמור לקבל 75%, אומרים לו: אסור לך לגבות יותר מאשר 25%. ומאחר שהצוות הזה שדיברתי עליו, שבהסכם הקואליציוני עם יהדות התורה, עדיין לא הוקם, אני גם פניתי למנכ"לית המשרד וביקשתי שהדבר הזה לא יימשך, מכיוון שבפועל אי-אפשר להיות במצב שלא נותנים 55%, או שהדבר לא נבדק, או שלא נותנים או שלא נבדק הנושא של 75%, ומצד שני גם לא נותנים לגבות מעבר למה שהמשרד אמור לקחת. ככלל, אני אומר שהדבר הזה בא לידי אישור בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ובאשר לתשלומים בגין תוכנית לשעות נוספות ורכישת שירותים מרצון, יש היגיון בהחרגת תשלומים בגין תוכנית לימודים נוספת מהפיקוח הפרלמנטרי. תכנים אלה נוספים לבקשת הורי התלמידים הלומדים בכל מוסד ומוסד. תקנות חינוך ממלכתי (תוכנית השלמה ותוכנית נוספת), התשי"ד 1953, המסדירות את הליך האישור של תוכניות לשעות הנוספות, קובעות כי כל ההורים צריכים להסכים לתוכנית, וכן תנאים מגבילים נוספים. יש היגיון בהחרגת תשלומים בגין תוכנית לימודים נוספת מהפיקוח הפרלמנטרי. תכנים אלה נוספים לבקשת הורי התלמידים הלומדים בכל מוסד ומוסד. חובת מתן האישור על-ידי ועדת החינוך של הכנסת עלולה לקבע את הסכומים ולפגוע בגמישות הנדרשת לעניין זה כפי רצונם של ההורים. הדברים נכונים גם לגבי רכישת שירותים

תכלית ההוראה היא לאפשר איגום משאבים ברכישת שירותים. יש עוד כמה נימוקים, אבל אני לא מאריך, אני חושב שחברי הכנסת צריכים לקבל את התשובה של המשרד בגין הנימוקים

שתשובתו של סגן שר החינוך אינה מספקת אותי, ואני רוצה גם להעיר את תשומת לבך, סגן שר החינוך, שאנחנו קיבלנו במקרה הספציפי הזה המון תגובות, דווקא מהורים של תלמידים שלומדים בבתי-הספר החרדיים, שהם גם מתקוממים על גביית תשלומים חריגה וגבוהה, שפוגעת גם אצלכם בעיקרון של שוויון הזדמנויות. אני פונה אליכם, חברות וחברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה כאחד, הצביעו על-פי המצפון שלכם. כל אלו שמדברים גבוהה על העיקרון של שוויון הזדמנויות בחינוך ולא רוצים שהמציאות תימשך, שעתידו של הילד ייקבע על-פי ההכנסה של ההורים שלו ועל-פי היישוב שבו הוא גר, אם הם לא רוצים שזה יקרה, אז אנא הצביעו לפחות על בקרה, פיקוח ואישור של ועדת החינוך של הכנסת על תשלומי ההורים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה.

כן, אנחנו עוברים להצבעה רגילה, תפסו את מקומותיכם, עכשיו שמית על זה? טוב, הקואליציה ביקשה הצבעה שמית, סליחה, הממשלה. תודה רבה על התיקון, גברתי המזכירה. הממשלה ביקשה הצבעה שמית, אז המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה, נגד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני,

יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד למה לחו"ל? אני כיו"ר ועד עובדים לא נתתי לנסוע לחו"ל.

השר, תלמידים? חו"ל? בנקודה הזו אתה ואני מסכימים לחלוטין, אבל הבעיה היא למה הם נוסעים לחו"ל,

אדוני השר,

נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם.

חבר הכנסת ביטן, אין כאן אחד שאמר "אני" ולא קיבל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אלאלוף, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח נאוה בוקר,

דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, נגד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת. אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח אברהם נגוסה, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת חברי הכנסת, יש מישהו שנוכח באולם ולא הצביע? ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. הרי התוצאות: 43 תומכים, 46 מתנגדים.

אנחנו עוברים לסעיף הבא

מבקשת להירשם.

אני מבקשת להירשם. עוד לא הקראתי את ההצעה. הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת. יציג את ההצעה חבר הכנסת משה גפני, ואחריו, ישיב בשם הממשלה השר לשירותי דת דוד אזולאי. ואז, במידה שהממשלה תומכת, אפשר יהיה גם להתנגד. עשר דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותי השרים, אני מתכבד להגיש בפני הכנסת את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה), התשע"ו 2016. על הצעת החוק הזאת חתומים כל חברי הכנסת מהמפלגות הדתיות שיכולים לחתום על החוק, גם מסיעת הבית היהודי, גם מסיעת ש"ס וגם מסיעת יהדות התורה, להוציא את השרים וסגני השרים, שלא יכולים לחתום על הצעת החוק אבל מובן שהם בתוך העניין הזה. אני מבקש להקדים ולומר, מכיוון שאני ראיתי שיש על זה התקפות בעיתונים, לא הבנתי מה זה. זו פעם ראשונה שאני רואה שיש התקפות בעיתונים, לא הבנת מה זה עיתונים? עיתונים, כן. לא הבנת מה זה עיתונים? לא, לא הבנתי את ההתקפות. זאת אומרת, לא לומדים את העניין, ותוקפים.

אז קודם כול אני רוצה להגיד, שנדע, שהצעת החוק הזאת לא באה למנוע מרפורמית או מקונסרבטיבית לטבול. לכל אחת זכות שווה, וכולם יכולים ומוזמנים ומוזמנות לטבול במקווה. מקווה זה דבר הלכתי, מי שמעוניין בזה, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. להפך, ברוכה הבאה.

בארצות-הברית, שהם ציבור גדול שם, אין להם שם אפילו מקווה אחד. אבל כאן בארץ זה אחד משירותי הדת. ואנחנו מזמינים את כולם, אנחנו? אני לא בעל הבית בכלל, המדינה מעמידה, זה שירות דת הלכתי, מאוד חשוב, מאוד קריטי. יש נשים שאצלן זה, הוא לא כל כך בטוח, איתן. אני אמרתי שראיתי הופעות טובות מאלה. ראיתי הופעות טובות מאלה. כל אישה שרוצה להתחתן חייבת. ואני אומר, למה? אני מדבר מתון היום, למה צריך לצעוק לי? חברת הכנסת עליזה לביא, יושב-ראש ועדת הכספים רגיל לדבר בשקט, אצלו בוועדה לא מפריעים. אני יכול גם להתבלבל, אז אנא, בטובכם. יש החלטה של בג"ץ, שגם אני, גם שוחחתי עם השופטים לאחר מכן. אני לא מבין למה הם פסקו את פסק-הדין הזה, והם גם התעלמו מסדרה של חוקים, אבל נניח, זאת הרשות השופטת, ואני לא רוצה להתווכח אתה כאן במליאת הכנסת. אני רוצה פשוט, אנחנו רוצים לתקן טעות שלפי דעתנו הייתה לבית-המשפט. שירותי הדת, על-פי חוק, כפופים לרבנות הראשית. מי שמפעיל את המקוואות הציבוריים, אני מדבר רק על הציבוריים, בגלל שלפי דעתי יש במדינה הזאת יותר מקוואות שאינם ציבוריים, מקוואות פרטיים, ואין שום בעיה לאף אחד, אף אחד לא מתערב בעניין הזה. אבל מקוואות ציבוריים שהמדינה בונה זה עבור הנושא ההלכתי של מקווה טהרה, וזה לא בית-מרחץ ולא כל מה שנלווה לעניין. פנו אלי שלוש חברות בקואליציה, סגנית השר ציפי חוטובלי, חברת הכנסת רחל עזריה וחברת הכנסת שולי מועלם, ואמרו: אנחנו לא נוכל להסכים לחוק כזה, שפשוט ישנה את מעמד הטובלות, או שיגרום לכך שדרך אגב, על הנושא עצמו, שעליו אתם מגישים את החוק, אתם תכניסו כל מיני חומרות, הקלות, שינוי, משהו. אמרתי להן על דעת כל מציעי ההצעה: דבר וחצי דבר לא ישתנה בחוק הזה. מה שהיה הוא שיהיה. אחרי החוק הזה, אנחנו, מי שירצה להקל, מי שירצה להחמיר, יש מסלול של חקיקה. אין לנו כרגע תוכניות כאלה, אני לא חושב שגם יש בעתיד, בוודאי לא בחוק הזה. אני מודיע שאנחנו ננסח את זה בוועדה באופן כזה שיהיה ברור ללא צל-צלו של ספק שלא יהיה שינוי במעמד הטובלות. ואני אומר כאן פעם נוספת, אבל איך אפשר? ננסח את זה בוועדה. תגידי, עליזה לביא, אני פעם אחת כבר מדבר פה מתון ויפה ונחמד, את גם צועקת לי? אני אומר שאני מזמין את הרפורמיות לטבול במקווה, מה יותר טוב מזה?

אתה מדבר מתון ועושה קיצוני. ממש לא קיצוני, ממש לא. מתחייב כאן במליאת הכנסת שננסח את החוק הזה באופן שיהיה ברור, לפי דעתי הוא גם ברור עכשיו, אבל אם הוא לא ברור, הוא ינוסח באופן כזה שגם אתן יכולות, או יכולים, בגלל שאני רואה שגם גברים בעניין הזה, יכולים להצביע בעדו. לא הולך להיות פה שום שינוי. לא הולך לקרות פה שום דבר דרמטי. אני אומר כאן, על דעת מציעי ההצעה: אנחנו ננסח אותו, לפי דעתי הוא מנוסח כך, אבל היות שניסחתי את זה מהר, אז יכול להיות שחלו טעויות או שגיאות כתיב שאפשר לתקן אותן, ואני מתכוון לתקן אותן, אדוני היושב-ראש.

אתה לא רוצה להפיל את הממשלה, למה אתה מביא את החוק,

אה, בגלל הבג"ץ. בגלל שהוא הפך פה משהו חדש של הפרה מוחלטת של הסטטוס-קוו שלא נוגע בכלל לטובלות. אז למה הבאתם את החוק? למה אתה מעורר מדנים?

שהשופטים עצמם אומרים שהם לא התכוונו לזה. אמרו לי, לא התכוונו לזה. למה אתה מעורר מדנים? חברת הכנסת לביא.

זה נושא שאפשר להרחיב בו.

יש לך עוד ארבע דקות בשביל זה. אני מסכים שאפשר להרחיב בנושא של הפלת הממשלה, אבל זה לא החוק הזה. כן. אתה יכול לפתח את הנקודה הזאת? הייתי מפתח את הנקודה הזאת, אבל ביקשו ממני החברים שלי שאני לא אאריך. אני אני, לא, מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין,

בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ,

אינו נוכח עליזה לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס,

אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור

מה שהיה עד היום, זה הוא, יהיה מגנומטר? רק רגע, שנייה, שנייה. מרב מיכאלי כאן, אז אני מבקש שתעשה סדר. אתה מדבר על גבר רפורמי או על אישה רפורמית? אני שואל אישה וגבר, גבר רפורמי מגיע למקווה ביום שישי ורוצה לטבול לשבת,

רגע, אני עונה לו. רוצה לטבול לשבת, אף אחד לא אומר לו מילה וחצי מילה. אז מתי יגידו לו? איתן, לא יגידו לו מילה. מילה לא יגידו לו.

בא הרפורמי לטבול במקווה ב"זופניק"

אף אחד לא אומר לו כלום. הוא נכנס, הוא טובל, הכול בסדר. אני אפילו מזמין אותו לבוא ולטבול. לא צריך. רגע. רגע, איתן כבל, שנייה. אותו דבר לגבי אישה רפורמית, רוצה לבוא לטבול, אם היא רוצה כמובן, בגלל שבארצות-הברית אין להם אפילו מקווה אחד.

ציבור גדול של רפורמים וקונסרבטיבים,

בארצות-הברית הם יותר גדולים מהאורתודוקסים,

אומרים שהם אנשים עשירים, דרך אגב, מקווה אחד אין להם בארצות-הברית.

טוב, לא חשוב, למה אתה אומר את זה? בוא ואראה לך, בוא אני ואראה לך שיש מקוואות בארצות-הברית, בסדר. אני לא עושה טיול בארצות-הברית, בגלל שאני לא נסעתי אף פעם לארצות-הברית. אני אומר לך שאין. לא, יש מקוואות של האורתודוקסים.

לא, בסדר, נתווכח על זה אחר כך. לא הייתי, הייתי בארץ. אני נוסע לגליל לחופש. בסדר.

הרב גפני, שמע, יש מגנומטר שמזמזם אם זה רפורמי או רפורמית?

אני לא יודע מה זה המגנומטר שעליו אתה מדבר. אני יודע איזה נומרטור הכניסו לנו. המגנומטר, לא חשוב. אין, לא הולך. גבירותי ורבותי חברי הכנסת מהאופוזיציה, אם אתם רוצים להצביע נגד כדי להביך את הממשלה, זה בסדר. יכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שלא,

אני אומר, אם הנושא הוא לגופו של עניין, אנחנו מבקשים להשאיר את המצב כמות שהוא, לא להביא למתח מיותר, שהמתח הזה בין דתיים וחילונים, או בין ימין ושמאל,

לא יודע מה זה ההגדרה של רפורמים, יש הגדרה כזאת? אבל אם יש הגדרה כזאת היא לא רלוונטית. אלעזר, אתה אל תתערב. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, בגלל שאתה מבין בדברים האלה, ואתה יודע שאין פה דיון על טבילה, לא של גברים ולא של נשים.

מדובר על זה שבאים ורוצים לעשות גיור במקווה, כשבעצם זו לא מטרת המקווה. בסדר, אין בעיה, הכול בסדר. אתה מבין, אתה יודע מה? אתה יכול להתערב. תתערב, בסדר. אני, אבל מקווה זה שירות לציבור.

כתוב בחוק, בגלל שהמקווה הוא נושא הלכתי,

אפשר לצרף למקווה, אפשר לצרף מקלחות, אבל זה לא הנושא, על זה המדינה לא משקיעה כסף. עם כל הכבוד, זה לא חמאם טורקי. זה שירות שהמדינה נותנת לציבור. את יודעת יותר מאחרים שמקווה, יש אנשים, שהם רבים מאוד במדינת ישראל, ולא דתיים, שאצלם המקווה, זה שירות שבלעדיו הן לא קיימות, את יודעת את זה.

המדינה משקיעה בזה כסף כדי לתת את השירות הזה, ופתאום באו והמציאו איזה משהו חדש. הלכתית, אני לא מצליח לשכנע אתכם, אין לי יכולת שכנוע. אני צריך לסיים, נכון, אדוני?

אדוני היושב-ראש,

למה צריך את החוק? בסדר. אני לא יכול יותר.

אין לי יכולת שכנוע, מה לעשות. ולכן אני מבקש לתמוך בחוק הזה. התחייבותנו, של כל אלה שחתומים בחוק, זה יידון כנראה בוועדת הפנים, אנחנו ננסח את זה באופן כזה שלא יהיה כל שינוי בסטטוס-קוו. אנחנו נהיה באותו מצב כמו שהיינו קודם החלטת הבג"ץ. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. תודה רבה. משיב בשם הממשלה השר לשירותי דת חבר הכנסת דוד אזולאי.

אני, בסיועו האדיב של סגן המזכירה, ערכתי פה הגרלה בין שלושת המבקשים, וחברת הכנסת גלאון יצאה לנו בפתק.

הגרלות, זה בא מהקדוש-ברוך-הוא. זה מהקדוש-ברוך-הוא. חוץ מזה, יש שם, אדוני השר, יש כאן מישהו שהוא לא שמאלני באגף הזה? אם אתה רוצה אני אתן לך, אבל שם יש רק שמאלנים, בצד הזה. אדוני השר, בבקשה. תקשיב לו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עמיתי השרים, המקווה משמש את העם היהודי מדורי-דורות ועליו מושתתת מהות הבית היהודי. המקווה הוא ייחודי לעם ישראל, והוא זה שבין היתר שמר על העם בגולה. הטהרה היא שמנעה התבוללות בין העמים. בלעדיה, בלי טהרת עמנו, אין קיום והמשכיות לעם ישראל. לפני דורי-דורות, אנחנו לא נגד,

חבר הכנסת חסון, בוא ניתן לשר לסיים. לפני דורי-דורות, חז"ל הם אלו שהנחו את העם איך ומתי להשתמש במקווה ואת מטרתו, שהיא כמובן טהרה, שזה מושג הלכתי. על חשיבותם הרבה של מקוואות הטהרה ניתן ללמוד מההוראה המחייבת את הכוהן הגדול לטבול חמש פעמים ביום הקדוש ביותר ליהדות, שהוא יום הכיפורים. הטבילה הייתה, בין היתר, חלק מהליך כניסתו למקום המקודש ביותר בדורנו, דהיינו קודש-הקודשים, ביום המקודש ביותר. בטרם קבלת התורה, בני ישראל נצטוו להיטהר לפני מעמד הר-סיני כהכנה לקבלת התורה. כך עד היום ולעולמי-עולמים. בכל העולם, בכל מקום שבו יהודי נמצא, הוא יחפש לעצמו מקווה לטבילת גופו ולטבילת כליו. אדוני היושב-ראש, בלעדי הטבילה במקווה, יהודי לא ישתה מכוס שלא טבלו אותה במקווה. שלא לדבר על אנשים שסיכנו את חייהם וטבלו במעיין מושלג, בלעדי הטבילה, היהודי לא יקיים את הדורות הבאים. מהותה של דת ישראל היא האמונה במעמד הר-סיני וציות לתורה שנמסרה בו, זו שבכתב וזו שבעל-פה. מי שמחויב לה, יהיה ספרדי או אשכנזי, חסיד או מתנגד, חרדי או כיפה סרוגה, הוא חלק ממנה. מי שאינו מקבל את סמכותה של התורה ורומס את מצוותיה ברגל גסה, אינו יכול לטעון שהוא מייצר זרם בעם ישראל. טוענים שהתנועות האלה מייצגות מיליוני יהודים בעולם,

יש כאן הגזמה רבה. זה שנים, לצערי, שהתנועות האלה שרויות בנסיגה, והמספרים שהן מציגות מנופחים. אבל לא זה העניין. זכותן להתארגן כקהילות, לקיים פעילות חברתית, לערוך טקסים ולנהל ועידות, וכל פולקלור שירצו, זו זכותן. אבל היהדות היא הרבה יותר מהווי וסמלים קלים ונוחים לביצוע. היהדות היא לא תיאטרון שבאים אליו באוטו או ברכב בשביל ליהנות. הרב גפני, חילוני יוכל לבוא למקווה? בטח, באים, כל הזמן. הרפורמי הוא יהודי. נכון.

למקווה? אני מזמין אותו. מה שהוא רוצה. מה שהיה עד היום, זה הוא, יהיה מגנומטר? רק רגע, שנייה, שנייה.

אז אני מבקש שתעשה סדר. אתה מדבר על גבר רפורמי או

אדוני היושב-ראש, לא ייתכן שכל השכל נתון במקום אחד, וכאן לחברי הבית הזה, מכינון הכנסת הראשונה ועד היום, לא הייתה תבונה כלל. מאז קום המדינה הקפידו כולם על שמירת הסטטוס-קוו בענייני דת ומדינה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש שתבינו ותאמינו, יש כאן מהלך שלא בא מתוך הגינות, לא בידיים נקיות, אלא שפתאום מתעקשים לטבול במקוואות במדינת ישראל כאשר אף אחד לא מנע את זאת מהם. עם כל הכבוד לציונות ולתמיכה שלהם במדינת ישראל, לא ניתן להם לנהל אותנו בארץ בשלט-רחוק כמו אפוטרופוסים, ויבקשו להפריע לנו בקיום המצוות בארץ-ישראל על-פי תורת ישראל המסורה בידינו מדורי דורות. לא ניתן לאותם אנשים לפגוע בצביונה היהודי של המדינה. הדבר הזה לא יקרה. לא ניתן את ידנו לכך. נעשה הכול,

על מנת לסכל את הניסיון לשבור את חומת הקדושה במדינת ישראל. ואנחנו, בעזרת השם, כפי שאמר כאן יוזם ההצעה חבר הכנסת גפני, עוד נקיים דיונים בוועדה ונוכיח שאלה שחושבים דברים אחרים, זה בדיוק לא נכון. מקווה טהרה ישמש אך ורק על-פי ההלכה, כך הבינו כל ממשלות ישראל מקום המדינה, ולשם כך ניתן כסף ציבורי לבנייה ולתחזוק של המקוואות. חשיבות המקווה הנה הלכתית בלבד, לגרים שהתגיירו על-פי ההלכה. אולם אני מודיע לכם מעל במה זו, כשר לשירותי דת, כי כל ניסיון להתערב ולקבוע ולשנות כללים לשימוש במקווה שלא על-פי ההלכה ולא על-פי המנהג היהודי ולא לפי פסקי ה"שולחן ערוך", לא יהיה. המקווה הוא דבר שבנפשנו. אולי כדי להמחיש את הדבר הזה, כאשר בימים אלו אנחנו עוסקים בבנייה מסיבית של מקוואות ובתי-כנסת, עד כדי כך השיקולים הם, כאשר אנחנו צריכים לשקול בין מקווה לבית-כנסת באותו יישוב, אם אין מקווה ואין בית-כנסת, אנחנו מעדיפים לתת עדיפות לבניית מקווה. זה מעיד אולי על החשיבות שאנחנו מייחסים למקוואות מאז קיומו של עם ישראל. על כן אני פונה אליכם, חברי בקואליציה ובאופוזיציה, בהצעת החוק של יהדות התורה, של ש"ס והבית היהודי שמונחת לפנינו, ומבקש מכם לתמוך בה, בהתאם לסיכום של ועדת שרים לענייני חקיקה, ואני וחושב שבכך נרבה שלום ולא מחלוקת. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. בהתאם לתקנון, מאחר שהממשלה תומכת, יש זכות התנגדות. אז חברת הכנסת זהבה גלאון, שלוש דקות מכאן. ולאחר מכן, לפנים משורת הדין, שתי חברות הכנסת נוספות שביקשו יקבלו כל אחת דקה מן הצד. אבל דקה זו דקה, ולאחר הדקה המיקרופון פשוט ייסגר. שלוש דקות לרשותך, גברתי.

אדוני היושב-ראש, תודה. על זה נאמר, חבר הכנסת גפני: טובל ושרץ בידו. הרי מה אתם מבלבלים את המוח? אני שומעת את שר הדתות מעלה את המקוואות על ראש שמחתנו, הרי הדיון הוא על המקוואות? אתם מביאים פה חוק עוקף-בג"ץ, כי לא המקוואות מעניינים אתכם. מה שמעניין אתכם זו דריסת הרגל, איך קראת לזה, שר הדתות? "האנשים האלה", לא נקבת בשמם: הרפורמים, הקונסרבטיבים. אתם מפחדים שתיפרץ כאן פרצה. רחמנא ליצלן, נשים בכותל, תהיה להן רחבה שוויונית, רחמנא ליצלן, נשים שרוצות לטבול במקווה, נשים שעברו גיור, הן ייכנסו למקוואות? אני מודה מראש, אדוני שר הדתות, אני לא טובלת, ויש כאן הרבה שלא טובלים, ולא עולה בדעתי לטבול.

מה שאתם מנהלים, אתם לא מנהלים עכשיו קרב על המקוואות. ממתי המקוואות הם בראש שמחתכם? אתם מנהלים קרב בריוני, סחטני, על קיומה של הממשלה הזו נגד "האנשים האלה", הוא קרא להם. יש להם שם, קוראים להם רפורמים, קוראים להם קונסרבטיבים. על מה השר ליצמן אמר שהוא יפרק את הממשלה? אם יאשרו רחבה שוויונית. לא על מספר המיטות בבתי-החולים, לא על תקציב למערכת הבריאות. "האנשים האלה",

"האנשים האלה", שאפילו אנחנו לא קוראים להם בשמם. האנשים האלה שעושים בר-מצווה, שעושים בר-מצווה לכלבים שלהם. תירגע, שמעתי אותך, חבר הכנסת מוזס, תירגע. שמעתי אותך, אתה רוצה שיהיה לכם מונופול על היהדות. הרבנים האלה? רבנים? רבנים שעושים בר-מצווה לכלבים, "יהדות מזויפת" אמרת

שיהיה לכם מונופול על היהדות?

אתכם, חבר הכנסת מוזס, לא בעמידה. הוא מדבר מדם לבו, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מוזס, לא בעמידה. אני לא, חבר הכנסת מוזס. אדוני היושב-ראש, לאנשים האלה, רבנים? רבנים הזויים. רבנים. אדוני היושב-ראש, יש כאן אנשים שמרגישים שהם השליחים של אלוהים עלי אדמות. בכל הכבוד לכם, אין לכם מונופול על היהדות, יש כאן

היא תקבע פעם ראשונה בחקיקה,

היא תאפשר לכל בן-אדם להיכנס למקומות ציבוריים, יהיה רק גוף אחד שאי-אפשר יהיה להיכנס אליו, וזה המקוואות. זהבה, היהדות שלנו.

קדימה, דקה, בבקשה. תודה. רבותי, אני רוצה להגיד כאן משהו ברמה הכי אישית. אני חברת התנועה הקונסרבטיבית, ואני נעלבתי כאן מהדברים שאמר שר הדתות, שאנחנו לא נחשבים יהודים. מי שמכם לקבוע מיהו יהודי? מי שמכם לקבע את המונופול של מי שקובע מי יהודי?

אני רוצה לספר לך משהו: 20% מהגיור הממלכתי מאז 2002 הוא קונסרבטיבי או רפורמי.

אני רוצה לספר לכם עוד משהו.

מרבית היהודים במדינות התפוצות, מרביתם הם או קונסרבטיבים או רפורמים. אתם רוצים להגיד להם שהם לא יהודים? אתם רוצים להגיד להם שהם לא יכולים לבוא לגור פה בישראל? זה מה שאתם אומרים בחוק הזה. אני רוצה לשאול אתכם עוד דבר: למה בגיור אורתודוקסי אישה צריכה להיכנס לבד עם שלושה גברים למקווה כשלגופה חלוק?

המאבק נעשה כאן, ונעשה את זה בכל מקום שבו יהיה מי שינסה להכריז על היהדות מלחמה, כי עבורנו הקיום הפיזי הוא חשוב,

רוחני, ובלעדי הקיום הרוחני כפי שנמסר לנו מאבות-אבותינו,

קיום. ולכן על זה אנו נילחם. אדוני היושב-ראש, לא ייתכן שכל השכל נתון במקום אחד, וכאן לחברי הבית הזה, מכינון הכנסת הראשונה ועד היום, לא הייתה תבונה כלל.

וקסניה סבטלובה הצביעו נגד. ואתה הצבעת בעד? בסדר, אנחנו לא משנים את התוצאה. הצעת החוק התקבלה. אנחנו לא משנים את התוצאה. תיקונים זה רק לפרוטוקול. אנחנו רק קובעים שהצעת החוק עברה והיא עוברת לדיון. בסדר, הצעת החוק עברה, חברים. אז אמרתי. אנחנו עוד רגע, לפרוטוקול, נוסיף את התיקונים, גם את השר לשירותי דת וגם את שר החקלאות, שהצביעו בעד הצעת החוק, התקזזו בעניין הזה עם חבר הכנסת לפיד. הצעת החוק עברה, והיא עוברת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אנחנו עוד רגע נתקן ביחד. חברים, הסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון, רישום פלילי עבירות טרור), התשע"ו 2015, של חברת הכנסת ענת ברקו. עשר דקות, גברתי, לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התקופה שבה אנו חיים מתאפיינת בהתפתחותם של ארגוני טרור וטרוריסטים המטילים אימה על חפים מפשע במקומות שונים בעולם. רבים מהם מונעים מאידיאולוגיה ג'יהאדיסטית חסרת פשרות, ומבוקשם הוא לשנות את הסדר העולמי ולהביא את "בשורתם" לתושבי העולם אשר מבחינתם הם כופרים ודינם לסבול ולמות במיתות שונות ומשונות. הטרוריסטים קיימים במזרח התיכון, אך הטרור מתפשט,

אפריקה, אירופה מוכה בטרור, ארצות-הברית הגדולה והחזקה חוותה פיגועי טרור רצחניים. כולם נמצאים תחת החרב, תרתי משמע, המתהפכת, של טרור דתי ואידיאולוגי רצחני. אדוני היושב-ראש, אי-אפשר. סליחה. חברי חברי הכנסת, קצת יותר שקט באולם. במציאות הזאת, כידוע, יש קו בולט ומבחין שנמתח בין העבריין, עבריין פלילי, לבין מי שפשע על רקע טרור. הדבר בולט לא רק אצלנו אלא גם בעולם הערבי וגם בעולם המערבי. מי שעוסק בטרור מוציא עצמו מגדר החברה המתוקנת ואינו יכול ליהנות מהזכויות שהיא מעניקה לאזרחים ישרי דרך, או אפילו לאזרחים שטעו ומעדו. זו הסיבה שחשוב כל כך להכריז על הארגונים כארגוני טרור, הכרזה שלא רק מבדילה אותם מארגונים לגיטימיים אלא בעיקר מהווה תמרור אזהרה לציבור כולו מהארגון וממטרותיו הקוראות תיגר על הסדר הציבורי, גם במחיר עבריינות ופגיעה בחפים מפשע. ההכרזה הפומבית מאפשרת לכולם להוקיע את הטרוריסטים, והיא בעצם קוראת לציבור ואומרת: ראו את זה ומפניו תישמרו, אל תתחברו, אל תיצרו קשרים, מדובר בארגון טרור.

ההכרזה נותנת סימן אזהרה ברור מפני טרוריסטים ומעידה כאלף עדים כי הם אינם חלק מהחברה הנורמטיבית, הם מסוכנים ומסכנים את קיומה. אפילו חלק ממדינות ערב מקפידות, ובצדק רב, לסמן ולהכריז ארגוני טרור. גם העולם הערבי הרואה עצמו כמתון ורציונלי הכיר לאחרונה בארגון טרור והודיע על כך בפומבי,

ההגדרה של "חיזבאללה" כארגון טרור, זו הכוונה. הכוונה בכך היא להיזהר ולהישמר, כיוון שברור לו שהרעל הזה חוזר אליו. מי שרוח הטרור מפעמת בו הוא מובחן, והחברה מוציאה אותו ומקיאה אותו מקרבה. ציון הטרוריסטים וההכרזות שנעשות בעולם הוא חשוב מאין כמוהו, והוא בעצם המענה לשאלה העתיקה: הלנו אתה או לצרינו? בעולם מסמנים טרוריסטים וארגוני טרור, ואנו צריכים להשתלב במגמה עולמית מוצדקת זו, מה גם שאנו מדינה שבה פועל הטרור שנים רבות, עם תירוצים ומסכות, עם חגורת נפץ ועלה זית ביד ובפה, אך כפי שאנו יודעים ומבינים ורואים בגל הטרור הנוכחי, טרור הוא טרור הוא טרור. כמו שאנו מכריזים על ארגוני הטרור, כמו שאנו מקיימים נוהל להכרה בהכרזות על ארגוני טרור שנעשו בחוץ-לארץ, כך אנו צריכים להבחין בין העבריין הפלילי לבין העבריין האידיאולוגי והטרוריסט. אין הצדקה ותירוץ לפעולה אלימה ולהטלת אימה על אזרחים חפים מפשע. הרעיון לפתור סכסוך בשפיכות דמים הוא רעיון נלוז ולא מתקבל על הדעת במאה ה-21,

לצערנו, מסביבנו אנו רואים טרור הכולל עריפת ראשים, שרפת אדם, אונס והתעללות בנשים וילדים, גם על רקע מיני, ועוד סדיזם מבית-מדרשו של הטרור האסלאמיסטי. יתרה מזאת,

יותר מאי-פעם, ידוע כי מי שפשע על רקע פלילי שונה מזה שפשע על רקע אידיאולוגי והאידיאולוגיה של הטרור העומדת ביסוד העבירה שביצע. עם הטרור צריך להחמיר, להיזהר ולהישמר. הטרוריסט, שאינו מכיר בלגיטימיות של ערכי החברה, אינו ראוי ליהנות בה-בעת מההסדרים המקלים שהיא מעניקה גם לאלה שמעדו ועברו עבירות ופעלו בניגוד להסדרים שנקבעו בחוקיה. בהצעת חוק המאבק בטרור, הנדונה בימים אלה בכנסת בוועדת החוקה, חוק ומשפט, הוחמרו העונשים על מי שפשע על רקע טרור. ההצעה קובעת כפל ענישה לעבריין שעבר עבירה על רקע אידיאולוגי, דתי או לאומי. עבירה זו מוגדרת אצלנו בחקיקה כמעשה טרור, ומי שעובר עבירה שהיא מעשה טרור, הענישה הקבועה בצד העבירה תוחמר. הרציונל העומד ביסוד ההסדר המחמיר הוא שהטרוריסט, מן הראוי שיוקע וכולי עלמא ילמדו להיזהר מפניו. זהו העבריין הפועל לא למען עצמו אלא למען רעיון, והוא לא רק עושה לקידומו האישי, אלא פועל גם למען אלה המאמינים בדרכו ומעודד אותם להצטרף אליו ואל מעשיו ורעיונותיו הרצחניים.

היחס המחמיר כולל גם אלמנט של הרתעת הרבים והעברת המסר אל הנגועים באותו הלך רוח טרוריסטי: אפס סבלנות כלפי עבריינות אידיאולוגית טרוריסטית. במחקר מעמיק שעשיתי ועליו התבססתי גם, והדבר גם מפורט במחקרים אחרים, נמצא כי קיימים הבדלים של ממש בין עבריינות פלילית לבין עבריינות אידיאולוגית טרוריסטית המאיימת על חיי אדם, ויותר מכול, על הערכים והזכויות של המערב, ובכלל של חברה חפצת חיים, שעליה בעצם קיימת התשתית החברתית והערכית של כולנו. העבריין הפלילי הוא בעל אישיות מורכבת, סיפור חיים בעייתי, והחברה צריכה לסייע לו להשתקם ולחזור למוטב כאדם מועיל לעצמו ולחברה. את העבריין הפלילי החברה רוצה להעניש, אך בד בבד יש לה אינטרס לאפשר לו לחזור למוטב, שכן הוא חטא, אך לא ביקש לקבור את החברה כולה יחד עמו מטעמים של השקפת עולם שונה. להבדיל, העבריין הטרוריסט חותר תחת יסודות החברה במטרה לשנותה ולשנות את העקרונות שעליהם היא מושתתת.

הוא קורא להרס התשתית הקיימת באופן מוחלט. החברה צריכה אפוא שלא לאפשר לו לעשות כן, וודאי שאין לאפשר לו ליהנות מהזכויות שניתנות למי שאינו קורא תיגר על עצם קיומה של החברה כולה. אם אסכם, את היחס העולמי לטרור, לארגוני טרור ולאנשים העוסקים בטרור עלינו לאמץ בהסדרים החוקיים שלנו, החל בענישה וכלה בהכרזה וברישום. על הרישום של מורשעים בעבירה שהיא מעשה טרור נסבה הצעת החוק המובאת לפניכם לקריאה טרומית. בישראל מתקיים רישום פלילי על-פי חוק, חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. תכליתו של רישום זה לתת נורות אזהרה על כל אדם ולהוציא לאור את עברו, לטוב ולרע.

מי שעבר עבירה, גם אם שילם את חובו, עדיין בתקופות הזמן הקבועות בחוק, הציבור והגופים המוסמכים צריכים להכיר עובדה זו.

מי שמבקש רישיון נשק והורשע בשוד מזוין, עובדת קיומו של רישום פלילי, כפי שידוע לך, חבר הכנסת לוי, צריכה לבוא ולעמוד בפני מי שמאשר לו אם לשאת נשק או לעבוד בעבודה מסוימת. הרישום הפלילי הוא תמרור אזהרה. יש בחוק מנגנוני התיישנות ומחיקה, ולא בכדי הוא נקרא גם חוק תקנת השבים. אנחנו מעודדים את מי שעברו עבירה פלילית לשוב מדרכם ולהשתלב חברתית כאזרחים מועילים. הטרוריסט הוא שונה, בגלל שהוא נושא אידיאולוגיה רצחנית, מסוכנת, מוטמעת ומושרשת, וכפי שפירטתי בתחילת דברי, היא מאיימת על הסדר החברתי כאן, ובימים אלה היא ממש מאיימת על העולם. הצעת החוק שעליה אני מבקשת שתצביעו מבקשת שתמרור האזהרה של הטרוריסט יהבהב, וברישום הפלילי היבש יינתן ביטוי לכך שמדובר במעשה טרור ולא בפשיעה קונבנציונלית. במילים אחרות: ייכתב במרשם הפלילי במפורש כי העבירה שנרשמה לחובת העבריין היא מעשה טרור. כמו בהכרזה על ארגון כארגון טרור, הרישום הפלילי משמש הכרזה, אומנם הכרזה אינדיבידואלית: אדם זה הוא טרוריסט. אך היא חשובה, מרתיעה ומבדילה בין אלה אשר עם החברה הקיימת לבין אלה שמערערים על עצם קיומה. הצעת החוק המובאת לקריאה טרומית מאפשרת את הרישום המובחן לאחר שבית-המשפט יקבע כי העבירה בוצעה כמעשה טרור. אני חוזרת ומדגישה: לאחר קביעת בית-המשפט. בדברי ההסבר להצעה נכתב במפורש כי המאבק בטרור מחייב התייחסות מיוחדת ומחמירה לעבירות שבוצעו על רקע לאומני-מדיני,

אידיאולוגי או דתי. גם אם מדובר בעבירה שאינה מן החמורות בחוק העונשין, אך הרקע שלה הוא טרור, ראוי כי המורשע בעבירות אלה,

קל וחומר אם ביצע עבירות חמורות, יובחן באופן בולט במרשם הפלילי שמנהלת המשטרה. משפט לסיכום.

הצעתי זו משתלבת בגישה העולמית למאבק בטרור השופך דם נקיים ובהכרזה על ארגונים ואנשים העוסקים בטרור, וכן היא עושה חסד עם חברה באשר היא חברה. גם אנחנו מצווים להישמר על נפשותינו, ולכן ברישום הפלילי של האדם בישראל נוכל לראות מענה על שאלה שכבר הזכרנו: הלנו אתה אם לצרינו?

אני מבקשת מכל חברי הכנסת, תודה רבה.

זה משהו-משהו. להצטרף ולתמוך בהצעת החוק. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. משיב על ההצעה, בשם שרת המשפטים, שר החקלאות אורי אריאל. עד שהשר תופס את מקומו, אני מתקן, לצורך הפרוטוקול, את ההצבעה הקודמת שערכנו כאן על חוק המקוואות. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אנחנו מעבירים אותה ממשתתפת למתנגדת להצעת החוק, חבר הכנסת דוד אזולאי,

גם כן עובר ממשתתף לתומך, חבר הכנסת לפיד טעה והצביע בטעות בעד, ואנחנו משנים את הצבעתו לנגד, ומוסיפים את שר החקלאות, חבר הכנסת אורי אריאל, כתומך.

התוצאות הסופיות הן 43 תומכים מול 40 מתנגדים, וכמובן שלא שינינו את התוצאה הסופית, וזה רק לצורך הפרוטוקול. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשם שרת המשפטים,

ברשות האזרחים שנמצאים, אנחנו נמצאים עכשיו בהצעת חוק של ענת ברקו. ברוכים הבאים. הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון, רישום פלילי על עבירות טרור),

של חברת הכנסת ענת ברקו, מבקשת להבליט את הרישום הפלילי בעבירות טרור.

על מנת להבהיר למקבלי מידע מהמרשם הפלילי כי עבירות שהמניע שלהן הוא לאומני,

משקפות רמת חומרה או מסוכנות גבוהה יותר של מי שביצען בהשוואה למי שמבצע עבירות דומות שלא ממניעים אלה. חבר הכנסת לוי, כשאני אגמור, אתה יכול לצעוק. המציעה הגיעה להסכמה עם משרד המשפטים כי יתוקן סעיף 11 לחוק איסור מימון טרור, וייקבע כי אם בית-המשפט קבע שאדם ביצע עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו, או הרשיע אדם בעבירה כאמור, הוא יציין זאת בפסק-דינו. הממשלה סבורה כי יש להביא לידי ביטוי במרשם הפלילי את העובדה שחלק מהעבירות מצויות ברף הענישה הגבוהה בחוק העונשין ואת היותן מעשה טרור. ככל שהדבר יובהר בפסק-דינו של בית-המשפט ביחס לעבירות אלו, היותן של עבירות "מעשה טרור" יקבל ביטוי מפורש גם במרשם הפלילי. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק.

תודה רבה לשר החקלאות. גם כאן היו לנו כמה מתנגדים, שביקשו להביע התנגדות, ואנחנו ערכנו ביניהם הגרלה. חבר הכנסת יואל חסון, שוק פורים, נו, שלוש דקות לרשות אדוני, בהקדם. מפעל הפיס? אנחנו ערכנו הגרלה בין המבקשים. ככה.

בשביל מה צריך להכניס, טרור? לעשות את ההבחנה בין המרשם הפלילי לבין, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת חיים ילין. תעזבי, חבר הכנסת לוי. חמש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על השיטה החדשה. אני מברך עליה. אני רוצה להתייחס, חברי, דווקא להצעת החוק הקודמת ולומר,

לא, לא, לא, לא.

סליחה. לא, ממש לא. אתה תרד עכשיו מהדוכן.

ממש לא.

הסעיף בתקנון אומר, ויש סעיף מפורש שאומר, שאם אתה מבקש להתנגד ואומר משהו אחר, אני אפסיק אותך. כך מורה לי התקנון. אני אתן לחבר הכנסת שטרן לדבר במקומך. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה), התשע"ו 2016, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 42 תומכים,

הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ועוברת לדיון.

אתה לא תדבר על שום נושא אחר. תשמע איך אני אדבר. אתה תדבר רק על ההצעה הזאת,

כן, בבקשה. רק תיקח את הזמנים. לא לא, אני, אני עוד לא התחלתי לדבר. לא. חבר הכנסת שטרן, אני לא אתן לך לדבר על חוק המקוואות. סליחה?

אני לא

שכתוב, שהסעיף כתוב.

ויתרה מזאת, אדוני היושב-ראש, יש סעיף מפורש בחוק המרשם הפלילי שאין התיישנות על עבירות לפי פקודת מניעת טרור,

מה צריך? סתם להוסיף עוד? די, ענת, נמאסתם. נמאסתם. תודה.

100 שקלים נוספים על כל מטר בנייה. מי שהיה משלם על 100 מטר 6,400 שקל צריך לשלם

תאגידי מים, יטפלו יותר טוב ויעשו את העבודה יותר טוב. מה שהתברר, שתאגידי המים הפכו למשרדים מפוארים,

לרכבים מפוארים ומאוד מפוארים,

המים. זו אחת הדרכים להפרטת מים. קוב מים עולה 14 שקל אם יש חריגות, והאזרח צריך רק 3.5 קוב מים בחודש. עצם התקנות האלו ועצם ההגבלות האלו מתאימות לימי הביניים, שאז אירופה, הרבה שנים, לא התרחצה. זה המצב.

תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון, עכשיו אדוני יכול לומר כל אשר על לבו, ואני מבטיח לא להוריד אותך מהדוכן.

אתה יכול לדבר על המקוואות, אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה. רויטל, כל עם ישראל צופה בנו כרגע. אל תיתני למליאה הריקה להטעות אותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני יכול לומר לך משהו אחד, סגן היושב-ראש, אני לא הייתי עושה לך את זה,

אתה יודע יפה מאוד שזה לא עניין אישי. זה החוק שהוא חתום עליו, נו באמת להוריד מהדוכן? אני מוכרח להגיד משהו לפרוטוקול. דווקא בגלל שזה חוק שאני חתום עליו, פעלתי בניגוד לתקנון ואפשרתי התנגדויות נוספות, וקוממתי עלי את חברי בקואליציה, כי חשבתי שזה נושא מספיק חשוב. ודווקא בגלל שאני בצד השני שלו, מן הראוי לתת למי שמתנגד. ועשיתי דברים כאמור בניגוד לתקנון. כאן חבר הכנסת אוסאמה סעדי ביקש לנמק התנגדות עניינית לחוק, ולזה נועדו שלוש הדקות האלה בתקנון. הניסיון של חברי כנסת באיזה מין התחכמות כזאת להשתמש בזה למשהו אחר, כל עוד עושים את זה,

אז זכותי לחשוב שזה לא ראוי. כיוון ששני חברי כנסת כאן רצו להשתמש בשלוש הדקות האלה לצרכים אחרים, חשבתי שמן הראוי לתת לחבר הכנסת סעדי לנצל את הזמן הזה לתכלית העיקרית שלו. אדוני, מי שגם, כידוע לך, מכהן כסגן יושב-ראש ונמצא בכנסת קצת קצת יותר ממך, יש דברים שבכל זאת לא עושים. יכולת להעיר לי אחרי זה, יכולת להגיד איזו אמירה אחרי. להוריד חבר כנסת מהדוכן על משהו שבדרך כלל נעשה כאן על ימין ועל שמאל, תרתי משמע, אני חושב שקצת נסחפת. אבל אני מכבד אותך, אדוני היושב-ראש,

ואני אסלח לך. אם נפגעת, אני מתנצל.

כפיצוי ראשון אני מתחיל לך את שלוש הדקות רק עכשיו.

אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אנחנו במדינת ישראל מדברים, בוודאי בכנסת, מדברים כל הזמן על עידוד הפריפריה, חיזוק הפריפריה, אפילו מדינת ישראל מקלה ונותנת הטבות מס למי שגרים במקומות מסוימים בפריפריה, מקלה בכל מיני מקומות. מה אנחנו רואים במקרה הזה של ההיטלים? יד אחת נותנת ויד אחת לוקחת. הרי אתם מעלים בדעתכם שמי שדווקא בחר, המקוואות. אתה רוצה את המקוואות בכל זאת? האם גם המקוואות משלמים את התעריף הגבוה? אם הם על ההר, אז כן. הנה, דיברנו על המקוואות לא בזמן הדיון על המקוואות,

אז איך אדוני לא מוריד אותי מהדוכן? אולי אני צריך להוריד אותך מהדוכן. גם מותר לך. אולי אני צריך להוריד אותך מהדוכן, על שדיברת על נושא שלא קשור לדיון. בכל אופן, נחזור לדיון הרציני, כי הוא בהחלט רציני, כי יש לנו כאן עשרות-אלפים של אזרחי מדינת ישראל שגרים על ההרים, גרים בפריפריה, והם חיים כמונו, צורכים מים, ודווקא שם, במקום לעודד את החיים האלו, הממשלה מכניסה יד לכיס וגובה היטלים ורוצה לקחת יותר כסף. תסבירו לי רגע, מי דוחף את המים בצנרת? יש איזה פועל שצריך לשלם לו משכורת?

מי דוחף? למה זה כל כך יקר? מה, בניית הצנרת הופכת את זה לכזה יקר, אדוני? סליחה, למה שלא יעשו היטלי כביש? חבר הכנסת חמד עמאר, למה לא עושים היטלי כביש? הרי גם יותר יקר,

בהחלט, הרי השלב הבא זה היטלי כביש. הרבה יותר יקר לסלול כביש להרים. זה הרבה יותר יקר, זה הרבה יותר חומרים, זה הרבה יותר משאיות. אז למה אין היטל כבישים להרים? באמת, מצוין, איזה רעיון אדיר. וכל זה עושים עוד באיזה מקום? בעולם המים של מדינת ישראל. כשמצד אחד צריך להגיד, ולהגיד לזכותן של ממשלות ישראל ב-12 השנים האחרונות, או בעשר השנים האחרונות, שחוללו מהפכה בתחום של המים: ממדינה שהייתה במחסור במים, ידענו לייצר פתרונות התפלה ופתרונות אחרים שנותנים לנו היום להיות אולי המדינה היחידה במזרח התיכון שלא חסרה במים, אבל בכל הדברים האחרים? אז בואו נגיד לכם מה עושים, איזה עיוותים יש במים. עכשיו אנחנו יודעים שיש היטלי הרים, אבל עדיין ממשיכים לגבות מע"מ על המים, אדוני, ולממן תאגידי מים שהם יותר עשירים מהעיריות שלהם. אגב, צודק חבר הכנסת חמד עמאר, שאמר שאתה הולך היום לעיר מסוימת, אתה מסתכל על העירייה ואתה משווה את זה למשרדי התאגיד, מה זה, שמים וארץ. איזה הבדל, איזה הפרש.

לסיכום, היטל ההרים הזה הוא מעוות, הוא לא נכון, אסור לקבל אותו. ההפך הוא הנכון: יש לעודד אנשים שגרים בפריפריה, ולא להוסיף עליהם עומס כלכלי נוסף.

תודה רבה. חבר הכנסת וקנין, אינו נוכח. על כן ישיב לנו על ההצעה שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יובל שטייניץ. אדוני היושב-ראש, התערבבו פה כמה נושאים. באתי עם תשובה מוכנה לנושאים כפי שהועלו, לגבי היטל ההרים,

אבל אני רוצה להגיב בקצרה על כמה דברים שנאמרו פה. קודם כול, לידידי יואל חסון, אני רוצה להזכיר לך שמדינת ישראל באמת מממנת במידה רבה כבישים על-ידי מסים.

הבלו על הדלק והמסים על הדלק נועדו במידה רבה לממן את סלילת הכבישים, את מעקי הבטיחות,

מערכת הניקוז שמסביב לכבישים, אתה הורדת אותי מהדוכן,

חבר הכנסת סעדי,

כי פה אסור לי לתת לך.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

זה לא בסדר.

אחד מאותם חוקים מיותרים, שאין להם שום מקום. חברי הכנסת. אני מתפלא, אדוני היושב-ראש, על הממשלה, ועל התשובה של שרת המשפטים, ואני מפנה לחוק

אז אם רוצים להתגולל על תאגידי המים,

צריך לזכור מי חוקק את החוק של התאגידים. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר על תאגידי המים. אם אתם חושבים שלא נכון, תבטלו אותו. למה שלא, אדוני? תבטל. למה אתה לא מבטל? הקשבתי קשב רב ובנימוס. אתם רוצים תשובה? תקשיבו גם לי קשב רב ובנימוס. אולי גם תלמדו משהו מהתשובה שלי?

לדייק. אני רוצה לומר לכם שתאגידי המים לא רק נועדו להפסיק את הפחת הנורא במים אלא לשפר גם דברים אחרים. הייתה לי זכות גדולה, סיירתי, למשל, בתאגיד המים סובב-שפרעם, תאגיד שמשרת 11 או 12 ערים וכפרים, כולם ערים ערביות וכפרים בדואיים ודרוזיים בגליל התחתון, כ-300,000 תושבים או יותר, שפרעם ויישובים רבים אחרים בסביבה. אז קודם כול נכנסתי למשרדי התאגיד. הם לא היו מפוארים כלל וכלל, הייתי אומר שהם צנועים, על הגבול של פשוטים ומינימליים. שנית, רחב לבי לראות ערבים מוסלמים, נוצרים, דרוזים ויהודים, סליחה, כאן אני צריך לתקן אותך. עובדים ביחד בהרמוניה למען התושבים. שלחתי לך מכתב על זה שאין אפילו עובד דרוזי אחד בכל התאגיד הזה. אני שלחתי לך מכתב, כי אין אף דרוזי. בוודאי ראיתי מוסלמים, נוצרים וגם כמה יהודים. אם טעיתי, אני, אז יופי. על כל פנים, אני מוכרח להגיד: רחב לבי. ראיתי אנשים צנועים שעושים עבודת קודש. ראיתי דווקא תאגיד במגזר הערבי, תאגיד מצטיין, שגם קיבל תעודות הצטיינות מהמפקח ברשות המים. מעבר לשירות בנושא המים ואספקת המים והגבייה, ראיתי עוד דבר אחד כל כך יפה וחשוב, שבחלק מהיישובים הערביים בגליל התחתון אותו תאגיד מים הצליח לעשות מה שלא נעשה 60 שנה, אדוני היושב-ראש: לבטל את הביוב הזורם ברחובות. זו הייתה חרפה למדינת ישראל שבחלק מהיישובים הערביים ביוב זרם ממש ברחובות. ראיתי פעולה נמרצת של התאגיד להקים מערכות ביוב מודרניות מתקדמות, מתקני טיהור שפכים. ראיתי ושמעתי שביישובים כמו ביר-אלמכסור כבר בחלק גדול מהיישוב אין בעיה של ביוב שזורם ברחובות, וזה הולך תכף לכלול את כל היישוב. זה היה מרגש. זה היה כל כך מחמם את הלב לראות איך אחרי עשרות שנים של ביוב זורם ברחובות, התאגיד,

עם הכוחות המקומיים, עם ראשי המועצות, בא והחליט לעשות סוף לביוב הזורם ברחובות. ביוב זורם ברחובות זה מפגע תברואתי, מפגע חזותי, מפגע של איכות חיים. איך אפשר בכלל לקדם מסחר, תעשייה ותיירות כשהביוב זורם ברחובות? אז אחת הפעולות הכי מבורכות של התאגידים זה לא רק שיפור עצום במערכת המים אלא תיקון הנושא הזה, בעיקר ביישובים ערביים, ביישובי מיעוטים, של הביוב הזורם ברחובות. לכן צריך להסתכל גם על דברים חיוביים. יש תאגידים, יכול להיות שיש תאגידים שיש מקום לביקורת עליהם. אנחנו גם בוחנים אפשרות של איחוד תאגידים כדי לחסוך בהוצאות,

לחסוך בתקורות. אבל יש תאגידים, ואני מזכיר כאן במיוחד את תאגיד סובב-שפרעם. התאגיד הראשון שביקרתי בו הוא דווקא תאגיד במגזר הערבי, ופשוט רחב לבי, גם מהתאגיד, גם דיברתי כמעט עם כל ראשי הערים והמועצות, והם שיבחו את התאגיד הזה. היינו שם יום שלם. גם אתה התרשמת כמוני, יש ויש. שעושים שם עבודה מבורכת וטובה לאזרחי ישראל הערבים באזור? כן, אבל ההיטל אצלם כמו ברעננה. אוקיי. ועכשיו אקריא את התשובה שנותנת מענה מסודר יותר על דברים שעלו פה. עניינן של ההצעות בנדון בכללים שאושרו במועצת רשות המים. כללים אלה עוסקים בהסדרת תשלומים שמאפשרים הקמת מערכות מים וביוב נאותות בעת בנייה חדשה, כשבונים בתים חדשים,

יודגש שהסמכות לעניין זה נתונה באופן בלעדי למועצת רשות המים,

למשרד האנרגיה יש נציג אחד מתוך שמונה נציגים, וזה עניין לפי החוק שהסמכות בו נתונה לרשות המים באופן בלעדי. בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב משנת 2001, מוקנית למועצת רשות המים סמכות לקבוע תעריפים להקמת תשתיות מים וביוב בהתאם לעקרון העלות. מה זאת אומרת בהתאם לעקרון העלות? כמה שזה עולה, כך הם מוסמכים לגבות, לכסות את ההוצאות. אדם בונה בית, מישהו בונה שכונה, יש הוצאות על מים, יש הוצאות על ביוב. אנחנו לא רוצים יותר לבנות שכונות, לא במגזר היהודי וגם לא במגזר הערבי או הדרוזי או הבדואי, בלי סידור נאות לשאלת הביוב, למשל. אז גובים ממנו את ההקמה של מערכת הביוב והמים, את העלויות, כאילו היה עושה את זה בעצמו. אדוני השר, אני מדבר אתך שמישהו בונה מעל הבית של אבא שלו עם רישיון, שבסך הכול הוא משקיע, אפילו שקל אחד התאגיד לא משקיע. גובים ממנו 164 שקלים. שקל אחד הם לא משקיעים. כמובן שלא עושים לכל אחד חישוב כמה בדיוק עולה הבית שלו. אני לא רואה שכונות חדשות, לא עושים חישוב כזה. עושים חישוב כולל של העלות הכוללת, ולא מתחילים לעשות חישוב שהבית הזה נמצא בקומה שנייה, או זה נמצא בקצה הרחוב וזה קצת יותר קרוב למרכז הרחוב. לא עושים דיפרנציאציה כזאת. לאחר שלוש שנים של עבודה עם צוותי מומחים, ולאחר התייעצות עם גורמים רבים, ובהם נציגי מרכז השלטון המקומי, תאגידי מים וביוב, נציגים של המדינה, של המשרדים השונים ועוד, גיבשה רשות המים אכן את המודל לקביעת גובה הרכיב בתעריפי משק המים והביוב המיועד לממן את עלויות הקמת תשתיות מים וביוב, אשר החליף היטלי מים וביוב שקבעו עד אז הרשויות המקומיות במסגרת חוקי העזר שלהן. רכיב זה של התעריפים, המכונה "דמי הקמה", מבוסס על העלויות הריאליות הנדרשות להקמת תשתיות באופן יעיל.

בשים לב לעלות הנדרשת להתקנת תשתיות גם באזורים בעלי צפיפות נמוכה, כמובן, זה יותר יקר, וגם באזורים בעלי תשתית גיאוגרפית הררית, שהן גבוהות ביחס לעלות הנדרשת באזורים מישוריים ובצפיפות גבוהה. זה לא נכון שזה רק פריפריה, דרך אגב. זה חל גם בירושלים, גם בבית-שמש, גם בחיפה, בהרבה יישובים עירוניים, חלקם אמידים יותר, חלקם אמידים פחות, במגוון רחב של מעמדות סוציו-אקונומיים.

נקבע לכל תאגיד תעריף המשקף את המאפיינים הגיאוגרפיים שלו, רגיל או הררי, צפוף או מרווח, כך שבכל תאגיד התעריף לבנייה בצפיפות נמוכה גבוה מאשר ביחס לצפיפות גבוהה, וכנ"ל לגבי האופי ההררי. אכן, יש מקומות, כפי שצוין בחלק מדבריכם, שבהם התעריף עלה, אולם התעריף הזה הוא תעריף ריאלי, שנועד לשקף את הצרכים של התשתיות באותו מקום. בתמורה לכך, הצרכנים שיתגוררו באותם בניינים יזכו ליהנות מתשתיות מים וביוב ברמה גבוהה, המתאימה לבנייה חדשה, לסטנדרטים מתוקנים, במשך שנים רבות. צריך להבהיר כי התעריפים שנקבעו מיועדים לממן עלות של תשתית בסטנדרט הנדרש. הוזלתם דווקא על בסיס מצב סוציו-אקונומי אינה אפשרית, משום שאז יישובים בעלי רמה סוציו-אקונומית נמוכה יצאו מקופחים.

אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאפשר לבנות תשתיות ביוב נאותות בדניה שעל הכרמל כי זה יישוב או שכונה עשירה, אבל אי-אפשר לבנות תשתיות ביוב נאותות בביר-אלמכסור, כיוון שהרמה הסוציו-אקונומית בשני היישובים שונה. בנושא הבסיסי הזה, של מים ושל ביוב מוסדר, חייבים לשמור על סטנדרטים טובים בכל המקומות, גם ביישובים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, גם ביישובים ערביים, דרוזיים,

חרדיים, וגם ביישובים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה. בדיוק כמו שגם, דרך אגב, בסטנדרטים של בנייה המדינה לא מתפשרת. היא לא באה ואומרת: ביישובים של אזרחים שידם אינה משגת, ביישובים חלשים יותר, נוריד את הסטנדרטים של הבנייה כדי להוריד עלויות, נוריד את הסטנדרטים של הביטחון בבנייה, של מערכת החשמל. אנחנו לא עושים דיפרנציאציה כזאת. או שנוריד את הסטנדרטים של עמידות ברעידות אדמה ביישובים חלשים יותר, וכך נוזיל את תעריף התשתיות והבנייה.

אנחנו רוצים שהסטנדרטים יהיו גבוהים וסבירים בכל רחבי הארץ. אני חייב להוסיף, עם זאת, שלבקשת מרכז השלטון המקומי או להצעת מרכז השלטון המקומי, הוכנסה למודל החדש רצועת גמישות בשיעור של 10%, פלוס או מינוס, המאפשרת לתאגידים להגיש בקשות מנומקות, בשל נסיבות או רכיבים מיוחדים, להפחתה או להעלאה של עד 10% ביחס לתעריפים הקבועים, לאישור דמי הקמה שונים מהתעריף שנקבע במודל. למשל, אם יתברר כי תעריף ההקמה בתאגיד מסוים גבוה מהנדרש לכיסוי עלויות הקמת מערכות המים והביוב בתאגיד, כלומר אם בתעריף באמת יש overshooting, הוא גבוה מדי, אפשר להפחית אותו ב-10% מהתעריף כיום, להגיש כמובן בקשה מנומקת לרשות המים.

לאור העבודה המקצועית והיסודית שנערכה לקראת הכנת המודל הזה, שכללה הליכי שימוע ציבורי מהותיים וארוכים במיוחד, ניתן לומר שמודל דמי ההקמה, הקמת תשתיות הביוב והמים, שנקבע מבוסס על אדנים מקצועיים יצוקים, המשקפים נכונה את עלויות הפיתוח הנדרשות לשם הקמת תשתיות מים וביוב לטובת ציבור המשתמשים, והכול באופן אחראי ותוך איזון ומתן גמישות למאפיינים גיאוגרפיים-הנדסיים של האזורים השונים,

קודם כול, אני מודה לחברי הכנסת. אני בהחלט מבין את השאלות ואת הצורך בהצגת הבעיה. אני רוצה רק להדגיש דבר אחד לסיום: יש החלטה במדינת ישראל, מי שרוצה יכול לחלוק עליה, שמערכת המים והביוב היא מערכת שנושאת את עצמה. אותו דבר, דרך אגב, במערכת החשמל. זאת אומרת, המדינה לא גובה מסים מאזרחיה כדי לממן את מערכת המים והביוב, אבל האזרחים משלמים בעבור שירותי המים והביוב ושירותי החשמל את התשלום המלא, שכולל גם את הקמת התשתיות או את שיפור התשתיות, או למשל הקמת מערכות ביוב בכפרים או שכונות שעד היום הביוב זרם בהם ברחובות. זאת החלטה עקרונית של מדינת ישראל, שהמערכות הללו נושאות את עצמן. אפשר כמובן לבוא ולומר: בוא נטיל מסים אחרים, ולא בשיטה הזו. אני חושב שיש היגיון רב בשיטה הזו, אבל על כל פנים זאת החלטה מערכתית שהתקבלה מזמן לגבי המערכות האלה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך.

כן.

לא בנושא המדיני אלא כאן.

לא בנושא המדיני אלא כאן. אני באמת לא, שכחתי להתייחס לנושא המדיני. אילו ראיתי שאתה פתאום יושב בראש, אולי הייתי נהנה קצת להתנצח אתך בנושא המדיני. אבל מאחר שכבר סיימתי, אז אני לא אפתח מחדש. אולי תגיד משהו על אינדונזיה?

משהו על אינדונזיה.

מה אני יכול להציע? מה האופציות? אדוני השר, או להסכים עם המציעים, דיון במליאה, לא לא, ועדה. או להציע להעביר לוועדה, או להסיר מסדר-היום. שלוש אופציות. לוועדה. מקובל עלי להעביר את זה לוועדת הכנסת, שתחליט לאיזו ועדה להעביר.

אתה אומר להעביר לוועדה בלבד, כן. ואתה אומר לוועדת הכנסת?

אה, אוקיי, אז אני רוצה לקחת את התפקיד שלך. כן, אז להעביר לוועדה. לוועדה. עכשיו, מה אתה אומר? תכף נשמע את החברים, את חברי הכנסת. ועדת הכספים. יש הצעה אחרת, נראה מה יהיו שאר ההצעות. אני גם, ועדת הכספים.

אם השר רוצה לרדת מהבמה, זה הזמן. אם לא, הוא יצטרך לרדת לבד. אבל זה שווה לכולם.

לכל מי שנוסע בכביש. הוא בחר לגור על ההר,

אני רוצה להזכיר לכבודו שחוק תאגידי המים, שמחייב תאגידי מים, עבר בשנת 2006, לקראת סוף 2006, ביוזמה של ממשלת קדימה, ואתה,

ועדת הכספים.

אבל לפי התקנון הוא לא יכול להציע ועדת הפנים. הוא יכול להציע או ועדה, הפנים. ועדת הפנים תמיד טוב. הוא יכול כחבר כנסת להציע מה שהוא רוצה, וגם כשר. למרות

תשלום, אותה דרישת תשלום משלמים גם עבור הביוב, אותה כמות מים משלמים גם לפי קובים בביוב. לכן כל העלות שיכולה להיות בחיבור מים ליחידה חדשה זה ההתקנה של המונה. המונה, האזרח קונה

לו סקר נהדר שהוא יכול להיתלות

ואני רוצה להרגיע אותך, חבר הכנסת פריג' מה אומר הסקר, חבר הכנסת

אתם תהיו אויב, וגם העם היהודי יתייחס אליכם כאל אויב, ובאויב נלחמים. אגב, גירוש, רק שתדעו, גירוש זה, איך אומרים, זו דרך הטיפול היותר-נחמדה באויבים. יש גם אויבים ש, איך אומרים, במלחמה גם יורים. אם אתם רוצים שהעם היהודי לא יראה בכם אויב, אל תהיו אויב, קבלו כעובדה את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, מדינתו של העם היהודי, אל תכפרו בזכותה, ותחיו כאן תחת המדינה היהודית, תיהנו מכל השפע והטוב והקדמה והטכנולוגיה, כל מה שהבאנו לכאן. הרי בינינו, תודו כולכם, מה היה כאן לפני שבאנו, ביצות ומלריה? מישהו הצליח להשתרש כאן ב-2,000 שנה?

מה היה ביהודה ושומרון לפני ששחררנו אותם, בתשכ"ז? החצר האחורית של ירדן, סוסים וחמורים ועגלות ודרכי עפר? פחונים ואוהלים? עם ישראל חוזר לארץ-ישראל, מביא את כל השפע הזה, תיהנו מזה. אהלן וסהלן, אנחנו באמת מכניסי האורחים הגדולים ביותר, עוד מאז אברהם אבינו, ואי

אבל קבלו את זה שזאת מדינה יהודית,

אל תתפלאו שהיהודים רואים בכם אויב. תודה, אדוני.

תודה רבה.

נהנינו שירדת מהדוכן. חבר הכנסת איימן (אומר בערבית: אתה והוא לא התחלפתם?) יאללה, עיסאווי, תפאדל. כבוד היושב-ראש, חברי השר, שר הדתות, חבל שעמיתי הולך לוועדת הכספים. לא, אתה בלבלת אותי, מרוב העובדות שהזכרת, בלבלת אותי, מאיפה להתחיל. אבל אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו חייבים להגיד לך תודה שאתה מקבל אותנו כאורחים. זה בסדר?

תודה, הא? אני מת עליך. יש לך החן והחיוך שאתה מפגין, שאתה מת עליו?

זה בסדר, הוא בן-אדם טוב. החן בהצגת הדברים, והחיוך היפה שאתה מציג, זה לא משנה שאתה כאן מדבר, מה אני אעשה, אין לי מילים אחרות מאשר להגיד, מילים שגובלות בפאשיזם.

אתה עומד כאן, אתה עומד כאן, אתה, סמוטריץ, אתה מאלץ אותי לסטות ממה שהכנתי להגיד,

אתה עומד כאן ואתה מדבר לשותפים שלך, לאזרחי מדינת ישראל, שהם אזרחים לא פחות ממך, לא פחות ממך, ואתה קובע וקורא להם אויבים, ואורחים, משני הצדדים. אתה איש מבולבל, ולא יודע לאן אתה הולך. אין לך תשובה, חד וחלק, מה אתה רוצה. אין לך. אין לך. אנחנו קיבלנו אותך כאורח, פתחנו לך ידיים, ואתה אומר: אהלה וסהלה פיכום, אורחים. אתה בלבלת את היוצרות. אתה קיבלת אותי כאורח? זאת ההיסטוריה, זאת המציאות. אתה יכול. לא, השר יכול.

יכול כחבר כנסת להציע. אני מציע לוועדת הפנים.

הכנסת תחליט בעניין, לא?

הפנים טוב, אצל אמסלם זה טוב.

לא, אבל לפי התקנון הוא לא יכול להציע ועדת הפנים. הוא יכול להציע או ועדה, הפנים. ועדת הפנים תמיד טוב. הוא יכול כחבר כנסת להציע מה שהוא רוצה, וגם כשר. למרות שיותר הגיוני זה ועדת הכספים, לא? ועדת הכספים? תסכימו על פנים.

כספים וכלכלה זה יותר הגיוני, אבל, אז אציע כלכלה. אבל זו לא הפעם הראשונה שהשר, אציע כלכלה. שוועדת הכנסת תחליט. האיש אמר "ועדת הכנסת" והוא נעול על זה. בבקשה, חבר הכנסת חאג' יחיא. שוכראן. אהלן וסהלן

במקום שהייה בלתי חוקי, מקום שהוא לא חלק ממדינת ישראל. אתם השב"חים,

זה לא מתאים לך,

משהו אחר, אני אומר מה שאני חושב. לא מתאים לך, עיסאווי. אני גאה להיות שב"ח בארץ-ישראל. איך אני?

אתה התחלת לדבר

הנה הקיפוח. 20%, מרואיינים רק ב-2%.

דהיינו, האחוז הוא שולי. אני שואל, ברגע שרק 2% מרואיינים, איך

לירון מייד התנדבה: אני אתרום לו רעל שיהרוג אותו לפני הזמן. גם קורל הציעה עזרה במימון ציאניד. איציק, שמגדיר את עצמו גזען גאה, הוסיף: יימח שמו, להרוג אותם כשהם עוד קטנים. וכך זה נמשך ונמשך. השנאה מעוורת כך שאפילו ילד בן שש החולה במחלה קשה הוא מטרה לאיחולי מוות. כשקוראים את התגובות האלה ומקשיבים לשיח הציבורי שהפך לנפוץ פה במדינה, תוצאות הסקר שפורסמו בשבוע שעבר אומנם מצערות ומדאיגות, אך בכלל לא מפתיעות. אחת התוצאות הקשות ביותר שנחשפו היא שחצי מהאוכלוסייה היהודית במדינה תומכת בגירוש וטרנספר שלנו, הערבים אזרחי המדינה, רוצים לגרש אותנו מהמולדת שלנו: חצי מהציבור היהודי תומך בטרנספר, גירוש של אוכלוסייה שלמה, גברים, נשים, ילדים, טף, שייזרקו מבתיהם ויהפכו לפליטים. המפלצת שמנהיגי הימין יצרו במו-ידיהם איבדה שליטה.

זה לא קשור לפליטים, זו ההתנהלות, נא לא להפריע. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה,

בסדר, היושב-ראש, אתה קורא אותי לסדר. הממשלה והיושב בראשה הם המכתיבים את הטון,

לצערי, נוהר אחריהם. נועם חומסקי אמר: לאומנות קיצונית, פחד, גזענות וקנאות דתית, אלו הן הדרכים למשוך אנשים, אם אתה מנסה לארגן בסיס המוני של תמיכה במדיניות שלמעשה מיועדת למחוץ אותם. נתניהו הוא להטוטן של הסתה ושנאה, אבל את המחיר של דרכו משלמים לא רק האוכלוסייה הערבית, כי אם כלל האזרחים במדינה. נגמר הזמן. לסיום, חשוב לי להבהיר שאנחנו פה, ולא הולכים לשום מקום. זוהי המולדת שלנו, אנחנו חלק מהנוף והאדמה, נגמר הזמן. נא לא להפריע. נגמר הזמן. עוד פעם תגיד את זה, אני אקרא אותך לסדר פעם שנייה. חזן, כמו שאנחנו זוכרים, לא נותנים לך לנהל מליאה. מה זה רלוונטי? אבל למה אתה מנהל אותה? מה נגמר הזמן?

אתה מפריע לדיון, ויש לך דקה מהצד עוד מעט.

חשוב לי להבהיר שאנחנו פה, ולא הולכים לשום מקום. זוהי המולדת שלנו, אנחנו חלק מהנוף והאדמה, שורשינו נטועים עמוק עמוק במקום ואינם ניתנים לתלישה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: "עִמְדוּ בנחישות, האנשים שאני אוהב, בסבלנות בפני ההתקפות. שימו בין העיניים את השמש ואת הפלדה, בעצבים. זרועותיכם יגשימו את החלומות הנפלאים ביותר ויחוללו נפלאות.") תודה.

תודה, חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת נחמן שי. איימן עודה, אתה חי בחלום, תתעורר.

תתעורר. שב בפינה שלך. שב בפינה שלך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

המחקר הזה,

הוא דוח עצוב מאוד, שמחייב חשבון נפש. יהיה רע מאוד אם כל מה שיקרה בקצה זה חילופי דברים בין ימין לשמאל, בין יהודים וערבים.

אם זה מה שיקרה, אז הדוח הבא יהיה יותר גרוע. אני הסתכלתי על תוצאה אחרת שהדוח הגיש, הוא בחן את השאלה אם ערבים ישראלים ויהודים ישראלים מאמינים בשלום. לדעתי הכול נגזר משם. תראו מה יצא לנו: יהודים ישראלים, 43%; ערבים ישראלים, 50%. אבל רק לפני שנתיים, שנתיים ומשהו, היו 46% מהיהודים הישראלים שחשבו כך, 74% מהערבים הישראלים האמינו בשלום, זה ירד ל-50%, ל-40%, פחות.

רבותי, חברים וחברות, אני חושב שעלינו, על החברה הישראלית היהודית, על הרוב במדינה הזאת, להבין שאנחנו חיים עם מיעוט גדול, וכוחנו כדמוקרטיה מותנה ביכולת, במחויבות וביכולת שלנו לכבד את המיעוט הזה, להעניק לו תנאים ראויים, לחיות עמו בשוויון ולהבין שזו המדינה של כולנו. אני יודע שקל גם להאשים את ערביי ישראל, אפשר, ויש גם סיבות פה ושם,

אבל זה היוצאים של היוצאים של היוצאים מן הכלל. אני מאמין שהרוב המכריע של הקהילה, של הציבור הערבי שחי בתוכנו, רוצה בחיים משותפים. ואם אני מסתכל על הנתון הזה, של 74% שיורד ל-50%, אני מוטרד מאוד ממה יקרה פה. זאת בסופו של דבר האחריות של הממשלה הזאת, שמנפצת ומרסקת במו-ידיה את הסיכוי לחיים משותפים.

אין לו דוגמה אחרת, אין לו ממה ללמוד, מה הוא רואה? הוא רואה התקפות בלתי פוסקות, בלתי פוסקות, על ערביי ישראל. ואני אומר, אנחנו צריכים להפריד, להפריד בין אלה שרוצים לחיות יחד לבין אלה שאינם רוצים לחיות יחד. אבל אלה שרוצים לחיות יחד ורוצים לחיות כמו בני-אדם פה, בתנאים נורמליים, שהם ראויים להם, צריכים לקבל את התנאים האלה בלי תנאים. לקבל את התנאים בלי תנאים. חברות וחברים, הדוח הזה הוא כמו מראה, צריך להסתכל עליו, ללמוד ממנו ולדעת איך לשנות אותו. זה לא יקרה עם הממשלה הזאת. זה יקרה כאשר יחול פה השינוי הגדול, כשיבואו כוחות פוליטיים חדשים, כך אני מאמין, שירצו בדו-שוויון, שיטפלו בדו-שוויון, שיקיימו דו-שוויון, ויעשו את ישראל שלנו, האהובה כל כך, מדינה אחרת.

זאת ההיסטוריה, זאת המציאות. זאת ההיסטוריה, זאת המציאות.

סמוטריץ, אתה קורא בתנ"ך? בקוראן?

תשמע, אתמול העברנו את חוק השב"חים, למה אתה מאלץ אותי להסכים עם סמוטריץ? למה אתה מאלץ אותי להסכים עם סמוטריץ?

נורא, נענה לו באותו מטבע, זה בסדר.

שאתה וחבר הכנסת חזן, אכבר שב"חים שנמצאים, אתם נמצאים במקום, אני שב"ח גאה,

במקום שהייה בלתי חוקי, מקום

יושב טיבי, למה אתה מסית?

מספר סיפורים וחלומות על היותו, רוצה להיות ראש הממשלה, אתה מדבר שזה שלנו.

אני חושב שמאחורה צריך להתחיל לחלק פופקורן לסרט שאתם חיים בו. זה לא שלכם, זה שלנו. זה תמיד היה שלנו, תמיד, וזה תמיד יהיה שלנו. אני אמרתי לך אלף פעם, אני מסתכל לך בלבן של העיניים ואני אומר לך: תרצו להיות

דבר אחד, תודה רבה, נגמר הזמן. יש לך אפשרות, עודה, להגיע לשלום אמיתי.

ביד שלך, לא של חבריך המסיתים. תודה רבה.

חבר הכנסת חאג' יחיא.

חבר הכנסת חזן, אתה מפריע לחבר הכנסת חאג' יחיא עבד

אני עוד פעם חושב שעל אורן חבל להגיב וחבל לבזבז אנרגיה, אז אני אמשיך בנושא הדיון. נושא הדיון זה סקר שהתוצאות שלו מזעזעות. ומה זה אומר? אומר שעד היום המנהיגים של המדינה, וכל מערכת החינוך בצד היהודי של המדינה, עוד לא הצליחו,

לחנך את העם שאנחנו, כערבים, אזרחי מדינת ישראל פה, שאנחנו אזרחים, ואזרחים עם זכויות מלאות.

הם נכשלו,

הם צריכים לתת את הדין. אבל אני אעלה עוד נקודה מאוד חשובה: ביומיים האחרונים שמענו שהשר לביטחון הפנים ושרת המשפטים מקימים יחידה שתטפל בהסתה ברשתות החברתיות. השאלה אם היחידה הזאת תגיע גם לאנשים שעליהם, אנשים שכל הזמן מסיתים, בדיוק הסתה על הילד שביקשו בדיקות כדי לתרום לו מח עצם, וכל ההסתה נגד הערבים, השאלה אם היחידה הזאת תטפל גם בזה, או שרק תתחיל לבדוק ולפרש כל משפט שערבי ירשום בפייסבוק.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד דיון במליאה. מי שנגד הוא בעד ועדה. אה, דיון במליאה, היות שלא היה שר, מתי זה יגיע למליאה, בעוד 100 שנה?

מה זה בעד ומה זה נגד? חכה. מי שבעד, הוא בעד דיון במליאה, מי שנגד, הוא בעד הסרה. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. ניצחון לאופוזיציה אני צופה. איי, איי, איי. ניצחנו, ניצחנו. יש. אתה צריך להבין שאתה עובד אצלי בשכר מינימום. מינימום. אבל אני יותר עשיר ממך, בשכר מינימום אתם עובדים אצלנו. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, חבר הכנסת אורן חזן. עוד "פיפס" קטן אתה תוצא מהאולם.

לא, זה היה ביוזמה שלך. עכשיו אנחנו עוברים, הנושא יועבר לוועדת, לא ועדה, אלא הנושא הוכלל בסדר-היום. זה היה לפי הצבעה, לפי הניצחון המונומנטלי של האופוזיציה היום. אלפי מבוטחי הביטוח הסיעודי הקבוצתי נזרקו לרחוב בחודש שעבר, הצעות

3373, 3375, 3377, 3379, 3386 ו-3387.

אדוני היושב-ראש,

כבוד השר, אדוני סגן השר, חברי חברי הכנסת, שוב ושוב ושוב אנחנו מעלים את הנושא של הביטוח הסיעודי על שולחנה של הכנסת העשרים, וגם על שולחן הוועדות. הסיבה היא פשוט כי הנושא הזה לא יורד מסדר-היום. אני יודע שכאן, בכנסת, לפעמים כשאומרים את המילה ביטוח, חלק מחברי הכנסת נוטים להירדם, אבל תבינו על מה אנחנו מדברים: אנחנו מדברים על זה שמההונאה הזאת של הביטוח הסיעודי נפגעו 1.2 מיליון אנשים במשך 20 או 25 שנה. הלכו אל מיליון ישראלים, מכרו להם ביטוח סיעודי, רק שכחו להגיד להם שלחברת הביטוח יש זכות, באותיות הקטנות של הפוליסה, לשנות להם או לבטל להם את הפוליסה כל חמש שנים. ומה קרה? נתנו לאנשים לשלם, נתנו להם לשלם חמש שנים ועשר שנים ו-15 ו-20 וגם 25 שנה, כל חודש, לחברת ביטוח במצטבר, 200,000 250,000 שקל, לפעמים אפילו יותר. עכשיו מה? בן-אדם מגיע לגיל 60 65, לגיל הסיכון, מה עושה חברת הביטוח? שולחת לו מכתב הביתה: מצטערים, מר כהן או גברת לוי, לא מעוניינים לחדש לכם את הביטוח.

לכעוס על חברות הביטוח זה קל מדי, בעיקר ביום כזה, ביום כזה, שהכנסת עוסקת בשכר הבכירים, מתברר שמנכ"ל "כלל", שהם הנבזים ביותר בעולם הביטוח, בעניין של הביטוח הסיעודי, מרוויח יותר מ-9 מיליון שקל, אדוני סגן השר, 9 מיליון שקל מנכ"ל חברת "כלל" מרוויח, ובאותו יום, מאז חודש דצמבר, שאתם הכרזתם שהבעיה נפתרה, כל חודש,

באוטומט, 3,000 4,000 איש נזרקים לרחוב מהפוליסות. כל חודש מאז ההצהרה הדרמטית של שר האוצר: במשמרת שלי לא יזרקו מבוטחים לרחוב,

הנה, יש לי, קח דוגמה, בא נדבר על דוגמאות קונקרטיות, אני עשיתי דוקטורט,

על הביטוח הסיעודי הקבוצתי, ואני אגיד לך מה הבעיה: הבעיה היא שהמפקח על הביטוח עובד אצל חברות הביטוח, ולא אצל המבוטחים. והבעיה היא ששר האוצר כחלון, ההוא שבא מהסלולר, במקרה של חברות הביטוח לא מוכן להתעמת עם הטייקונים של חברות הביטוח, לא מוכן להגן על אותם מבוטחים, שלא מבקשים לא נדבה ולא צדקה, מבקשים בסך הכול שחברת הביטוח תיתן את מה שהיא התחייבה לתת. תסתכל על עובדי חברת "תדיראן" למה אתה לא שואל את ההסתדרות, את הוועדים? למה אתה לא שואל? אני רוצה שתענה לי. הם הצטרפו למחנה הציוני, אנחנו רוצים לקחת אחריות. אין בעיה, נגמר הזמן אבל משפט אחרון. אין בעיה, אני לא אברח מזה ואני לא אתן לכם לקחת את הוויכוח הזה למקום פוליטי. אני אגיד לך שני דברים על זה,

לוקחים אחריות, אבל איפה המחנה הציוני? אני אגיד לך שני דברים על זה: 1. גם כאשר ועדים עושים שטויות, אמור להיות רגולטור ששומר על עם ישראל ולא עובד אצל חברות הביטוח. זה פעם אחת. ו-2. אותה הסתדרות, שאתה ככה זורק את זה כאן לאוויר, בסוף היא לא זו שאחראית לשמור על המבוטחים. מי שאמור לשמור על המבוטחים זה הרגולטור במשרד האוצר,

היא חתומה על ההסכמים? תענה לי, היא חתומה על ההסכמים. יש לו הצעה לסדר, זה לא קשור. אדוני היושב-ראש,

איימן עודה, חביב ע'לבי, הלב שלי נקרע עליך, אתה יושב ואצלך במפלגה חבורה של טרוריסטים מילוליים, מחבלים בפוטנציה בתהליך השלום. אני רואה אותך מפה, אתה נקרע מבפנים. יושב טיבי, למה אתה מסית? יושב טיבי, מספר סיפורים וחלומות על היותו,

חביבי, אני חושב שמאחורה צריך להתחיל לחלק

לא נקלט אפילו, תודה רבה. בן-אדם אחד, אחד, בקופות-החולים. אתה רוצה לשמוע יותר מזה? מנכ"ל משרד הבריאות שולח לנו מכתב, שחור על-גבי לבן: לא יקום ולא יהיה. תודה רבה. קופות-החולים לא יקלטו מבוטחים. יקום ויהיה. תודה רבה. חבר הכנסת אורן חזן.

טובה, איש קבע בעבר, השתחרר לפני הרבה שנים, הפך להיות עצמאי, אחרי זה קצת שכיר, ואז עצמאי שוב,

ביטוח כל חייו, מקבל מכתב הביתה שהוא הגיע לגיל שצריך לבחון את הסיכונים מחדש, ולכן מבטלים לו את הביטוח. מסתבר שלא מתעסקים עם בני-אדם, לא מתעסקים. פה העיסוק הוא יומיומי בניירת.

העיסוק היומיומי בניירת הוא כזה שגם אם בן-אדם שילם כל חייו, כשהוא זקוק לסיוע הוא לא יכול לקבל אותו. מי שאשם זה אנחנו, אבל אנחנו מוצאים את כל הדרכים לזרוק את זה על ארגונים, על ועדים, מתרצים תירוצים.

עליו השלום, אדוני סגן השר, היה אומר: אם אתה מתחיל להסביר, סימן שאתה בבעיה. פה לא צריך לתת הסברים, פה צריך לשנות את החקיקה בצורה כזו שאם לבן-אדם היה ביטוח כל חייו, הוא ילווה אותו כל המשך חייו עד סוף חייו, מסיבה פשוטה, דבר לא משתנה. מה זו העבודה הזאת בעיניים? זה נוח לקחת כסף כשאנשים לא נמצאים תחת סיכון, ופתאום בגלל שהיה לו יום הולדת 65,

פתאום הוא ברמת סיכון אחרת? בלי בדיקה מקדימה, בלי כלום.

לא זה בלבד, היום יש מצב שאנשים משלמים כל החיים, מגיעים למצב סיעודי, הולכים ועוברים מסכת של התעללות מאוד ארוכה,

של כמה שנים, בשביל לקבל הכרה בביטוח הלאומי, ואחרי שמכיר בהם הביטוח הלאומי הם מגיעים לביטוח הפרטי או לקופות-החולים: לא, עכשיו אתם צריכים לעבור את הוועדה אצלנו. עד שנגמר התהליך, רובם כבר לא בין החיים. עכשיו, מה קל? קל לשבת פה פעם אחר פעם, להיות שר, להיות סגן שר, להיות יו"ר ועדה, להעלות את הנושא לדיון, לדבר עליו קצת, לטאטא אותו הלאה, להציף על השולחן איזשהו נושא פופוליסטי שיתפוס את כותרות העיתונים, ולחכות עד שהבא בתור אחרינו בתפקיד יצטרך להתמודד עם המציאות. חלאס, נמאס. למי זה כואב? רק לפני שעתיים ישבנו פה וראינו איך הקואליציה נלחמת בעור שיניה כדי למנוע פיקוח על תשלומי הורים בבתי-ספר. למה, זה עולה לנו כסף? השאלה הראשונה שעלתה לי בראש: להפך, מי נהנה מהכסף הזה? הגיע הזמן שנשנה את התפיסה המעוותת, ואני יודע שנגמר לי הזמן, אני מסכם, שגם בחקיקה שלא פוגעת במדינה, היא לא עולה כסף לאף אחד,

היא מפריעה לשליטים האמיתיים, לטייקונים. הגיע הזמן שנפסיק לפחד מהם.

כל השהות שלנו כאן בבית הזה היא פשוט לא רלוונטית. לציבור נמאס לשמוע התחייבויות וחלומות שמתנפצים, הוא רוצה תקווה. ותקווה נותנים לו בחקיקה שמחזירה לו זכויות בסיסיות, וביטוח שכזה הוא זכות בסיסית.

ואני מודיע פה, ואני מסיים, שאם אתה תביא את זה לחקיקה, וגם אם הקואליציה תתנגד, אני אצביע בעד. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, לא כאן. חברת הכנסת לנדבר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חברי, עד כמה שבאמת דיברתם בסדר ונכון, וביטוח סיעודי וקבוצתי זרק אלפי אנשים, זרק מבוטחים לרחוב, אוזלת יד של חברות ביטוח, גיבוי של משרד האוצר, ההונאה הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל, הונאה שהפילה בפח 1.2 מיליון איש. הפילה אותם בפח. אנשים שילמו עשרות שנים, שילמו על ביטוח, ציפו שבסוף החיים יהיה להם ביטוח חיים ויהיה להם ביטוח סיעודי, ומה קרה כאן, רבותי? המדינה נתנה רישיון, אדוני סגן השר, המדינה נתנה רישיון לחברות ביטוח, היא שותפה לפשע. הרי מישהו צריך להיות אחראי כאן. אנשים ששילמו עשרות שנים מגיעים עכשיו למצב, ואת זה מפילים על מי? על המשפחה, על הילדים. הרי כולנו מצפים שבגיל זיקנה, במצב הצורך לא נהיה זקוקים לאף אחד, נהיה רשאים להפעיל את אותו ביטוח שהיה לאנשים האלו, ביטוח קבוצתי, שגבו שם מאות מאות שקלים, ולאנשים היום אין ביטוח. התעוררו האנשים ומבינים ששם באותיות הקטנות היה כתוב שחברת הביטוח באופן חד-צדדי יכולה בבת-אחת לבטל את הביטוח הסיעודי ובעצם לא לשלם ולא לתת את התמיכה. איך נותנים יד לדבר? איפה המפקח על הביטוח? מה זה, פוליסת זבל, רבותי? איך קרה דבר כזה במדינת ישראל? אני חשבתי שסביב השולחן הזה ישבו כל השרים, אני חשבתי שהאולם יהיה מלא, בגלל שאנחנו נציגים של 1.2 מיליון איש ששילמו כל החיים על הביטוח הזה, ובסופו של דבר נשארו בלי כלום, בלי שום דבר. אנשים היו צעירים, אנשים היו יפים, אנשים היו בריאים, ושילמו ושילמו, אבל כאשר הגיע הזמן לקבל את הביטוח ולקבל את התוצאות בביטוח הסיעודי, אין שום דבר. אני פשוט אומרת, כאשר הגיעו למצב הצורך, הסעיף הקטן הזה, באותיות קטנות, זה נתן אפשרות לביטוח לבטל את זה באופן חד-צדדי ולא לערב אף אחד. אבל איך אפשר? רבותי, מי לוקח אחריות? הרי אם מישהו צריך לקחת אחריות, איפה היה המפקח על הביטוחים? איפה היה משרד האוצר ואיפה הוא עכשיו? איזה פיקוח יש כאן במדינת ישראל? האנשים האלה לא נמצאים באיזושהי מדינה אחרת, הם נמצאים כאן במדינת ישראל, הם שילמו המון כסף, רבותי. אני אומרת שמה שקרה כאן כלפי האנשים האלה זאת הפקרות. הפקרות של ציבור. ההונאה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה של מדינת ישראל. ואני רציתי לפנות לממשלה,

אדוני סגן שר האוצר, כנראה אני צריכה ברגע הזה לפנות אליך, אבל תעביר את זה לממשלה, לא יכול להיות שהאנשים האלה יישארו בלי ביטוח סיעודי, זה פשוט לא יכול לקרות. וכאן קמו חברי הכנסת, תודה רבה. אני מסיימת. ודיברו. אבל כנראה אנחנו מדברים לקירות, כמו שהאנשים האלה מדברים לקירות. אנחנו בפרלמנט של מדינת ישראל גם מדברים לקירות. תיקחו את האחריות.

חבר הכנסת סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אני בא מאמצע ישיבה של ועדת הכספים, אני מחליף אותך, אדוני היושב-ראש.

אבל עוד מעט יש הצבעה, ומדובר בישיבה היסטורית: כנראה עומדים לאשר הצעת חוק שלפיה יוגבל שכר הבכירים בחברות הפיננסיות, ולא עוד נשמע על מקרים, חבר הכנסת שמולי, על שכר של מיליונים בחודש. יש הגבלה של 2.5 מיליון שקל לשנה, וזה כולל גם בונוסים ושווה-כסף וכל הדברים האלה.

אדוני היושב-ראש, מדברים על משכורות וכספים בסכומים כאלה, מה לנו שנדבר על המקרים הקשים ביותר, על ביטוחים קולקטיביים, ביטוח סיעוד, ומדברים על שכבה, ועל אנשים מעל גיל 60 שנזרקו לרחוב אחרי ששילמו שנים על שנים.

ואני הגדרתי את זה בוועדת העבודה והרווחה בדיון המהיר שהיה לנו, שמדובר באחד המחדלים החמורים ביותר בתולדות ענף הביטוח, ואני אמרתי ואני חוזר ואומר, שזה מחייב הקמת ועדת חקירה והעמדת האחראים לדין. לא יכול להיות שמחדל כזה יישאר בלי אשמים ובלי שאנשים יישאו בעונש. אדוני סגן השר, הפתרון שהוצע הוא לא פתרון. אף אחד מהאנשים האלה לא נקלט בפתרון שהוצע על-ידי קופות-החולים. אנשים נפלטים, לא מוצאים מקומות, ואני אמרתי שלא רק שמשרד האוצר והמפקח על הביטוח אחראים, גם האשמתי את ההסתדרות, שהייתה יכולה למנוע, ולבדוק את הפוליסות האלה, כמובן, וגם המעבידים הגדולים, שהיו שותפים במכירת ובהונאת ענק זאת. לכן, וודאי וודאי שחברות הביטוח שקיבלו סכומים אדירים, כמה,

מ-2008 עד 2013 רווח של 5 מיליארד שקל רק על הענף הזה. רווח של 5 מיליארד רק בענף הזה, של הביטוח הסיעודי. חברות הביטוח קיבלו את כל הפוליסות האלה, חבר הכנסת אבו עראר, וזה הכניס להן כסף כמו תרנגולת שמטילה ביצי זהב. אז זה היה בסדר, אבל כאשר הגיע הזמן לתשלום ולפירעון החוב, מובן שהם מתנערים. זה לא יכול להיות, ואנחנו צריכים לשים לזה קץ. תודה, אדוני היושב-ראש, אני בורח לוועדת הכספים.

אתה עושה עבודה טובה. עכשיו ההצעה היא של חבר הכנסת משה גפני, שלא נמצא, ולכן, האם סגן השר ייאות לעלות לדוכן כדי לענות? אם תבקש יפה. אוקיי, אני מבקש יפה. אדוני היושב-ראש, תודה,

כבוד השר,

ביטוח סיעודי הוא ביטוח שנרכש,

אני מזדהה עם כל מה שנאמר פה,

חוץ מהעובדות הלא-נכונות, לגבי הרעיון עצמו, שמה שנעשה פה זה דבר שלא ייעשה,

מזדהה עם הדברים. אבל חשוב לדעת שביטוח סיעודי הוא ביטוח שנרכש כדי שיעמוד לרשות המבוטח בעיקר לעת זיקנה. בשונה מהביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות-החולים, הביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לארגונים ומעסיקים, המבוסס על הסכם קצר טווח, לרוב בין שלוש לחמש שנים, בין בעלי הפוליסה לחברת הביטוח, הכולל כיסוי ביטוחי למקרה סיעוד אך ורק בתקופת הביטוח שבהסכם, ובהתאם לכך גם מתומחר בזול בדרך כלל. מודל זה חשוף למקרים שבהם יבחר אחד הצדדים שלא לחדש את ההסכם, או לחדשו אך במחיר גבוה יותר. כך יוצא שביטוחים קבוצתיים אלה אינם מספקים למבוטח ודאות אשר למחירו של הביטוח בעתיד, או אף לעצם קיומו, ולכן אינם משרתים את המטרה שלשמה נרכשו: כיסוי סיעודי לעת זיקנה.

המקרים המתוארים הם תוצאה של החלטה עסקית של חברת הביטוח כפוף לתנאי ההסכם בינה לבין בעל הפוליסה. צריך להזכיר בעניין זה כי בעל הפוליסה פועל בשם המבוטחים ולטובתם, והוא זה שמנהל משא-ומתן עם חברת הביטוח על תנאי ההסכם, לרוב תוך קבלת ייעוץ מגורמים מומחים. אחריות בעלי הפוליסות לסיכונים הטמונים בביטוחים אלה מתחדדת עוד יותר נוכח העובדה שביטוחים אלה שווקו לרוב במחיר של שקלים בודדים, כפי שאירע למשל במקרה של עובדי "תדיראן", בשעה שהסיכוי להפוך לסיעודי עומד על 30%, ולכן ברור שמדובר במחיר שאינו משקף ודאות והתחייבות ארוכת טווח. מקרה זה ומקרים אחרים ממחישים את הכשל הקיים בביטוחים אלה. יש לציין כי המפקחת לא התנגדה לחידוש הביטוח הסיעודי בתחילת השנה, ואלה ברובם אכן חודשו. ועכשיו לפתרונות. כדי לספק פתרון למבוטחים מבוגרים שלא חודש להם הביטוח ואשר נותרו ללא מענה ביטוחי הולם במחיר סביר, נקבע, שר האוצר קבע וחתם על צו, כי מבוטחים אלה, לרבות כאלה שלא חודש להם הביטוח עוד משנת 2011, יוכלו להצטרף לפוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופת-החולים שבה הם רשומים, ללא בחינה של מצבם הרפואי ובתנאים זהים ליתר המצטרפים בני גילם. אכן, שר האוצר, תוך גילוי אחריות ציבורית, חתם על צו, וכפי שאמרתי לכם, כולם יוכלו להצטרף, גם אלה שנפלטו ב-2011, לפוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופת-החולים שבה הם רשומים, שוב אני מציין, ללא בחינה של מצבם הרפואי. בלי חיתום, בתנאים זהים ליתר המצטרפים בני גילם. פתרון זה מאפשר למבוטחים אלה ליהנות מכיסוי ביטוחי ראוי ובמחיר זמין.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שלא נותר אלא לשבח את השר משה כחלון על אומץ לבו ועל האחריות שהוא נטל לטעויות שאחרים עשו, גם בהסתדרות. כמה אנשים נקלטו בקופות-החולים עד היום? ב-1 ביולי כולם ייקלטו.

כולם ייקלטו, בעזרת השם.

מה תעשה אחרי זה? אחרי שייקלטו, מה תעשה?

זו אותה תשובה כמו בפעם הקודמת הרי,

בוא נחלק את העבודה: אתם תדברו ואנחנו נעשה. בוא נחלק את העבודה בינינו. זה שהמצב, תמשיך לעלוב בי, אני לא עולב, חס ושלום. אני אומר לך ששר האוצר חתם על צו, אתה אומר לי מתי? הוא יכול לחתום עד מחר,

אז אם הוא יכול לחתום עד מחר, תודה. אנחנו לא יצרנו את המצב הזה. אני אמרתי שזה כשל. זה כשל. גם כשמחתימים אדם על שקלים בודדים ומבטיחים לו סיפורי סבתא, גם זה כשל. אפשר להגיד משפט? תבוא למפקחים לדורותיהם, תבוא להסתדרות שחתמה על זה. עכשיו זה התגלגל לפתחנו ואנחנו מחפשים פתרון, ואתה תוקף אותנו,

אני אתך בעניין הזה. אני אתך מחפש פתרון,

אני לא תוקף אותך לא, ההסתדרות לא חתומה על ההסכמים.

לא נכון. היא כן חתומה. בכל מקום עבודה יש ועד ויש חברת ביטוח. עכשיו, אתה יודע, ואגב, אמרו את זה גם בוועדות,

בסופו של דבר יש פה הונאה, אי-אפשר להתעלם מזה. ברגע שאתה מוכר לאנשים ביטוח סיעודי שאפשר לבטל אותו כל חמש שנים, ואתה מבטל להם את זה אחרי שהם שילמו 25 שנה, כאשר אנשים מגיעים לגיל הסיכון, מה זה אם לא הונאה בחסות

מחפש פתרון. השר לא היה חותם על צו שמצרף את כל קופות-החולים, בדקתי בתקנון: לא מופיע סעיף של משא-ומתן בין סגן השר לחבר הכנסת.

השבוע התפרסמה כתבה בערוץ 10 על הפיתויים והתחבולות של הבנקים, ללכוד לווים שייטלו הלוואות שבסוף מסבכות את

זה חוקי, זה מעוגן,

הכול בסדר גמור, אבל מה נאמר? זהו מעשה נבלה. האם אתם מודעים לנתונים הבאים? בשנת 2014 נפתחו למעלה מ-330,000 תיקי הוצאה לפועל על-ידי בנקים וחברות תקשורת, במהלך שנת 2014 הוגשו מעל 14,000 בקשות לפשיטת רגל, עלייה של קרוב ל-20% לעומת שנת 2013. אדוני היושב-ראש, אני לא באמת יודע מה הפתרון, אבל צריך לתת על זה את הדעת ולחייב את הבנקים לפשט את המידע שהם נותנים ללווים, ואולי במסגרת יום המעשים הטובים שעשה בנק הפועלים יורידו גם את סכומי הריבית.

ידידי חברי הכנסת, שבוועדה נמצא הצעות לשיפור המצב החמור, בבחינת "ותשועה ברוב יועץ". תודה רבה.

חבר הכנסת מוזס, לא נמצא. חבר הכנסת חסון, בבקשה. איזה מהחסונים?

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, השבוע ציינו כאן בכנסת ובעוד כמה מקומות את יום המעשים הטובים, ומתברר, דבר שאגב לא ידעתי אותו עד היום, או עד השבוע האחרון, שיום המעשים הטובים הוא דווקא יום שמאורגן ומנוהל על-ידי אחד הבנקים בישראל, ש-0.000000, ואם היו לי עוד אפסים הייתי אומר, מרווחיו הוא משקיע בפרויקטים חברתיים. בסדר, ראוי להערכה. ודווקא חשבתי שאולי המעשה הטוב הראשון שמערכת הבנקאות יכולה לעשות זה להפסיק לפתות אזרחים בהלוואות שהם לא מסוגלים לעמוד בהן אחר כך. אמר את זה חבר הכנסת גואטה לפני, הלוואה היא כלי לגיטימי, חשוב ומשמעותי בכל משק, בכל כלכלה. הלוואה היא גם דבר ממנף, היא לא רק דבר הורס. היא בהחלט דבר ממנף, ורבים יכולים לבנות את חייהם בזכות הלוואה. רוב אזרחי המדינה זכו לדיור בזכות הלוואה, וזה בסדר גמור, ולא על זה אנחנו מדברים. צריך לומר ולהדגיש: אנחנו מדברים על הלוואות שהן בדרך כלל הלוואות שמכוונות לאוכלוסיות חלשות יותר. אנחנו מדברים, חברי חברי הכנסת, על תופעה שבה קבוצות במערכת הבנקאית הישראלית מאפשרות לאזרחים מסוימים להגיע עד לסף האשראי שלהם האפשרי מבחינת המינוס,

המינוס זה אחת הרעות החולות של הכלכלה הישראלית, המצאה ישראלית, צריך לומר, העניין הזה של המינוס, וכשמגיעים לסף-סף האשראי, שגם עליו משלמים ריבית מאוד מאוד גבוהה, באים ומפתים בהלוואה, כשלפעמים באמת אין ברירה אלא לקחת אותה, כי זו נראית הדרך היחידה להיחלץ מהסיטואציה. ואני אומר, למה לא קודם? למה לא מגבילים קודם כול את האזרח מלהיכנס למינוס הזה? הרי לא כולם יודעים להתנהל כלכלית, לא כולם יודעים להתנהל פיננסית. לצערי, אגב, זה שיעור שלא מלמדים בבית-ספר.

טעות קשה מאוד. אתה צודק.

אני רוצה לומר לך שאני מכיר כמה אנשים שיודעים לפתור משוואות בנעלם פי-לא-יודע-כמה, אבל לחשב אחוזים, הם לא יודעים לחשב. והרבה אנשים שלא יודעים לנהל כלכלת בית כמו שצריך, ובגלל זה נכנסים למצוקה ונכנסים למינוסים ולחובות, ואז בדיוק מגיע אותו סמ"ס או מגיע אותו מייל או דואר או טלפון: בוא תיקח הלוואה. נא לסיים. ברשותך, עוד דקה, אדוני. זה נושא חשוב. ושני דוברים לא היו, אפשר קצת,

נוהל בתקנון: כשדוברים אחרים לא מגיעים, הדקות מגיעות לדוברים. כשיהיה הנוהל הזה, אני אשקול את זה. או שאם הדובר אומר שזה חשוב, אז גם.

בוא נסכים על זה, אדוני, ואז נגיע רחוק. יאללה, בוא נחתום. אבל לסכם את העניין, ברצינות. ואם השר אומר שזה לא חשוב, אז אתה לא מקבל. מגיע אותו מכתב או סמ"ס או מייל ומציע הלוואה, שנראית באותו רגע לאזרח כחבל ההצלה, אבל לא נעים להגיד, הרבה פעמים זה חבל התלייה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לעסוק בנושא הזה, ללמוד אותו. אני שמח, אגב, שאני שומע, אדוני היושב-ראש, שמתכוונים לפתוח את שוק ההלוואות באופן רחב וכזה שתהיה בו תחרות אמיתית, ויוכלו לתת ריביות טובות יותר לאנשים שיודעים להתנהל כלכלית. יהיה בזה סוג של תחרות, כי אין תחרות היום בשוק הזה. ואני מקווה מאוד שאחרי הדיון הזה, אדוני סגן השר, אנחנו נסכים שהנושא הזה יעבור לדיון מעמיק יותר בוועדת הכספים או הכלכלה, מה שתחליטו, זה פחות חשוב, ושנוכל לרדת לגופם של הדברים.

תודה, חבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אחריו, ישיב השר

סגן השר יצחק כהן. אני פשוט כל כך רוצה שתהיה שר, איציק, אז נפלט לי. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, אחרי שהבנקים מיצו את העמלות הגבוהות, את הריביות על חריגות, הם מעלים הילוך הם לוחצים, דוחפים את הלקוחות לקבל הלוואות מאוד יקרות, הן מפתות במבט ראשון וקטלניות בסוף המחזה, הטרגי, כפי שראינו בכתבה ששודרה. הם מקבלים סמ"ס, אימיילים, טלפונים, שיווק אגרסיבי. על פניו, בהתחלה, הדבר נראה מפתה, לרכוש מכונית, לשפץ בית או סתם להחזיק מזומנים בצד. וכך הם משווקים את ההלוואות, כאילו זה הפתרון המושלם למצוקה הרגעית שמרגיש אזרח שממש זקוק לכמה אלפי שקלים. וראיתם שהלוואה שהתחילה בכמה אלפי שקלים הסתיימה בסוף במאות-אלפים, ובאחד המקרים גם מיליון,

או יותר ממיליון,

תראו, כל עוד אין תחרות אמיתית לשלושת הבנקים הגדולים, או לבנקים הגדולים, המצב ימשיך לדשדש באותו מקום. הרי אתם יודעים, הבנקים, ריבית על הלוואה שאנחנו נוטלים היא גבוהה יותר מריבית על כסף שאנחנו חוסכים בבנק.

חלק הארי, מהרווחים של הבנקים.

מישהו צריך להתערב, כדי להחזיר את האיזון הזה, שלא קיים, בין הבנק לאזרח. אולי הגיע הזמן שיתייחסו לבנקים כמו שהתייחסו לחברות הסלולר, שממשיכות עד הרגע הזה להרוויח המון כסף, כדי להציל את האזרח הפשוט מקריסה, בעקבות רצון כל כך נורמלי, כל כך אנושי, לקבל הלוואה כדי לשפץ את הבית או לרכוש מכונית.

סגן השר יצחק כהן, בבקשה, ישיב על ההצעה לסדר-היום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעה דחופה לסדר-היום, מערכת הפיתויים של הבנקים לשכנוע לקוחות לקחת הלוואות.

התייחסות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לנושא נטילת הלוואות על-ידי לקוחות הבנקים: הפיקוח על הבנקים הסדיר בנובמבר 2015 בהנחיה את נושא השיווק היזום של אשראי למשקי-בית. במסגרת זו נדרש שהבנק יפנה בהצעת אשראי רק ללקוחות שהאשראי תואם את צורכיהם והם בעלי יכולת להחזירו. נוסף על כך נדרש שהבנק יתעד את השיחה עם הלקוח ואת כל השיקולים להעמדת ההלוואה. מבדיקות ראשוניות שנערכו נמצא שההוראה מקוימת על-ידי הבנקים. הפיקוח על הבנקים בודק את מסמכי המדיניות והנהלים שהועברו מהבנקים בנושא זה ומוודא את יישום הנחיות המכתב, לרבות באמצעות עריכת ביקורת בנושא. ככל שיתברר כי תהליך שיווק ההלוואות מתנהל באופן שאינו עומד בסטנדרטים ראויים של הוגנות כלפי לקוחות ולא בהתאם לצורכיהם, או כי לא מתקיים הליך תיעוד תקין, ישקול הפיקוח על הבנקים נקיטת צעדים מתאימים. נוסף על כך, התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי נוהגים, כחלק מהתנהלותם העסקית השוטפת, לפנות באופן יזום ללקוחות קמעונאיים בהצעה למתן הלוואה. ראוי לציין כי לא אחת הלוואה ניטלת כחלופה ליתרת חובה בחשבון או לצורך פירעון חוב שנוצר בחשבון.

שנועדה להסדיר את החוב הקיים, נושאת ריבית נמוכה מזו החלה על יתרת החובה בחשבון, או על החוב שהצטבר, ונועדה להיטיב עם הלקוח. במקרים אחרים, כאשר ההלוואה ניתנת לכיסוי חריגה ממסגרת האשראי, היא מיטיבה עם הלקוח, שכן האלטרנטיבה היא נקיטת הליכים משפטיים נגדו לגביית החוב. שעה שהפיקוח על הבנקים מפקח, השאלה באיזה

שעה שהפיקוח על הבנקים מפקח על תהליך שיווק הלוואות של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי ללקוחות קמעונאיים,

ומוודא שהאשראי תואם את צורכי הלקוח, יש כיום גופים חוץ-בנקאיים, שאינם מפוקחים, המציעים הלוואות לציבור, ואין כל פיקוח על פעילותם, והנושא הזה מטריד ודורש טיפול.

לאחרונה הממשלה אישרה את הקמת הרגולטור העצמאי, מחוץ לאוצר, רגולטור פיננסי, שבין היתר נחשוב גם שיפקח גם על הנושא הזה. לגבי תהליכי גביית חובות מלקוחות שלא עומדים בתשלומים, הנתונים שבידינו על הלוואות בפיגור מראים כי רוב-רובן של ההלוואות נפרעות כסדרן, וכי רק אחוז קטן, 0.5%, חצי אחוז מהאשראי שניתן, מכספי ההלוואות, הוא בפיגור. אשר ללקוחות שנקלעים לפיגור בתשלום ההלוואה, הפיקוח על הבנקים פרסם כבר במאי 2015 טיוטת הוראה בנושא הליכי גביית חובות שנועדה להסדיר את אופן הטיפול של התאגידים הבנקאיים בלקוחות הנקלעים לקשיים כלכליים, ומטרתה להגביר את ההוגנות והשקיפות בהליכי גביית חובות. צפוי כי הנוסח הסופי של ההוראה יתפרסם בקרוב. עוד נציין כי בד בבד עם השמעת טענות על שיווק אגרסיבי של אשראי ללקוחות התאגידים הבנקאיים, נשמעות גם טענות מהכיוון ההפוך, ולפיהן הם מסרבים לתת אשראי ללקוחות, ואלה מלינים לא פעם על "הדרת אשראי". האיזון בין שתי הטענות הוא מאוד מאוד עדין.

נשאלו פה גם שאלות על הריבית, ואני מציע שזה יועבר לוועדה.

כן? איזו ועדה אתם רוצים? לא מי שאחראי לכשל הזה.

לי יש בעיה עם המדינה, אני אגיד לך למה: העמדה של האוצר בשנה

לבוא לוועדות ולהגיד שהפוליסות האלה לא שוות כלום,

יודעים.

לא איפה היה איציק כהן. איפה היה משרד האוצר? איפה היה הרגולטור, איפה היה האוצר

בעצם מעודד לקיחת עוד חובות וכניסה לעוד

וצריך לעשות את הכול כדי לשנות אותו.

תודה רבה.

מי שבעד, הוא בעד ועדה, ומי שנגד, הוא בעד הסרה. ועדת כספים.

לא מופיע לי הלוח.

יש תקלה. להוסיף את חיליק, כי זה היה מעבר בין

מעלים את נושא הבנקים בהצעות לסדר-היום דחופות. יש איזה הלימה או יש קשר בין ההצעה הקודמת להצעה העכשווית. כשרווחי הבנקים מריבית על הלוואות, אדוני היושב-ראש, הם 24 מיליארד שקל, לא פלא שהבנקים באמת מפתים את האנשים לקחת הלוואות. רווחים של 24, מריביות בלבד, 24 מיליון. זה מביא אותנו באמת לשאלה המרכזית: איך זה שהבנקים ממשיכים לקחת עמלות מאוד מאוד גבוהות, יש רווחים מאוד גדולים לבנקים, רווחים שמזנקים, ושכר מנהלים מאוד מאוד גבוה, ואנחנו עומדים מן הצד ולא מגינים על האזרחים? אין גורם במשק, כולל גם הגופים הביטחוניים של מדינת ישראל, שלא נגעו בו, או הפעילו רגולציה, או התערבו, או רפורמה. בדבר אחד יש חממה שהיא סגורה,

וזה הבנקים. והכול עם איזה קלישאה, או איזה פרה קדושה, שנקראת "יציבות הבנקים". אנחנו לא רוצים לגעת בשום דבר, לפגוע בבנקים, כדי לשמור על יציבות הבנקים. בזכות זה נגיד בנק ישראל הקודם, סטנלי פישר,

החריף את מצוקת הדיור עם תקנות, עם גזירות על משכנתאות, ההלימה או התמהיל, התמהיל של ההלוואות, שדורש היום הון עצמי, והריבית, שהוא העלה אותה, שייקרה מאוד מאוד את ההלוואות בבנקים, וזה גרם, הרחיק את הדירות מהזוגות הצעירים, והכול כי אנחנו צריכים לשמור על יציבות הבנקים. ואחרי זה, כשלא מתערבים לא במשכורות, ולא ברווחים,

שני הבנקים הגדולים, 10 מיליארד שקל רווח רק מעמלות.

אם הם היו עושים ביצועים טובים, ועל כך הבנק הרוויח, היינו אומרים בסדר. אבל לא מדובר ברווחים שבאו מביצועים טובים, מעסקאות טובות, אלא הם באים מעמלות, רק שני הבנקים האלה, 10 מיליארד שקל מעמלות של הבנקים. מי משלם אותן? אפשר לחשוב שהשירות שופר בבנקים? ממש לא. איזה תלונות יש לנו, אנחנו, כחברי כנסת, מאזרחים? סגירת בנקים במקומות לא מספיק רווחיים עבורם, צמצום מספר הטלרים, איפה שעות אחרות, דברים שלא היו עד היום מעזים לעשות. ואנחנו לא מדברים כבר,

על הנושא של המשכורות, משכורות עתק הזויות, משכורות של 7 ו-8 מיליון שקלים לשנה. 8 מיליון, המשמעות היא 600,000 שקל לחודש, 20,000 שקל ליום, עם הפערים הגדולים שנוצרו מול העובדים הזוטרים, שהמשכורות שלהם לא גדלו, אלא אפילו צומצמו. אולי תגידו שתמיד היו פערים בין המנהלים לעובדים, אבל כשאין לגיטימציה למשכורות הגבוהות בבנקים, כשהבנקים במהותם, אם לא העמלות האלה,

כמו שאמרנו, ללא העמלות האלה, שהם הגורם לרווח הגדול, אפילו ניזוקו בביצועים שלהם. שילמו מיליארד שקל קנסות בארצות-הברית, מכרו, כמו בנק לאומי, שמכר נכסים במיליארד שקל, וזה מה שהכניס רווחים,

הרווחים שלהם היו עוד יותר קטנים. והכול ממה? על חשבון הלקוחות. מדוע אנחנו לא מתערבים, הרגולטורים לא נכנסים לתוך העניין הזה? אנחנו חייבים לצמצם. אין שום סיבה בעולם שהלקוחות ישלמו עמלות כאלה גבוהות, גם עם הניסיונות. אנחנו יודעים שבבנק ישראל עושים ניסיונות, אבל עדיין לא מקבלים גיבוי. עדיין שומרים, כמו כל גורם אחר, אין שום הבדל. אם גורמים ביטחוניים, אנחנו היום יודעים גם להגיד לצבא: תצטמצמו, אנחנו צריכים לעשות שינויים, דורשים זאת מהם, וכל הגופים הביטחוניים הנלווים לכך, וכשזה מגיע לבנקים, לפרה הקדושה הזאת, של יציבות הבנקים, בוודאי שיציבות חשובה, הבנקים מחזיקים את הכסף שלנו, מכאן ועד לתת להם לעשות מה שהם רוצים, במקום שתהיה פרה מניבה עבורנו, היא פרה שיונקת את לשד העצמות של הלקוחות, וגורמים לכך שהציבור מאבד את האמון. נכון שהיום נעשים דברים. אנחנו צריכים לחזק את הדברים שנעשים. לא פלא שהייתה ההצעה הקודמת על הפיתויים הגדולים, לתת פלאפון כשאתה לוקח הלוואה. כשהרווחים הם 25 מיליארד, 24 מיליארד כן, אדוני סגן השר,

24 מיליארד שקל רק מריביות לבנקים. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת נאוה בוקר, לא נמצאת. חבר הכנסת פרופסור יוסי יונה. בַּעְדו, אכרם חסון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם אני כאן עומד ומתקומם נגד, לאו דווקא נגד הרווחים העצומים של הבנקים, אלא על התועלת, אם היינו אומרים: או, איזה יופי,

הבנקים מרוויחים המון כסף, אבל מאידך, הציבור עצמו גם הוא נהנה מהצמיחה הזאת ברווחים של הבנקים, היינו אומרים:

ובאמת, כפי שחברי מקלב ציין לפני, המספרים מדהימים. אנחנו מדברים גם על התפתחות, או אם תרצו על צמיחה, ברווחים. אנחנו מדברים על כך שבין 2014 ל-2015 חלה עלייה של 27% ברווחי הבנקים, והם עומדים על 8.2 מיליארד שקל, מול 6.4 בשנה שעברה. ובוודאי, הדברים שצוינו כאן לפני כן, מהיכן זה בא, אדוני השר? מהעמלות שהם משיתים על הציבור, מההלוואות שהם כל כך ששים לתת לציבור. אנחנו יודעים שיש בעיות אחרות שבהן הבנקים לא מטפלים. אחת הבעיות המרכזיות, שדנו בהן גם בעבר, היא בעיה של האשראי לעסקים קטנים. אנחנו יודעים שחלקו הגדול של האשראי הולך לתאגידים גדולים, שהפיקוח עליהם הוא מאוד בעייתי, הבקרה מאוד בעייתית, והאופן שבו הם מנהלים את העסקים שלהם, לא כל כך ברור המון פעמים אם זה אכן מיטיב עם הציבור הישראלי. אני גם עומד כאן כמי שניסה לדחוף בעבר ועדיין מנסה לדחוף את הנושא של הבנק הקואופרטיבי, ועלינו, על היזמים הללו, של הבנק הקואופרטיבי, אדוני היושב-ראש, אתה יודע כמה קשיים מערימים עלינו?

על בנק שיכול באמת להיות של הציבור, במלוא מובן המילה. בנק שיכול להיות של הציבור במלוא מובן המילה. אדוני סגן שר האוצר, אליך אני פונה, ואת סיועך אנחנו מבקשים זה המון זמן, וגם סיוע מגופים אחרים: תנו, תנו ליוזמות חדשות בתחום הבנקאות להתפתח, כמו הבנק הקואופרטיבי, שייתן "פייט" לבנקים הגדולים הללו, שאנחנו היום,

אולי אנחנו שבויים שלהם, כמו התופעות של תאגידים פיננסיים בארצות-הברית, מה שנאמר עליהם: Too big to

אנחנו לא יכולים לאפשר את נפילתם, כי הפכנו להיות בני-הערובה של הגופים הללו. אבל למה אי-אפשר לפתח יוזמות שהן הדרגתיות, שבסופו של דבר לא נוכל להישען עליהן, או שאסור לנו להישען עליהן, באופן כל כך חד-משמעי. אם נעודד התפתחותם, או התפתחותה,

של אחת מהיוזמות האלה, של הבנק הקואופרטיבי, שאכן יכול לתת "פייט" לבנקים הגדולים. בעודנו מדברים אני רוצה לציין, בעודנו מדברים, אדוני היושב-ראש, מתכנסת לה ועדת הכספים, שמבקשת, או בעצם הולכת לקבוע, להגביל את שכר בעלי השכר הגבוה בתאגידים הפיננסיים ל-2.5 מיליון שקלים. זו יוזמה שעד כמה שאני הבנתי, היא של שר האוצר כחלון, ובוודאי אני מקווה,

שבעודי מדבר, חברי הוועדה מרימים את ידם מעלה, ויש גם לציין,

אדוני היושב-ראש, שזה נעשה בקונסנזוס מאוד מרשים של כלל סיעות הבית, כדי להגביל את שכר הבכירים. וכאן אפשר שאנחנו מעבירים מסר לחברה הישראלית, הפרלמנט הישראלי, מאבק שנמשך זה שנים רבות על-ידי חברי כנסת, בהם שלי יחימוביץ, כדי להגביל את שכר הבכירים.

אפשר שבעודי מדבר, אפשר לבשר על ההצלחה הראשונה, ואני מקווה, מהלך אחד בתוך סדרה של מהלכים שיכולים להבטיח יותר שוויון וצמצומם של הפערים בחברה הישראלית. תודה, אדוני היושב-ראש.

אכרם חסון, תפאדל. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, סגן השר, חברי חברי הכנסת, לפני שנתחיל ונדבר על רווחים של הבכירים ב-22 בנקים, שהגיע ל-108 מיליון ש"ח בשנת 2015, אני רוצה להזכיר לכבודכם ש-32% מאזרחי ישראל מוגדרים עניים. יותר מ-2,600,000 חיים מתחת לקו העוני, מהם 998,000 ילדים. מובן ש-52%, כמעט 53%, מהמשפחות הערביות חיות מתחת לקו העוני. שיעור העוני של משפחות הקשישים עלה לכמעט 24%. אותו מספר גם, כמו שאר הערבים, העוני בקרב המשפחות החרדיות עלה בשנת 2014 ל-54%, ואנחנו כאן מדברים על רווחים של כל בכיר, שמגיע ל-8 9 מיליון שקל בשנה. אני אישית קיבלתי את התלוש הראשון שלי, שהוא כמעט 40,000 שקל ברוטו, 20,000 שקל נטו, כך שאנחנו, כל 15 חברי כנסת שווים בכיר אחד בבנק. כל הכנסת הזאת שווה שמונה בכירים בבנקים. זה דבר לא אחראי, זה דבר לא מוסרי, זה דבר שיפגע בחוסנה של מדינת ישראל. אנחנו רודפים ואוהבים צדק, אנחנו לא שונאים עשירים ואנחנו לא שונאים מנכ"לים של בנקים, אנחנו רוצים שאנשים ירוויחו, אבל ירוויחו ביושר, באחריות, שתהיה פרופורציה ברווחים האלה, כי כך אי-אפשר להמשיך. זה לא מתאים למדינת ישראל, שחלק מהאוכלוסייה עושק אותה, חלק מהטייקונים עושק אותה, ואנחנו נשארים על הנייר כל הזמן עניים. שמחתי מאוד שהצטרפתי למפלגה שהיא מפלגה לאומית חברתית בראשותו של משה כחלון, שחרת על דגלו להילחם ביוקר המחיה, ואכן, האיש כבר שנה מתמודד מול כל הטייקונים, מתמודד מול כל החברות, והוא יתמודד מול הבנקים, כי לא יעלה על הדעת שאזרח פשוט ישלם משכורת חודשית בשנה כעמלות לבנקים. רק במתווה הגז הוא לא מתערב, אז תהיה זהיר בלשונך. אני רוצה להגיד לך שאתה טועה. במתווה הגז הוא קיבל הוראה מהיועץ המשפטי שלא להתערב, והוא אדם ישר, והגון ואחראי, והוא לא התערב, והוא ממשיך להתערב איפה שיכול, החוק, אין ספק,

והוא עושה מה שלא עשה שר האוצר שלך במשך השנתיים שכיהן כאן. תסלח לי, אי-אפשר לעבור לסדר-היום, אנחנו יודעים בדיוק מה כל אחד עשה. עוד לא קם שר אוצר כמו משה כחלון לעם ולמדינת ישראל, אדם ישר, והגון ואחראי, שמתמודד יום-יום עם הטייקונים, וחלק גדול חותר תחתיו ולא עוזר לו, ובעזרת השם הוא יצליח גם להוריד את מחירי הדיור וגם ימשיך לתרום לחלשים,

ועובדה שעזר לחיילים, ועזר לקשישים, ועזר לחד-הוריים. הוא ממשיך לעשות את העבודה שלו כמו שצריך,

ולכן, אני מבקש ממך לדייק. אבל אל תגיד שהוא מתמודד עם טייקונים, כי במתווה הגז הוא עושה כלום. אני אומר לך, הוא מתמודד, והוא הוכיח את עצמו,

והוא לא צריך שום תעודת יושר מאף אחד. אבל זה לא שייך ליושר. שם הכסף, בגז.

אני רוצה קודם כול לדבר על הבנקים ואני אחזור אליך. מי שלא מטפל בגז, הבנקים האלה שמרוויחים, תן לו. אני מאפשר, הבנקים שמרוויחים, אדוני היושב-ראש, מיליארדים, לא ראו לנכון לפתוח סניף בנק בכפר כסרא, לא פתחו סניף בנק בכפר סמיע, שני יישובים שמאז הקמתם אין להם סניף בנק. טייבה, יישוב של 40,000, אין מחלקה עסקית בשני הבנקים, הם צריכים לנסוע לתל-אביב, העבירו אותה.

אין סניפים של בנק לאומי או הפועלים בכפר ירכא, שזה כפר תעשייתי, יש הרבה מפעלים שם. אנחנו רואים את שאר הבנקים: איגוד, יהב, דיסקונט, המזרחי אולי המזרחי לאחרונה החליט להיכנס למגזר הלא-יהודי ולתמוך. כך שהבנקים עושקים את האזרח, עושקים את המדינה, וגם לא נותנים שירותים. אני לא יודע מה הם עושים עם כל הכסף.

רק אתמול דיברנו, איך לבנות תחנות כיבוי אש ביישובים, יש שרפות, סכנת חיים, ואומרים לנו: אין כסף. בהרבה יישובים במדינת ישראל אין תחנת כיבוי אש, אין תחנת מד"א, ואנחנו מדברים על רווחים של בכירים בבנקים שמגיעים ל-10 מיליון, ל-9 מיליון, ל-8 מיליון. חבר כנסת מגיע בשנה ל-500,000 שקל ברוטו, ופחות מ-50% מקבל בסופו של דבר בחשבון הבנק, ואנשים עושים צעקה. ולכן אני שואל: איפה כל חברי הכנסת? איפה כל יפי הנפש האלה, שמדברים משהו ועושים משהו אחר? איפה כל האחראים שדיברו על העניינים האלה שקשורים לאזרח הפשוט? ואנחנו שייכים לאזרחים הפשוטים, אנחנו גרים ביישובים עניים, בסוציו-אקונומי 3. ולכן אני באתי למשה כחלון, כי המפלגה שלך לא עשתה לי שום דבר, ואני הייתי ראש עיר והייתי חבר כנסת,

כשהאוצר היה בידיים שלכם,

כספים נראה לי. אם זה יעבור לכספים ייתנו לכם את כל פרטי ההלוואות ופרטי הריביות.

הנושא חשוב מאוד, ואני מודה לכם שהעליתם אותו. תודה. אני מודה לאדוני.

תודה לסגן השר על התשובה.

לך, אדוני היושב-ראש, אכן, אדוני סגן השר, זוהי סוגיה מאוד חשובה, שעלתה היום על שולחנה של הכנסת, ואנחנו נמצאים במציאות מאוד מדאיגה: הולכת ומתפתחת כאן, בחסותם של הבנקים, תרבות של נטילת חובות, כניסה לחובות.

כבוד היושב-ראש, בעניין רווחי העתק של הבנקים לשנת 2015:

העלייה ברווחי הבנקים השנה נבעה מכמה גורמים: התפתחויות נקודתיות וחד-פעמיות לצד ירידה בהפסדי האשראי וירידה בהוצאות התפעוליות.

רווחיות הבנקים בישראל דומה, ואף נמוכה מרווחיות הבנקים במדינות ה-OECD. רווחי הבנקים צריכים להימדד ביחס להונם או ביחס לנכסיהם. בשנת 2015 התשואה להון הממוצעת במערכת הייתה 9.1% זה הרבה, מעט מתחת לממוצע ארוך הטווח בישראל, 9.5%. המרווח הפיננסי, הפער בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות, ירד זו השנה הרביעית ברציפות. הירידה חלה בעיקר במגזר משקי הבית, וגם במגזר העסקים הקטנים. חבר הכנסת מאיר, השר מאיר כהן,

בשנת 2015 ההכנסות מעמלות נותרו ללא שינוי. ההכנסות מעמלות ביחס לכלל הפעילות של הבנק ירדו בשנים האחרונות עקב צעדי הסדרה שנקט הפיקוח על הבנקים במטרה להפחית את העלויות לצרכן. היעילות של הבנקים עדיין נמוכה ביחס לעולם, אם כי חל שיפור מסוים בשנת 2015. הגדרנו את נושא שיפור היעילות כיעד של הפיקוח על הבנקים, כי שיפור היעילות יחד עם הגדלת התחרות יוביל להורדת המחירים של השירותים הבנקאיים לצרכן. אדוני היושב-ראש, הפיקוח על הבנקים ומשרד האוצר פועלים להגברת התחרות במערכת, במטרה להפחית את העלויות לציבור ולשפר את השירות הבנקאי. חבר הכנסת חיליק בר, בהתייחס לשכר הבכירים, ששאלת אותי לגביו הבוקר: בימים אלה דנה ועדת הכספים, ברגעים אלה כבר הצביעה, בהצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) בנושא הגבלת שכר בכירים, לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני מבין שכבר הצביעו, הצביעו? כן.

פה-אחד פה-אחד. בשעה טובה ומוצלחת. שכר הבכירים במגזר הפיננסי הוא ביטוי מוחשי לתופעה של הפערים החברתיים ההולכים וגדלים בחברה, בכירים במגזר הפיננסי מרוויחים שכר שנתי הכולל הטבות, מענקים ובונוסים בסכומים חסרי הצדקה ומנופחים מעבר לכל פרופורציה. מדובר לעתים בפי-100 ויותר מהשכר הממוצע במשק. במגזר הפיננסי התופעה החמורה הזאת מביאה לפערי שכר פנים-ענפיים אדירים ולהצמדת שכר הבכירים, המביאים לניפוח השכר באופן בלתי מידתי, נטול כל היגיון כלכלי, אדוני היושב-ראש, ובעל השפעות ארוכות טווח ומרחיקות לכת. עמדת שר האוצר מר משה כחלון היא כי יש להגביל את שכר הבכירים במגזר הפיננסי באופן שלא יחרוג מעלות שכר של 2.5 מיליון ש"ח, ואני שומע עכשיו שבשעה טובה ועדת הכספים הצביעה והכינה את זה לקריאה שנייה ושלשיית.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. לאיזו ועדה? זה נדון כבר, כבר אין טעם.

אבל הכספים עכשיו הצביעו. אתה רוצה בכספים?

שהם הצביעו כבר? אדוני סגן השר, הרי הדיון לא עוסק כאן, אולי נפרגן משהו לכלכלה קצת? לכלכלה, כן. יש הרבה עבודה לכספים. כלכלה מובטל. תודה. הוא הציע ועדת כלכלה. אני הבנתי כלכלה. ראשון המציעים בהבעת דעה הוא חבר הכנסת דב חנין, שהוא אחד מארבעת חברי המשותפת

אדוני היושב-ראש,

פשוט סיעה אחת עובדת, וחבריה מגיעים,

אז הם גם רוצים להביע אותן. אתה רוצה לרמוז שבסיעת הליכוד,

אין אף חבר כנסת מלבד השר לביטחון הפנים? אני לא רוצה לרמוז, אני רוצה להגיד את זה בצורה ברורה, בלי רמזים. אז תגיד. בלי רמזים. אדוני היושב-ראש, הסוגיה של רווחי הבנקים וההכנסות של בכירי הבנקים היא סוגיה חשובה ביותר. אנחנו הגענו למקום השני בכל מדינות ה-OECD בשיעורי האי-שוויון. וכשאנחנו מדברים על שיעורי האי-שוויון בחברה הישראלית, אנחנו בדרך כלל מפנים את הזרקור לשיעורי העוני. ואכן, שיעורי העוני בישראל היום הם במקום הראשון ב-OECD. אבל הצד השני של המטבע הוא ריכוז העושר המוגזם שיש בידי בעלי הון. וכאן, היום אנחנו מדברים על בעלי ההון במגזר הפיננסי: הרווחים של הבנקים בישראל הם עצומים, ההכנסות של בעלי הבנקים ושל מנהלי הבנקים הן עצומות, והכול בלי קשר למצב הכלכלי, גם אם המצב הכלכלי יותר טוב, גם אם המצב הכלכלי פחות טוב, מצבם של הבנקים נשאר מעולה, מצב הרווחים שלהם נשאר נפלא, ובזה צריך לטפל.

תפאדל, שיח'. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, הרווחים של הבנקים מורכבים מכמה אלמנטים, הראשון זה העמלות, השני זה הריבית על ההלוואות, השלישי זה צמצום בכוח-אדם כך שהשירות לאזרח הוא פחות ופחות, כדי להגדיל את הרווחים של מנהלי הבנקים והבכירים, מה שנקרא, בעובדים של הבנקים, הפקידים של הבנקים. ולא רק זה,

כאוכלוסייה ערבית, כנראה יש תוכנית מושכלת להנציח את העוני, או, במילים אחרות, גם להילחם באפשרות לצאת מהעוני. אני אתן דוגמה: כל אזור המשולש הדרומי, החל מטייבה, טירה, כפר-קאסם, כפר-ברא, ג'לג'וליה, בנק לאומי שם הוציא את המחלקות העסקיות מאותם בנקים בכל המקומות האלה והעביר אותן לכוכב-יאיר. פשוט הוא לא רוצה לתת אשראי לאנשים, לבעלי עסקים ולתעשיינים שהם באוכלוסייה הערבית, כדי להוציא אותם ממעגל העוני.

אז כנראה זה תוכנית, ותוכנית ממשלתית, להנציח את העוני, ובזה אנחנו נלחמים ונמשיך להילחם.

רפיק, עבדאללה אבו מערוף.

ד"ר טיבי, חברי היקר, כבוד הנוכחים חברי הכנסת, כבוד השר ארדן וכבוד סגן השר איציק כהן, כולם מכובדים, אבל כנראה הבנקים והרווחים שלהם לא מכובדים. אני לא אדבר על העוני ועל הסכומים האדירים, סכומי העתק, שהם מקבלים, והרווחים, וכמה זה תורם לעוני ולקיטוב החברה, וכמה זה תורם שאנשים יהיו עוד יותר עניים. כמה משפטים,

אם אנחנו חברה נאורה, ורוצים לראות איך אפשר לעזור, וכספים תמיד חסרים, גם בבריאות, גם בחינוך, גם מחירי הדירות, שלא ירדו, מחירי הדירות, עם כל הכבוד, בכלל,

לצרכים אחרים של החברה, צריך לעשות הלאמה של הבנקים, אין דרך אחרת. או, אכן, שהמפקח על הבנקים ידע, המשכורות האלה, של מיליונים, אכן, לא רק יקצץ בהן, יוריד אותן.

יש כאן, פשוט מאוד, אני עברתי עם אחד האנשים שמתעסקים עם הבנקים, של עשר דקות, 20 חוקים, אפשר בקלות, שאנחנו הצענו, הציעו אותם לפני שנתיים, שלוש וארבע,

ועדת הכספים והכנסת המכובדת דחו אותם. אני חושב שנעלה אותם עוד פעם, ונראה מה זה עבודה מקצועית של הבנקים.

חבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, (אומר דברים בערבית: אתה היחיד מהרשימה המשותפת שלא ביקשת הבעת דעה.

אדוני היושב-ראש, באמת מדובר ברגע היסטורי. לפני עשר דקות הצבענו בוועדת הכספים פה-אחד, קואליציה ואופוזיציה, על הגבלת שכר הבכירים בתאגידים פיננסיים. וכשאנחנו מדברים על הנושא של רווחי הבנק במיליארדים, אז אנחנו היום שמנו קץ ושמנו נקודה לחגיגה של הבכירים שהיו וקיבלו מיליוני שקלים ועשרות-מיליוני שקלים ומאות-מיליוני שקלים על חשבון הציבור. אז אני מברך את ועדת הכספים, שהיום באמת שמה קץ לחגיגה של הבכירים בבנקים, ואני מפנה אותך, אדוני היושב-ראש, אתה יזמת וביקשת מחקר מהממ"מ בשנת 2012 על הבנקים ועל הפריסה של הבנקים והשירותים של הבנקים שניתנו למגזר הערבי, ובאמת, אחרי ארבע שנים המצב הולך ורק מידרדר. לכן אני מבקש שבאמת נקיים דיון בוועדת הכלכלה סביב השירותים של הבנקים במגזר הערבי, וגם סביב הרווחים המפחידים של הבנקים. תודה רבה, חבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, הבעת דעה. בבקשה. יש לכם 13 חברים, יש לכם 13 חברים. ביקשתי שיקראו לשאר. מכובדי היושב-ראש, אני מודה לך באמת שהזמנת אותי לדבר. הרי ביישובים הערביים-הבדואיים בנגב, אני מבקש שם, כאילו, שיהיו שם עמלות פחותות, כי באמת כולם יודעים מה מצבה של האוכלוסייה שם, מה המצב הסוציו-אקונומי שם, אבטלה, עוני, ולכן זה יעזור וייטיב לאוכלוסייה שם. הורדת שיעור העמלה.

תודה רבה, אדוני. (אומר דברים בערבית: אף אחד לא נשאר מהעמיתים, אחים? יא טלב, אין אף אחד מהאחים העמיתים, לא?

אוסאמה, אין אף אחד?

יאללה,

להצבעה.) מי שבעד, הוא בעד ועדה.

זו דמוקרטיה.) לא הצבעת, יונה. יוסי, לא הצבעת. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. 13 בעד, לרבות חבר הכנסת יונה, מוסיפים אותו לפרוטוקול, אין מתנגדים, אין נמנעים. ולכן הוחלט להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה. הודעה לסגן המזכירה, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176 והוראת שעה), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראת שעה), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני (תיקון), התשע"ו 2016, וכן הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו 2016, שהוחזרו מוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

תודה רבה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: תוכנית הבנייה באפולוניה, מס' 3346, 3352, 3378, 3389 ו-3394. תכף יגידו לנו איפה זה

לא עשיתם לנו כלום,

אתה רוצה שאני אגלה?

מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?

ואני ראיתי, אני יודע בדיוק מה יש באוצר, ומה השארתם לשר האוצר הזה. אני מכבד אותך, ואני לא אספר לאן באת שבוע לפני. אז תכבד את האנשים. אני מכבד, ואני אומר לך, בדיוק רציתי, אז תירגע, כי אני אעלה ואני אספר איפה היית שבוע

הוותמ"לים, אני מזכירה לכם, הקימו כדי לזרז הליכי תכנון ולקדם במהירות תוכניות בינוי למגורים, כדי להגדיל את היקף הבנייה ולפתור את משבר הדיור. אני שואלת

התכנוני הזה, שלא היה עובר בהליך שגרתי. אני חייבת להגיד גם מילה על טיהור הקרקע. האזור צמוד למתחם ישן של תע"ש, שפונה בשנות

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, סגן השר, חברי הכנסת, אני יודע די הרבה על פולניה, אבל לא ידעתי הרבה על אפולוניה. אבל חברי דב חנין בוודאי ידבר וילמד אותנו יותר פרטים על הפרויקט הזה, כי אני ניזון רק ממה שהתפרסם בתקשורת בעניין הזה, ובשורה אחת: מדובר פה בפרויקט דיור לאנשים שאינם חסרי דיור לפחות, בלשון המעטה.

אדוני היושב-ראש, ראיתי היום ידיעה על הפגנה של מיליון וחצי אנשים בברזיל, בסאו-פאולו, ויש אומרים שהיו 3.5 מיליון בני-אדם בכל 300 הערים בברזיל. הזעקה שעולה שם, בברזיל, היא בדיוק על הנקודה הזאת: יש מדינת תל-אביב של ברזיל, או מדינת הרצליה, ויש משכנות עוני נוראיים ברחבי ברזיל, מדובר במאות-מיליוני בני-אדם שחיים חיים קשים, והם צועקים שמפלגת הפועלים שם, זאת אומרת מפלגת השלטון, היא ארגון פלילי ששודד את משאבי המדינה: הם הורסים את המדינה שלנו, ובעיקר המצוקה הכלכלית הכוללת היא נוראה. חברות האשראי הבין-לאומיות כבר הורידו את איגרות החוב הממשלתיות לדרגת זבל,

אנחנו עוד לא הגענו לשם. אבל השיטה הזאת, שחברות בנייה, אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש, אני אצטט מהידיעה: "נחשף כי פוליטיקאים ודירקטורים בחברות אנרגיה ממלכתיות קיבלו שוחד מחברות בנייה שבתמורה העניקו להם חוזים יוקרתיים לבנייה" זה מזכיר לכם משהו? חברות בנייה? חברות גז? חברות אנרגיה?

רבותי, כל זמן שרוב אזרחי ישראל, צעירי ישראל, לא יכולים להגיע לדירה, זו ממש התגרות להשתמש בוותמ"ל, שזה ועדות תכנון ובנייה, ואנחנו תמכנו בהתלהבות בהקמת הוועדות האלה, הוול"לים, כדי להגביר את הבנייה, להוסיף דירות לזוגות צעירים ולאנשים חסרי דיור, והנה אנחנו רואים שדווקא אלה שיש להם משתמשים טוב במכשירים האלה. כרגיל. פעם היו אומרים על בן-אדם: "הוא מההסתדרות". אמרתי: מה זה אומר הסתדרות? הוא חבר בהסתדרות?

יש מסתדרים. הם מסתדרים ומסדרים את כולם, ועם ישראל סובל. כמה זעקות חברי הכנסת כבר העלו פה בעניין מצוקת הדיור, כמה דברים ודיבורים כבר דיברנו, כמה הצעות מעשיות הצענו, אני רוצה להציע את ההצעה שדיברתי עליה ולהגיד את זה במשפט אחד, כי השר כחלון אמר לי שהוא תומך בזה והוא רוצה לעשות את זה, העניין של פיצול דירות גדולות של אנשים מבוגרים שרוצים להכניס זוגות צעירים בדירה שלהם, עם תוכנית ועם הכול. לא, אנחנו בממשלה, במהפכה, נעשה את זה. לבסוף, בכנותו ובאדיבותו, אמר לי השר משה כחלון: ראשי הערים איימו עלי שיהרגו אותי פוליטית אם אני אתמוך בדבר הזה. ביררתי אצל כמה מראשי הערים, והם אמרו שהם דווקא תומכים בזה. אבל יש כמה ראשי ערים ששולטים ומחזיקים אותו בצוואר, והם אמרו לו שזה יעלה להם הרבה יותר שירותי פינוי אשפה, כל מיני שירותים, תירוצים,

להם, לעניינים האלה, לא היו ותמ"לים. בשביל אפולוניה? אז עם כל הכבוד לפולניה,

אדוני היושב-ראש, שלפני שמטפלים באפולוניה צריך לטפל בחסרי הדיור.

מה שקרוי: אפולוניזם. מי עכשיו? דב חנין כמובן. שאלה לא במקום. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, חברתי חברת הכנסת יעל כהן-פארן הציגה היטב את הביקורת העקרונית שמעלה התוכנית הענקית הזאת של הבנייה במתחם אפולוניה. אני רוצה להמשיך את דבריה ולהיכנס לניתוח פרטני של הבעייתיות במתחם המסוים הזה, שדרכה אפשר להראות את הבעייתיות בכל רעיון הוותמ"לים. בואו נתחיל בביקורת החברתית, הרי כשהעבירו את חוק הוותמ"ל בכנסת אמרו לנו שאחת מהמטרות היא להגדיל את היצע הדיור להשכרה, ואחרי מאבק קשה בכנסת נקבע ש-30% מסך יחידות הדיור המאושרות בוותמ"ל אכן תהיינה להשכרה, וחצי מזה יושכר במחיר מפוקח.

בואו ונראה מה קורה בשטח: מאושרת תוכנית עצומה, אבל היא לא כוללת, בכלל, דיור להשכרה, בניגוד למה שכתוב בחוק ובניגוד למה שהבטיחו לנו. אז אין דירות להשכרה, ובוודאי אין דירות להשכרה במחיר מפוקח. ומה שאמרנו בביקורת שלנו על חוק הוותמ"ל, שבסופו של דבר זה ישמש דיור לעשירים,

אנחנו רואים את זה מתבצע. נתקדם הלאה, סביבה. אנחנו מדברים על אזור יקר ערך, קרוב לים, אנחנו מדברים על ערך סביבתי ותרבותי שיש למתחם הזה. אגב, אזור סידנא-עלי, אזור עם ערך היסטורי חשוב, יש שם גן ארכיאולוגי חשוב, בנייה שאיננה מתחשבת באף אחד מהדברים האלה. נעבור הלאה, בריאות. אנחנו מדברים על בנייה בקרקע מזוהמת, קרקע מזוהמת שצריך לנקות אותה היטב כדי למנוע פגיעה בבריאותם של האנשים שיתגוררו שם בעתיד, והפגיעה עלולה להיות חמורה וקשה. אז במקום לשקם את הקרקעות ולהבטיח את בריאות הציבור שיגור בעתיד במקום, מתחילים לקדם, לאשר ולשווק את התוכנית בלי טיהור הקרקע. תחבורה, עמיתי חברי הכנסת, האנשים שגרים במקום הזה גם יצטרכו להגיע למקומות עבודה, למקומות לימודים, יש להם מספיק כסף, הם לא צריכים,

כל העסק הזה ייתקע בצורה פנטסטית.

מה שאנחנו רואים במתחם אפולוניה אופייני לכל התוכניות המקודמות בוותמ"ל: אין שיקול חברתי, יש פגיעה בסביבה, יש פגיעה בבריאות של האנשים ואין פתרונות תחבורתיים מתקבלים על הדעת. שערורייה בכל תחום. איך כזה דבר קורה? זה קורה כי המנגנון, עמיתי חברי הכנסת, דפוק לגמרי, חוות דעת של יועצים מקצועיים, נותנים להם שלושה שבועות להכין חוות דעת. זה רציני? הליך התכנון כולו אמור להסתכם בחצי שנה. החלטות, אין אפשרויות ערר. זו דרך המלך לגיהינום תכנוני, זה מה שהוותמ"ל מייצר. מקרה אפולוניה, מקרה חמור, מקרה מסוכן. את התוכנית הזאת צריך לעצור, אבל לא פחות חשוב, צריך ללמוד את הלקחים מהתוכנית הזאת, ממה שקורה כאן, ולהבין שמסלול הוותמ"ל לא מייצר לנו פתרונות, הוא רק ייצר לנו עוד הרבה בעיות חדשות. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר גלעד ארדן וסגן שר האוצר, אני מצטרפת כאן לכל הדברים שנאמרו. אלה דברים מאוד מאוד חמורים. כתושבת הרצליה, אני מכירה את האזור היטב. אני רוצה לספר לכם, חברי חברי הכנסת שנשארתם פה ואדוני היושב-ראש, לפני עשור הקמתי יחד עם קבוצת אזרחים את עמותת אחל"ה, אחל"ה זה איכות חיים לתושבי השרון, כדי להתנגד לתוכנית הבנייה בדרום-מערב הרצליה, במקום שבו נמצא עכשיו מפעל תע"ש. הזיהום, זיהום הקרקע, האדמות המזוהמות שנמצאות שם, הם אלה שהניעו אותנו לפעול, כי האזור הזה משפיע על מיליון איש, ברדיוס של מיליון איש, וזה מאוד חשוב. נושא הבנייה באזור אפולוניה נמצא על סדר-היום זה שנים, וצר לי שהחליטו להאיץ את התוכנית. אני תומכת בהגדלת היצע הדירות בהרצליה, כי באמת יש משבר רציני בהרצליה ואין דירות, אבל אני חושבת שמשבר הדיור בישראל הוא נושא חשוב מאוד, ובעל חשיבות עליונה, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן, גם אם נתעלם מכל הבעיות של הפרויקט, לא בני המעמד הבינוני, לא זוגות צעירים ולא משפחות צעירות יוכלו להרשות לעצמם לגור באזור זה. זה בפירוש כך.

שוב בחסות המדינה מוקם מתחם מגורים יוקרתי ויקר שפונה לקהל יעד ספציפי. זה לא סוד שבמשך עשרות שנים מפעלי תע"ש פעלו באזור המערבי של מתחם אפולוניה, והקרקע שם מזוהמת מאוד זה כבר כמה שנים, לדעתי,

20 שנה? 20 שנה?

לא זכרתי בדיוק, מאז שתע"ש פינה את המתחם, והוא עדיין מזוהם. הוא עדיין מזוהם, עשו שם בדיקות קרקע ובדיקות מים, ועדיין מזוהם, והוא מזהם לנו את הים. וכדי להכשיר את זה, זה צריך לקחת המון שנים, כי צריך קודם כול לנקות את הקרקע ולשקם אותה, וצריך להבטיח את בריאות הציבור. חברים, אדוני היושב-ראש, בריאות הציבור עומדת כאן מעל הכול, מעל הכול, ואם מזרזים את תוכנית הבנייה, היא גם מנוגדת לחוק הוותמ"ל. התוכנית מצויה בשטח עם ערכיות גבוהה מאוד מבחינת טבע, נוף ומורשת, ומצד שני חלקו מזוהם באופן שעלול לסכן את שלום הציבור ובריאותו. התוכנית אינה מתמודדת בצורה ראויה עם זיהום הקרקע ומי התהום במתחם, ועלולה להוביל לסיכון ממשי של הציבור. אני רוצה לומר לכם שאני בעד קיצור הביורוקרטיה, אבל אני לא אוותר בשום פנים ואופן על הדרישות הבסיסיות של טיהור הקרקע עד היסוד ושימור ערכי הטבע המיוחדים, ואני פונה מעל בימת הכנסת לשרים הרלוונטיים, השר להגנת הסביבה, שר הבינוי והשיכון ושר האוצר: אל תחתמו על התוכניות ההרסניות האלה, שאין מהן דרך חזרה.

מאוד חשוב: אפשר לעשות פינוי-בינוי בהרצליה בתוך מרכז העיר, ולא על הים. תודה. תודה רבה. אדוני סגן שר האוצר, בבקשה.

לדיור, הוותמ"ל, ביוזמה משותפת של רשות הטבע והגנים ורשות מקרקעי ישראל,

בעקבות הכרזת הממשלה על המתחם כמתחם מועדף לדיור ביום 22 בספטמבר 2014, וקודמה על-ידי הוותמ"ל בהתאם להליכים שנקבעו לשם כך בחוק. אדוני היושב-ראש, התוכנית היא תוצר של שיתוף פעולה בין רשות מקרקעי ישראל ורשות הטבע,

הטבע והגנים, ושל איזון עדין בין הפיתוח לשימור. התוכנית מסדירה את פיתוחו של הגן, את שומעת, חברת הכנסת כהן-פארן? חברת הכנסת פארן. אני מקשיבה.

בין רשות מקרקעי ישראל ורשות הטבע והגנים.

יש להם שטח מאוד קטן ליד הים. כל התוכנית יחד. הם גם חשבו על האיזון העדין בין הפיתוח לשימור. התוכנית מסדירה את פיתוחו של הגן הלאומי אפולוניה, תוך הרחבתו וקביעת השימושים והיקף הזכויות הדרושים ליצירת גן לאומי פעיל, לצד הקמת שכונת מגורים הכוללת 3,000 יחידות דיור, מוסדות ציבור, מסחר, מלונאות ושטחים פתוחים, ונוסף על כך שטחי תעסוקה וחיבור נוסף לכביש 2. מה רע בזה? תמיד כשדנים בנושאים האלה, תמיד ביורדי ובעלייתי לירושלים, כשאני יורד חזרה לאשקלון מירושלים, בכביש 1 המשופץ, אני רואה את המונומנט הענק הזה,

שתי מנהרות כאלה, את מכירה את זה? באמצע הכביש. את יודעת מה התפקיד שלהן? אתה חושב שזה בזבוז כסף מוחלט.

במקום לעשות כזאת מפלצת,

לשפנים, יכלו לעשות להם גשר יותר קטן וחמוד. למה כזה מונומנט? את לא חושבת שזה בזבוז? אתה מכיר את זה, את המנהרה באמצע שום-מקום? כנראה מי שחשב על זה הבין מה הוא עושה. זה מעבר אקולוגי, שאין כמוהו בישראל. יפה מאוד, אבל למה כזה גדול? זה מעבר אקולוגי, מה מעבר

תכנון הגן הלאומי בוצע על-ידי צוות מטעם רשות הטבע והגנים, תוך שמירה על חיץ נרחב משטח המצודה שהיא לבו של הגן. למבקרי הגן הלאומי תתאפשר גישה ישירה באמצעות מחלף חדש על כביש 2, ונקבע באופן ייחודי לתוכנית זו כי הגן הלאומי יתפקד כגן לאומי פתוח, ללא גדרות

אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום הבאות: דליפת הברום בדימונה,

בבקשה, אדוני חבר הכנסת יעקב

אין תשובת שר?

אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר וסגן השר, השבוע נחשפנו כולנו לסכנה הטמונה יום-יום, שעה-שעה, הן בכבישי הארץ, הן על מסילות הברזל, ברכבות, בהובלת חומרים מסוכנים, הן באמצעות מכלים ברכבות משא או במכליות שנישאות על משאיות. ברפרוף קל, משנת 1996 עד היום, מתגלה תמונה שאירעו תאונות רבות בחומרים מסוכנים בכבישי הארץ. אמנה לכם כמה תאונות שהסתיימו בפצועים והרוגים: בכביש גהה, תאונה עם חומצה מלחית, בכפר-סבא, משאית עם בקבוקי ברום, בנתניה, משאית עם תחמושת, בכביש באר-שבע דימונה, מכלית דלק צבאית, באשדוד, משאית עם חומצת מלח, כביש ערד ים-המלח, מכלית עם חומצה גופרתית, צומת בית-קמה, משאית עם בנזין וסולר, ליד רמת-חובב, משאית עם ברומין, ואפשר להמשיך למנות עוד תאונות רבות, נעצרנו כאן, וזה רק חלק קטן מהתאונות. בתאונות האלה יש הרוגים ופצועים, ורק בדרך נס הם לא הפכו לאירועים רבי-נפגעים. אנחנו עדיין המומים ונפעמים מגודל הנס והמומים מגודל הרשלנות וחוסר המעש שהביאו לטעויות ולתאונה בדימונה,

שומעים גם על דליפת חומר מסוכן באזור נהריה. אין ספק שיש לברך על צוות הבדיקה שהקים שר התחבורה, ואין ספק שיש לברך על דבריו של השר להגנת הסביבה בעקבות האירוע בדימונה. רבותי, אני לקחתי את ההצעה לסדר-היום לכיוון אחר, לא מדעי, ולא פילוסופי, ואני רוצה להזכיר לכם שגם לפני אסון הכרמל היו אירועי שרפות והצתות שהסתיימו בפצוע פה, בהרוג פה, ושם בנזק לרכוש, ועולם כמנהגו נוהג. ולכאן אני חותר. אני חותר לכך שהממשלה תיקח את האירוע ברכבת המשא בדימונה כאירוע מכונן, אירוע מכונן שקשור לסוגיית האחסון של חומרים מסוכנים, סוגיית השינוע של חומרים מסוכנים וסוגיית הטיפול בחומרים מסוכנים, מי שמכיר אותי, אני לא מתלהם, ולקדם את פני הרעה ואת פני האסון הבא. כי מה שקרה בדימונה היה יכול להיות עם תוצאות אחרות. אני יהודי מאמין, יש כאלה שייקחו את זה לצבר של הסתברויות. זה בדרך נס. צריך לקדם את פני הרעה, את פני האסון הבא, דוגמת אסון הכרמל, שלא יקרה, אנחנו לא רוצים להיות שם. על הממשלה להקים צוות בדיקה, תכנון ותכלול, שיפעל להביא את הטיפול בחומרים מסוכנים לטיפול אופטימלי תחת בקרה ופיקוח מיטבי,

רבותי, עוד צוות בדיקה של שר כזה או אחר, זה טיפול חלקי, צריך טיפול ממוקד, מקצועי, בין-משרדי, רב-זרועות, כדי להביא את הטיפול ואת הפתרון האופטימלי לסוגיה הזאת, כי זו באמת פצצה מתקתקת.

תודה, אדוני. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי כנסת נכבדים, ראו, הייתי שם כשזה קרה, נסעתי מהכנסת, וחמש דקות אחרי שנכנסתי לעירי,

התאונה הזאת התרחשה. אני רוצה, א. להצטרף, ולהגיד, חבר הכנסת מרגי, שלא משנה מה אמונתך, אבל נס היה שם. אם, חס ושלום, המכל הגדול הזה, שהוביל 20 טונות של ברום, היה מתבקע, היה צריך לפנות עיר שלמה, על 40,000 תושביה. וכך, עד שעות הבוקר אנשים היו נצורים בבתיהם. אני חייב לשבח את לוחמי האש ואת כל האנשים שהגיעו לשם, ונדמה לי שעד לרגע הזה עדיין מטפלים במקום ובנזק הגדול שנגרם. אני רוצה להזכיר לכולנו שלפני כמה שעות הסתבר שהרכבת פרסמה ממצאים ראשונים: האחד, מטילים אחריות על זה שהוביל, שמשהו נדלק אצלו, אצל נהג הקטר, והוא לא שם לב. והדבר השני, והמסוכן, שהם אומרים שהייתה שם עייפות החומר. זה אירוע מסוכן. חבר הכנסת מרגי, נדמה לי שהיית איש חיל האוויר,

אז איציק כהן היה איש חיל האוויר. אני אומר דבר כזה: בחיל האוויר, אם יש תקלה, משביתים את כל הטיסות לכמה שעות ועושים בדק בית. אם "רכבת ישראל" אומרת שיש עייפות החומר ומובילים ברום ואמוניה וחומרים אחרים דרך שכונה ד' בבאר-שבע, אתה מכיר את זה, בתוך הבתים, דרך שכונת הערבה בדימונה, בתוך הבתים, דרך רמלה, בתוך הבתים, דרך אשדוד, קרוב לבתים, אם דבר כזה קורה, ש"רכבת ישראל" יודעת שמשנעים חומרים מסוכנים בקרונות שיש בהם עייפות החומר,

ואני קורא עכשיו ל"רכבת ישראל" ולשר התחבורה, שיורה מייד ל"רכבת ישראל" להפסיק את כל השינוע של החומרים המסוכנים ל-24 שעות, עד שיבדקו קרון-קרון, קטר-קטר ונהג-נהג. ומי שמוביל חומרים כאלה, צריך שלא יהיה בו דופי, וב. צריך להוביל אותם במכלים הכי הכי הכי מודרניים והכי בטוחים. זה מה שאני מבקש עכשיו משר התחבורה לעשות מיידית. אני מקווה שהוא שומע את הדברים ואכן הוא יעשה את זה. ומשפט אחרון. עוד מעט, כך מדברים, תבוא רכבת לאילת. הרכבת לאילת,

אנחנו מקימים אותה כדי, זה יקרה.

אני מודיע שזה יקרה לפני שיעברו 50 שנה. אבל מה שאני רוצה להגיד הוא כזה,

אני אשמח מאוד שזה יקרה בעוד שנה-שנתיים. אני תומך גדול. אבל דווקא משום שזאת רכבת משא, צריך לחשוב מראש לעשות,

מסילות שעוקפות את האזורים האזרחיים האלה, כי אחרת אנחנו נכפיל בערך פי-40 או פי-50 את הובלת החומרים המסוכנים ולא ניתן פתרון לזה שרכבות עוברות דרך שכונות. אני מקווה מאוד ששר התחבורה שומע, ועכשיו, בזה הרגע, הוא ייתן הוראה להפסיק את שינוע הקרונות עד לבדק בית רציני של "רכבת ישראל". תודה רבה, אדוני. תודה, אדוני חבר הכנסת כהן. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה.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 אני לא אחזור על כל מה שאמרו חברי,

שדיברו על הנושא החמור הזה, אבל אני אזכיר לכם שיממה אחרי תאונת הרכבת בדימונה חומר מסוכן דלף באזור נהריה. משטח ועליו סוללות המכילות חומצה גופרתית נפל ממשאית במהלך נסיעה בכביש 4. זו לא תאונה רגילה, וזה לא דבר מקובל, ואני רציתי להראות לכבוד השר ולחברי הכנסת שהמשאית הזאת אין לה ארגז סגור, כל החומר היה חשוף, כך שלא מוזר שהחומר הזה נפל מהמשאית. זה הפקר. חיי אדם במדינת ישראל, לצערי הרב, הפכו להיות הפקר, ולכן אסון רודף אסון. הזכירו כאן כמה אסונות מאז 1992 ועד היום, ולצערי הרב, אנחנו מתעוררים רק אחרי שקורה אסון. אותו דבר קרה באסון הכרמל. בתקופה שהייתי ראש עיר, כל הזמן הזהרתי ואמרתי שהפארק מסוכן, שאנחנו רוצים תחנת כיבוי אש בדאלית-אלכרמל עוספיא. לצערי הרב, סיימתי את הקדנציה ובאו אחרי בעוד קדנציה, וחיכו עד שקרה אסון. שילמנו מחיר כבד מאוד ואיבדנו אנשים יקרים מאוד, ורק אז התעוררו והקימו תחנת כיבוי אש בין דאלית-אלכרמל לעוספיא. היום אנחנו רואים רכבות מעמיסות חומרים מסוכנים, באות ליישובים מאוכלסים במאות-אלפי אנשים, עשרות-אלפים, בדימונה ובכל האזור. החומר מסוכן מאוד. אנחנו לא יודעים מהן הוראות הבטיחות, אף אחד לא אומר לנו, אף אחד לא משתף אותנו. תמיד מקימים ועדות חקירה, אנחנו לא לומדים מזה כלום, ואנחנו ממשיכים בכל פעם לשמוע מחדש על עוד אסון ועל עוד מקרה. לפי דעתי, צריך להקים ועדה שתבדוק את כל הוראות הבטיחות ותבדוק את כל הנושא החוקי: האם זה באמת חוקי לתת למשאית כזאת, אדוני היושב-ראש, שמעמיסה חומר בלי מה שנקרא ארגז, זה לא משאית סגורה, הכול חשוף לעיני אנשים, זה יכול לסכן כל אחד. גם אם המשאית, לא נופל ממנה חומר, אם נהג בא מולה, עוד משאית, ועושה תאונה קשה, תתאר לעצמך מה שיקרה בנהריה או בכל יישוב אחר. אני כמובן שמחתי מאוד להצטרף לחברתי יעל כהן-פארן, שמקימה שדולה למען מפרץ חיפה.

אני כל הזמן התרעתי שהאזור מסוכן, ולצערי הרב, רק אחרי שנסראללה איים שיש מכל אמוניה שהוא יהפוך אותו לפצצה קשה מאוד נגד החיפאים ונגד מדינת ישראל, מישהו התעורר. מפרץ חיפה, גם הוא מקום מסוכן. אנחנו נסייר, בעזרת חברי הכנסת המכובדים שראו לנכון להקים את השדולה ולהעלות את הדבר הזה,

על סדר-היום של הכנסת ושל ממשלת ישראל, כי תושבי חיפה סובלים, סובלים ממחלות קשות, סובלים מתאונות. תתארו לעצמכם שתאונת הרכבת שהייתה בדימונה הייתה קורית בתוך האוכלוסייה או בתוך מפרץ חיפה, מה היה קורה לנו. לכן ראיתי לנכון גם לייצג את תושבי חיפה והאזור ולהגיד שהסכנה גם קיימת שם, ולהגיד: יפה שעה אחת קודם. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, במקום שבו אירעה תאונת הרכבת בדימונה הייתה דליפת חומר מסוכן מסוג ברום, שהכיל אחד הקרונות. בשל כך התבקשו כל תושבי דימונה להסתגר בבתיהם,

מחשש כי ייחשפו לחומר

לכן, כאן אני שואל: הרי מי כמוך, מכובדי היושב-ראש, מכיר את האזור שם, אתה גר בדימונה. גם התושבים הבדואים היו ברדיוס של פחות מקילומטר.

שום גורם ממשלתי לא פנה אליהם בקריאה להסתגר בבתיהם. כנראה, אני לא רוצה להפוך את הנושא הזה לעניין פוליטי, אבל לפחות, מכובדי השר, האזרחים האלה הם אזרחים ישראלים. הנה, אני בדואי, מדבר, ואתם מסתכלים עלי.

בן-אדם. מכובדי השר, אני בן-אדם, וגם הבדואים, כמוני, שם, מדברים, והם בני-אדם. למה כל הזמן מזלזלים בחיי האזרחים, התושבים הבדואים? דוגמה: גם מכרה בריר, שהולכים להקים ממש במקום שמתגוררים אזרחים או תושבים בדואים, כולם יודעים מה הסכנה שם, מהזיהום ומהקרינה, שגורם מכרה הפוספטים שם,

מכובדי היושב-ראש, הקמ"ג הוא המקור העיקרי למחלות הסרטן. האם זה נכון, או לא? היו הרבה מחקרים. ביישוב ערערה-בנגב, שבו אני גר, יש לא פחות מ-70 אנשים נושאי המחלה הזאת, סרטן. בדימונה, מספרים גדולים של אנשים. גם בירוחם.

כל הזמן פונים לראשי ממשלות ולשרים, מה אפשר לעשות?

אני חייב לתקן אותך. היות שהייתי ראש עיריית דימונה עשר שנים, ואני מכיר את הנתונים לפני ולפנים, דימונה והיישובים שעליהם דיברת הם אפילו בשיעור נמוך מהממוצע של תחלואת הסרטן בארץ. אז אני חייב להגיד את זה כאן.

על זה מחקרים, ואת בטוחה שיש שם מעבר? את תשכנעי את התנים ואת העכברים לעבור משם? איך נסביר להם

לא,

הם ידעו לבד, שלמה המלך דיבר שפת החיות. אבל הם לא. אחרת אתה קוטע את, מיליונים,

מיליונים. עשרות-מיליונים על מה ולמה?

מה אני אגיד לך. אבל אפולוניה זה לדיור בר-השגה?

חטיבת הקרקע שעליה

אני מבקש לקחת גם את התושבים, את האזרחים הבדואים בחשבון, כמו שאר האוכלוסייה.

צודק, אדוני.

חברת הכנסת יעל כהן-פארן. כבוד היושב-ראש,

כבוד השר, חברי, חברות וחברי הכנסת, אני חושבת שלא צריך לומר פה יותר מדי על כך שתפקידה של הממשלה הוא להגן על חיי האזרחים, הגנה על גבולות המדינה, הגנה מפני סכנת הטרור, וכן, גם הגנה מפני סכנה שבחומרים מסוכנים. כל הגנה על אזרחים. אירוע הברום בדימונה הסתיים בנס.

זה לא היה רחוק מהתבקעות של המכל והתפזרות הרבה יותר רצינית של הברום. אין ספק שכוחות ההצלה פעלו כנדרש ועשו כל שביכולתם לעצור את הדליפה.

אני רוצה להזכיר לכולם שיכול היה להיות הרבה יותר גרוע. האזרחים בדימונה קיבלו התראה, כמו שהבנתי, רק כשעה וחצי מרגע התאונה.

אתה היית שם.

אבל האוכלוסייה הבדואית, שדיבר עליה חברי טלב אבו עראר, שחיה באזור, למיטב ידיעתי, לא קיבלה שום התראה. לא רק ליד דימונה, אלא בלב חיפה,

בנימינה והרבה ערים נוספות בארץ, רכבות מסיעות סדר גודל של 130,000 טונות בשנה של קוקטייל של חומרים מסוכנים, דליקים ונפיצים. זה ברום, אמוניה,

מתנול, גז בישול, חומצה זרחתית, הרשימה עוד ארוכה. לפי התדירות של אסונות חומרים מסוכנים בעולם, אסון כבד הוא רק שאלה של זמן. השר להגנת הסביבה קרא למצות את הדין עם האחראים לתאונה, ואני מברכת אותו כמובן על כך, אבל אני קוראת לו למצות את הדין גם עם הנהלת הרכבת, שמקדמת הכפלה של המסילות שעוברות במרכזי הערים. אם זה היה רק לצורך רכבות נוסעים, מובן שלא הייתה לי שום בעיה עם זה, אבל הם יאפשרו להכפיל ולשלש אפילו את שינוע החומרים המסוכנים דרכם. חבר הכנסת אבו עראר, רק בשקט, בבקשה, כי זה מפריע. שר התחבורה הודיע שהוא יבחן את הוצאת רכבות החומרים המסוכנים למסילות מחוץ לערים. יש אפשרויות כאלה.

לצערי, כשאני נוסעת בכביש 6,

רואה גם רכבות שנוסעות לצד כביש 6, אבל זה רק בקטע מאוד מאוד קצר שלו. יש אפשרות כזאת, וצריך לקדם אותה כמה שיותר מהר. ופה אני רוצה לגעת בנקודה אולי הכי מהותית של הדיון שעוד לא נגעו בה: למה בכלל קורות התאונות האלה של חומרים מסוכנים, ולמה בכלל אנחנו משתמשים בכל כך הרבה חומרים מסוכנים? זאת השאלה שצריכה להיות כאן במרכז הדיון. האם אפשר לצמצם, לצמצם דרמטית, את עצם השימוש בחומרים האלה, ברום, אמוניה, חומרים אחרים? יש אפשרויות, יש כימיה שלמה של מוצרים שהם לא מסוכנים, שהם לא מזהמים את הסביבה, שהם לא מהווים סכנה לבני-אדם. הגיע הזמן לעבור לעידן הבא, לעידן של שימוש בחומרים שלא מסכנים את חיינו. מרוב שאנחנו עסוקים בנושא הביטחוני שנובע מהסכסוך הלאומי, אנחנו כנראה עיוורים לסכנות אחרות, תודה רבה. לסכנות שלא נובעות מהסכסוך. אחרת אין איך להסביר את העובדה שבשבוע אחד, בשבוע האחרון, היו שלושה מקרים של חומרים מסוכנים. כל המקרים נובעים מרשלנות והתרשלות. אנחנו צריכים להחזיר את האמון של האזרחים ולעצור את המפגעים האלה במהרה.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה, מכלוף מיקי זוהר, בבקשה,

חברי חברי הכנסת, שלשום בלילה, קצת לפני פחות מ־48 שעות, נמנע אסון כבד בדימונה, לאחר שרכבת משא התנגשה במכלי ברום וגרמה לדליפת החומר המסוכן. ברום, אגב, למי שלא גר בנגב, חשוב שידע, זה חומר מאוד מאוד רעיל, שמדיף ריח חריף מאוד, שמשמש לייצור תרכובות כימיות בתעשייה. אין בכלל שאלה שזה חומר מאוד מאוד מסוכן. מגע של ברום נוזלי בעור,

גורם לפצעים עמוקים ומכאיבים, נשימת האדים של הברום גורמת לגירוי בעיניים ובגרון, וחשיפת יתר לחומר עלולה גם כמובן לגרום למוות, שתבינו את חומרת הסיטואציה. ובאורח נס הצליחו צוותי הצלה למנוע אסון ונטרלו את החומר לפני שהוא הצליח להתפזר ולפגוע בתושבי העיר. אני גם לא רוצה אפילו לחשוב מה היה קורה,

בבית-החולים סורוקה, בית-החולים היחיד באזור, ואיך היינו מתמודדים עם אסון גדול כזה. כתושב הדרום, וכמי שמכיר היטב את סכנות הברום, אני מתקשה להבין את ההתנהלות של רכבת ישראל. ומסתבר שלא רק אני מוטרד מכך, אלא גם מבקר המדינה מר יוסף שפירא.

הוא ציין את זה בדוח. יש התייחסות להתנהלות הרכבת בנושא החומרים המסוכנים. וחבל שהדוח הזה מתפרסם רק במאי, אחרת הסיטואציה כאן הייתה שונה לחלוטין.

גם במשרד להגנת הסביבה לא מצליחים עדיין להבין איך שלושה קרונות עם חומר מסוכן ניתקו מהרכבת ואף אחד גם לא התריע על זה. איך יכול להיות שאיש לא עצר את תנועת הרכבות? איך דבר כזה קורה? חברים, שאלה חשובה. ברכבת, אגב, קוראים לזה במונח המקצועי "שימוט".

זה שם קצת מינורי, שני מכלים עמוסים בחומר מסוכן, שהתהפכו ומחכים להתנגשות. נשמטו. הם קוראים לזה שימוט, זה הטיעון המקצועי שלהם. ואני חושב שצריך לקרוא לילד בשמו,

חברי חברי הכנסת ואדוני השר. במחדל הזה מישהו כאן חייב לתת את הדין, וזה מנכ"ל הרכבת, בועז צפריר. אני אומר לך, אדוני מנכ"ל הרכבת בועז צפריר, סיכנת את תושבי דימונה, ולא מדובר בתאונת הרכבת הראשונה, ואני גם באמת מקווה שזאת תאונת הרכבת האחרונה, בעזרת השם. ואני שואל את בועז צפריר איך הוא ישן עם עצמו בלילה. האם הוא באמת התחיל לעשות בדק בית כדי לבדוק מה גרם לתאונה? מה גרם לתאונות הקודמות? איך מונעים את התקלות האלה בעתיד? ואיזה צעדים יינקטו וננקטו וננקטים? האם הלקחים בכלל נלמדו? קשה לי להאמין שכן, כי בינתיים אנחנו לא רואים לדבר הזה פתרון. אז כפקיד,

שאמור לשרת את הציבור, אני מציע לך, אדוני, להיות הוגן קודם כול עם עצמך, לקחת אחריות למחדל ולהניח את המפתחות של הרכבת על השולחן. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. הבעת דעה, חבר הכנסת דב חנין, דקה לרשותך. ואחרי זה נעבור להצבעה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אכן, בדימונה קרה נס. אין מילה אחרת לתאר את הסכנה העצומה שהייתה עלולה להיות שם, את האסון העצום שהיה יכול לקרות.

אדוני היושב-ראש, אנחנו לא יכולים לסמוך על נסים. אנחנו חייבים לייצר מדיניות אחרת, ומדיניות אחרת היא מדיניות אחרת בתחום החומרים המסוכנים. הגיע הזמן לבחינה כוללת, איזה חומרים מסוכנים אכן נדרשים במדינת ישראל, איפה הם צריכים להיות, באיזה כלים ובאיזה צורות אנחנו צריכים לטפל בהם, איך מותר ואיך אסור להעביר אותם ממקום למקום. כל הסיפור הזה והפרטים שלו, ככל שאנחנו לומדים אותם, מראים לנו שאנחנו במחדל עצום. את המחדל הזה חייבים לתקן עכשיו, לפני התאונה שעלולה לעלות בהמון המון הרוגים. תודה רבה, אדוני. לצערנו, אין תשובת שר. כנראה זה פחות חשוב. אם זה היה קורה במרכז תל-אביב, אולי היה מגיע שר, בדימונה נראה

אני בין המציעים. אם נעביר את לוועדת הכלכלה, האם המציעים מוכנים?

אז נעבור להצבעה.

כלכלה?

11 בעד.

ההצעה לסדר-היום תעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה: התנהלות ועדת תכנון ובנייה כלפי בני העדה הדרוזית ובני מיעוטים,

של חבר הכנסת אכרם חסון.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

תרשו לי קודם כול לקרוא מכתב שקיבלתי לא מזמן, ועותק ממנו נשלח לכבוד השיח' מואפק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית. אל חבר הכנסת אכרם חסון, הנדון: זעקה של אבא.

אדוני חבר הכנסת אכרם חסון, אני אזרח ישראלי תושב הכפר הדרוזי חורפיש בשם רג'א עאמר. ברצוני שתשמע את הזעקה שלי, זעקה של אבא שגידל עשרה ילדים, מתוכם שבעה בנים שכולם שירתו את המדינה בשירות סדיר וחלקם בשירות קבע, כי חינכתי אותם על אהבת המדינה והזכות לשרת אותה. זעקה של אבא שאיבד אחיין, חייל במלחמת יום כיפור, זעקה של אדם כמעט בן 80. בתאריך 10 בפברואר 2016, בשעה 14:50, כשישבתי בביתי בחורפיש, באו אלי במפתיע שלושה אנשים בלבוש אזרחי, עם מצלמות, מלווים במשטרה, וטענו שהם פקחים של הוועדה לתכנון ובנייה, ובתוכם פקח בשם פבלו אספינו, שמחזיק בידו צו חיפוש בביתי. באותו רגע הרגשתי שאני תושב השטחים. על מה ולמה צו חיפוש? האם אנחנו מפגעים, סוחרי סמים או סוחרי נשק חלילה? על מה ההתנהגות המשפילה והפוגענית הזאת? הפכו, חיטטו בכול, נעשה חיפוש כאילו ביטחוני. הרגשתי שיא ההשפלה, ונקרע לבי יחד עם אשתי החולה והמסכנה. בני שהגיעו אלי וראו את המראה המזעזע הרגישו פגיעה והשפלה חסרת תקדים. הנכדות שלי שבאו אלי סמוך לעזיבת הנ"ל את ביתי, וכשעדיין הייתה התקהלות של אנשים, הן ראו שהבית מבולגן, החלו בבכי. מראה קורע לב. בכבוד רב, רג'א רשראש עאמר. אני לא מופתע מהמכתב הזה כי אני כל יום שומע על עוד פקח שנכנס לכפרים הדרוזיים, מאיים על האזרחים, מאיים על התושבים, בגלל בנייה בלתי חוקית. אדוני היושב-ראש, הבנייה הבלתי-חוקית בכפרים הדרוזיים היא לא תופעה חדשה. 60% כמעט מהבתים של דאלית-אלכרמל ועוספיא ללא היתרי בנייה, כי אנחנו עבריינים בעל-כורחנו. אנחנו לא מפרים חוק, אנחנו לא נגד החוק, אבל אנחנו לא יכולים לכבד שום חוק שהוא לא שוויוני. לא נכבד חוק שהוא לא דמוקרטי, שלא נותן לי נקודת זינוק שווה, כמו כל אזרח במדינת ישראל. אני משרת את המדינה בזכות, וככה אנחנו מחנכים את הבנים, אבל מצד שני, המוסדות לא מתכננים לנו, לא מקדמים. אתן לכם דוגמה, למשל הכפר ג'וליס: בשלוש שנים נתנו שם 12 מגרשים לחיילים משוחררים, כאשר עשרות מתחתנים כל שנה, כך שלרוב הצעירים אין עתיד, הם מתגרשים, לא יכולים לבנות את ביתם. מה אשם האזרח הפשוט שלא מתכננים לו? מה אשם האזרח הזה שמשרת את המדינה? חלק מהם משרתים בעיר הקודש, חלק מהם נלחמים, וחלק נפגעו והם נכי צה"ל, וחלק מהם נהרגו כדי להגן על המולדת בזכות. אבל כשהם חוזרים לכפרים שלנו, אנחנו הופכים להיות עבריינים בעל-כורחנו, אנחנו הופכים להיות סוג ב'. לא ניתן כך להמשיך, בלתי אפשרי.

כשהייתי ראש עיר, לא נתתי לפקחים במחוז חיפה להיכנס לכפר. ראש המועצה בחורפיש, אסור לו לתת לפקחים מהסוג הזה שרגלם תדרוך בחורפיש. איפה אנחנו נמצאים, באיזו מדינה? ככה מתנהגים עם אזרחים שהם אזרחים שנותנים את הנשמה, נותנים את הדם למדינה? עד מתי נמשיך לסבול? אדוני היושב-ראש, אני אומר לך, אני ממורמר. כל יום אני שומע סיפור מזעזע. מה אשמים האזרחים? אם מישהו לא מתכנן, אם מישהו לא נותן כסף לתכנון, אם המוסדות לא נותנים מענה באמצעות משרד השיכון, באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, אז מה האזרח הפשוט הזה, מה הוא רוצה? אם היינו פולשים לאדמות מדינה, אם היינו מתנחלים באדמות מדינה ובונים על אדמות מדינה,

אנחנו בונים על האדמות הפרטיות שלנו. לדרוזים לפני קום המדינה היו מאות-אלפי דונמים, היום נשארו לנו עשרות-אלפים. נתנו לפארק הכרמל, ונתנו לפארק ליד בית-ג'ן, ונתנו למדינה גם במפער הקישון, ובכל מקום שבאו וביקשו, למען מדינת ישראל, למען כל המפעלים החיוניים שרצו להקים, בכל מקום הייתה הבנה לדרוזים. מצד שני, לא קיבלנו מענה, לא קיבלנו תגמול. אנחנו באים לבנות על האדמות שלנו, שולחים לנו פקחים, נכנסים עם יס"מ, מחפשים, כאילו שאנחנו מחבלים או כאילו שאנחנו חיים בשטחים. אני לא יודע, אדוני סגן השר, אני מאמין בך. יש לנו היום שר אוצר שהוא אחראי על המינהל והוא אחראי גם על משרד התכנון. אני מבקש מכבודך, בלתי אפשרי להמשיך כך. צריך לעשות לגליזציה, צריך לבוא לקראת האזרחים. האזרחים לא מבקשים כסף, לא מבקשים תקציבים מאף אחד. הם בונים את הבית על חשבונם. אפילו לא מקבלים משכנתאות בגלל שאין היתר בנייה, אז אנחנו נפגעים כמה פעמים באותו מעמד. בדקתי לא מזמן בבנקים למשכנתאות אחוז מקבלי המשכנתאות של הדרוזים הוא הכי נמוך במדינת ישראל, הוא כמעט אפסי, בגלל שאין תוכניות מתאר, בגלל שאין אפשרות לקבל היתרי בנייה. וחלק מהבתים האלה ללא חשמל עד עצם היום הזה, למרות שהשר חתם על צו מיוחד, שלפיו אפשר היום לחבר בתים ללא היתר בנייה ברגע שתוגש תוכנית ל-50 בתים ומעלה. אבל אני אומר, איך אפשר לשלוח פקחים כאלה? אני קורא לכל ראשי המועצות הדרוזיות לא לאפשר לפקחים מהסוג הזה להיכנס לכפרים שלנו. אנחנו לא ניתן להם יד. אנחנו משרתים את המדינה ונאמנים יותר מהם. אנחנו משרתים את המדינה באחוזים יותר מהם. לא נקבל דבר כזה.

טוב שהשר נמצא כאן, והשר ממונה על משרד שהוא מאוד מכובד. אני מבקש מכבודך, אל תיתן למשטרה ללוות פקחים מהסוג הזה, זה פוגע באזרחים. איזה מסר זה נותן לצעירים שמשרתים את המדינה? האזרחים האלה, אדוני השר,

הם לא עבריינים כי הם לא אוהבים ולא מכבדים את החוק, הם עבריינים בעל-כורחם כי אין להם ברירה, כי החוק לא מאפשר להם לבנות, והם לא אשמים. והם לא שרים והם לא חברי כנסת והם לא ראשי מועצות. גם מי שגנב וגדל בבית עני הוא עבריין בעל-כורחו, ועוד הרבה דוגמאות כאלה יש. נכון, אבל אין מה לעשות, אדוני השר. אני בונה על אדמתי הפרטית, אני לא בונה על אדמת מדינה. המדינה לא נותנת לי כלום, המדינה לא תכננה. כשהמדינה תיתן לי מענה, אני לא אבנה על האדמות שלי. אנחנו עושים טעות שאנחנו בונים על האדמות החקלאיות ואנחנו מנצלים את המכסות האלה. צריך להשאיר את המכסות האלה, והמדינה צריכה לתת מענה לכל חייל משוחרר ולכל זוג צעיר. לכן אני אומר, המצב שונה. לא מזמן היה פסק-דין תקדימי בקנדה. בית-המשפט העליון בקנדה אמר: צריך לשים את זכויות המיעוטים בראש סולם העדיפות וצריך להטיב אתם, לא כמו כל אזרח אחר. ברגע שיש בעיות בתוך הכפרים במשך שנים, עשרות שנים, הדבר לא התקדם, הממשלה לא יכולה לסגור את הפערים בשנה אחת, אי-אפשר לבוא וללחוץ את האזרח הפשוט,

להכניס אותו לפינה ולעשות לו רישום פלילי. מה יקרה אחר כך? אין לנו מפעלים בכפרים, אם יש לו רישום פלילי, הוא לא יכול לקבל עבודה, אתה קוטל אותו פעמיים. זה האזרח הפשוט. 84% מהעדה הזאת משרתים את המדינה נאמנה, יותר מכל עדה אחרת במדינת ישראל. איזה מסר אנחנו נותנים להם? איך אנחנו מעלים את הגאווה הלאומית של הצעירים הדרוזים, שרואים שאנשים נכנסים לכלא? לא מזמן נכנס אזרח בית-ג'ן לכלא כי פסקו לו שם סכום שאף אחד לא יכול לשלם אותו. נזכרתי במשהו שאני חייב לעדכן אותך: כל נושא הפיקוח על הבנייה וההחלטות איפה להרוס ואיפה לא הוא כרגע במשרד האוצר תחת השר משה כחלון. אם אתה יודע כן.

אתה מוזמן לערערה-בנגב. אני מאחל לכם בריאות תמיד. שם הרופאים המטפלים שם,

אני אכן אבוא ואשמע.

אפשר להביא בדיוק מה המספר שם.

לא, אז זה לא נכון. העובדים בכור,

העובדים שם מתדיינים בבית-המשפט. יש קרינה רדיואקטיבית. סליחה, בטוח מאוד.

באל-פורעה, מדרום לערד. נכון? אל תגיד שלא עכשיו. מה, אתם באים, דב חנין, שמעת על זה?

כי כל הוועדות והפיקוח על הבנייה עברו אליו. איפה שהוא לא רוצה להרוס, משרד האוצר,

אנחנו סיכמנו וישבנו, והוא קידם כמה דברים, אבל עד שאנחנו נשיג את המטרה בחודשים האלה, אני מבקש ממך, אל תיתן יד לדברים האלה. אל תיתן יד להרס בתים או להבאת צווים לתוך הבתים. אתה מדבר על החיילים ששומרים עליך גם כאן בירושלים. אנחנו נעשה את העבודה שלנו. אני מדבר על פערים שנוצרו במשך 50, 60 שנה. לא אתמול התחלנו בפערים האלה.

כל שר צריך לעזור, וכל חבר כנסת וכל סגן שר וכל אדם שיושב כאן צריך, כי כאן אין אופוזיציה ואין קואליציה, אין יהודים ואין ערבים ואין דרוזים. אנחנו מדברים על משהו אנושי, על האזרחים הכי טובים למדינת ישראל. אם כל אחד ייתן את החלק שלו, אנחנו נשיג את המטרה, ואז נהיה אזרחים גאים. ואני רוצה שכולם ילכו בראש מורם, כאזרחים גאים, כי אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו אוהבים את החוק, אבל לצערי החוק לא שומר עלינו.

תודה לאדוני. תשובת שר. אדוני סגן שר האוצר. כן, הבהרת את זה. אדוני סגן שר האוצר, בבקשה.

היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, הצעה רגילה לסדר-היום של חבר הכנסת אכרם חסון בעניין התנהלות ועדת התכנון והבנייה כלפי בני העדה הדרוזית ובני מיעוטים. ידידי, ברמת התכנון, תכנון מתארי, לכל יישובי הדרוזים במדינה יש היום תכנון מתארי עדכני בשלבי הכנה או בשלבי אישור או בתוקף, 14 מתוכם תוקצבו וקודמו על-ידי מינהל התכנון. לשבעה יישובים יש תוכניות מתאר עדכניות בתוקף: יאנוח-ג׳ת,

מג'דל-שמס,

סאג'ור ועין-קניה. לשישה יישובים יש תוכניות בהליכי אישור: בית-ג'ן, חורפיש, כסרא-סמיע, עוספיא, עין-אל-אסד וראמה. לשמונה יישובים יש תוכניות בהליכי תכנון: אבו-סנאן,

דאלית-אלכרמל, כפר-יאסיף, פקיעין ושפרעם. ברמת התכנון המפורט, החלטת ממשלה 2332 קבעה כי עד יולי 2015 תגובש על-ידי משרד הפנים, יחד עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, תוכנית עבודה לקידום תכנון מפורט במסגרת תקציבית של 8 מיליון ש"ח. מינהל התכנון גיבש לשם כך מתווה ייחודי, שבמסגרתו הועבר ניהול התכנון לאחריות הרשות המקומית, אשר מתוקצבת בהתאם להתקדמות אבני הדרך ומלווה מקצועית על-ידי מינהל התכנון, ובשיתוף פעולה עם הרשות. מינהל התכנון מעמיד לרשות הרשויות יועצים מקצועיים בתחומים השונים. עד למועד שנקבע בהחלטת הממשלה הושלם גיבוש תוכנית העבודה ונחתמו מסמכי ההסכמות עם 11 יישובים. להלן פירוט היישובים שבהם יש תכנון מפורט בהכנה: יאנוח-ג'ת,

דאלית-אלכרמל, חורפיש, כסרא-סמיע, מע'אר וראמה. התכנון המפורט שבהכנה כולל הרחבה של המרקם הבנוי והסדרה של הבינוי הקיים, לשאלתך, חבר הכנסת חסון. בוועדות התכנון המחוזיות חיפה וצפון אושרו ונמצאות בהליכי אישור תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות ליישובי המגזר הדרוזי. לא ברורה האמירה על התנהלותן החמורה של ועדות התכנון, שכן הוועדות פועלות בהתאם למדיניות הממשלה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות לעיל, מתוך הכרת הסוגיות הייחודיות למגזר ורצון לתת מענה על צורכי היישובים ולחזקם. התכנון המקודם בוועדות התכנון המחוזיות כולל הסדרה והרחבה של שטחי המגורים, על כל התשתיות וצורכי הציבור הנדרשים להם. במחוז חיפה, לדוגמה, אושרו לאחרונה תוכניות מפורטות משמעותיות: תוכנית לשכונת עמק-הזיתים בעוספיא, המוסיפה 2,000 יחידות דיור, ותוכנית בוואדי אל-פש בדאלית-אלכרמל, המוסיפה 3,300 יחידות דיור. אכיפת דיני התכנון והבנייה נעשית באופן שוויוני והגון, ללא הבדל בין אזרח לאזרח. אף שבהצעה לסדר-היום לא מצוין מקרה ספציפי הניתן לבדיקה, ניתן לומר בוודאות ששום אלימות מילולית או פיזית לא הופעלה על-ידי המפקחים של היחידה הארצית במסגרת הליכי האכיפה. פעולות החקירה מבוצעות באופן מכובד ומכבד. אם יש לך מקרה ספציפי עם שם, תאריך, נבדוק אותו לעומק. תודה רבה, אדוני. הבעת דעה.

מה אדוני מציע? אכרם חסון,

לאן אתה רוצה את זה, איזו ועדה? ועדת הפנים. אין שום בעיה, ועדת הפנים. אז לפני שאנחנו מצביעים, הבעת דעה. חמד עמאר, בבקשה, אדוני. ואבו מערוף, חבר הכנסת, אחריו. דקה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אחרי ששמעתי את סגן השר אני אגיד שאני אשב, לא אדבר, כל כך טוב, אבל רק בשבוע שעבר הבאתי הצעת חוק לחיבורי 5,000 בתים לחשמל,

שבוע לפני הבאתי הצעה לוועדת חקירה על התכנון והבנייה במגזר, וממשלת ישראל והקואליציה, שמורכבת מהליכוד, כולנו,

הבית היהודי, יהדות התורה, לא אישרו את שתי ההצעות. לא אישרו את שתי ההצעות.

ממשלת ישראל פחדה. אם כל כך טוב, ממשלת ישראל לא הייתה מפחדת להקים ועדת חקירה ולבדוק את המצב הקיים. ואני מכאן קורא לשר האוצר משה כחלון, הוא הממונה על מינהל התכנון, ממונה על ועדות התכנון. בידיים שלו לתת הוראה להקפיא את כל ההליכים המשפטיים נגד הצעירים הדרוזים. בידיים שלו לאשר חיבורי חשמל ל-5,000 בתים שלא מחוברים. אני קורא לו מכאן: לא בדיבורים, לא בססמאות,

נמאס לי כבר לשמוע דיבורים וססמאות, כבוד היושב-ראש. רק אושרה תוכנית. הרשויות יוצאות למאבק עכשיו, בשביתה של כל מערכת החינוך. על הנייר יש 45 מיליון שקל לחינוך, אבל העברת כסף,

לכן הם יוצאים לשביתה.

אני קורא לשר החינוך: אני לא רוצה ססמאות, אני רוצה מעשים.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אבו מערוף. דקה לרשותך.

בדקה אני אנסח, כבוד יושב-ראש הכנסת עכשיו, שמנהל את הישיבה, כבוד השר ארדן, וכמובן כבוד סגן השר איציק כהן, ובאמת כולם מכובדים, בחצי דקה: 50,000 בתים של האזרחים הערבים לא מוסדרים. אין בנייה לא חוקית, יש בנייה לא מוסדרת. ועדות התכנון, לא מורשית. לא מוסדרת ולא מורשית.

ועדות התכנון והבנייה הן הזרוע המבצעת של מדיניות של אפליה גזענית כלפי האזרחים הערבים,

50,000 בתים ללא היתרי בנייה, לא מוסדרים, זה לא במקרה. לכן, בבקשה. ממשלה על חודו של קול, אז בבקשה, כבוד השר, שר האוצר, הכדור אצלך, תפעל אכן לעשות הסדר לכל הבתים האלה, שהם ללא הסדר, ואכן שהאזרחים יקבלו מה שמגיע להם. אחד המ"מים, מחסה, בית. בבקשה, תהיו אנושיים ותפעלו במה שצריך. ועוד מה, אין מדינה נאורה בעולם שבה החובות מותנות בזכויות,

הזכויות לא מותנות בחובות. הזכויות זה דבר אבסולוטי. כל אזרח חייב לקחת בית, מחסה על הראש. מספיק עם הדברים האלה, שזה נתון לחובות. קודם כול תיתנו את הזכויות, ואנחנו נדע איך לתת את החובות.

בבקשה, תסדרו את הבנייה הלא-מוסדרת, ואין בנייה לא חוקית. תודה.

סגן שר האוצר, אני אאפשר לך להגיב בקיצור, בבקשה, ובתנאי שלא תעלה עם הטלפון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הקראתי לכם פירוט מדויק לכל יישובי הדרוזים,

יש הבדל עצום בין להפריח ססמאות ובין עבודה אמיתית, יסודית ומסודרת. אז אם רוצים להפריח ססמאות, קח מיקרופון, תפריח ססמאות.

כל יישובי הדרוזים, פירטתי אותם, אמרתי, תקשיב. תסתובב ביישובים. חבר הכנסת עמאר,

יש לי תכנון ויש בתוקף, אז בבקשה, שתפו פעולה. למענכם, שתפו פעולה. תודה רבה.

כן, אנחנו עוברים להצבעה. המציע? לוועדת הפנים, אדוני, נכון? ועדת הפנים. אז אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה. מי שבעד, מעבירים את המשך הדיון לוועדת הפנים. שמונה בעד, אין מתנגדים ונמנעים.

ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אכרם חסון תעבור לוועדת הפנים. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעה לסדר-היום: ירי רקטות בעוטף-עזה בליל שבת, של חבר הכנסת יעקב מרגי, אדוני, לא נמצא. אנחנו עוברים לשאילתות לשר הפנים. אני מבקש מסגן שר הפנים, בבקשה, אדוני. ראשון השואלים, חבר הכנסת רוברט אילטוב, איננו. אני מזמין את חבר הכנסת נחמן שי,

איננו. אני מזמין את חברת הכנסת ענת ברקו. באותו נושא?

אנחנו שנינו מכבים את האורות פה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, סגן השר, השאלה היא: מדוע בעצם אנחנו רואים שיש גלים של מהגרי עבודה ומבקשי שירותי אשרה ותורים ארוכים במשרד הפנים, ולפעמים לוקח חודשים רבים לאזרחים מהשורה לקבל שירות? מדוע אין מתגברים את לשכות מרשם האוכלוסין בכוח-אדם נוסף לצורך מתן שירות ומענה לתורים הארוכים שנוצרו?

אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, חברת הכנסת השואלת, ככלל, במהלך השנתיים האחרונות נעשו צעדי ייעול בענף האשרות, ומרבית מהגרי העבודה, לרבות המסתננים, אינם נדרשים להגיע ללשכות רשות האוכלוסין לצורך חידוש האשרה. במסגרת הייעול, חלקם מגיעים ללשכות ייעודיות וחלקם אינם נדרשים כלל להגיע. ללשכות רשות האוכלוסין מגיעים לסוגיות אשרות התיירים, בני-זוג של ישראלים, סטודנטים, בני ישיבות ועוד. בהמשך לצעדי הייעול, נציין כי במהלך השנתיים האחרונות נעשתה שורת צעדים להקלה על ציבור העובדים ולייעול השירות. במהלך השנה האחרונה נקטה רשות האוכלוסין מספר צעדים משמעותיים שמטרתם הפחתת העומסים וקיצור זמני ההמתנה. נוספו 50 משרות ללשכות וכ-50 סטודנטים. נפתחו שלוש לשכות חדשות: בדימונה, במודיעין ובנהריה, המתווספות ל-30 הקיימות. הורחבו השירותים הניתנים לציבור מרחוק, ללא הגעה ללשכה. בשל העומסים הבלתי-נסבלים, הוגשה למשרד האוצר תוכנית מפורטת לתוספת כוח-אדם, פריסת לשכות נוספות ברחבי הארץ והגדלת המשאבים לטכנולוגיות, שיעדה המרכזי קיצור זמני ההמתנה והפחתת התורים. הנושא נמצא כרגע בדיונים, בתקווה שנקבל משאבים בקרוב.

תודה לאדוני. בבקשה, חברת הכנסת ברקו. אני מודה על תשובתך, אדוני סגן השר. אני רוצה לומר שלפני מספר חודשים הגיעה אלי פנייה של רועי, שהביא את בן-זוגו מגרמניה, פטריק, והוא מספר שהוא עשה שירות צבאי מלא והוא היה חייל קרבי, והוא נדרש לחכות חמישה חודשים כדי להסדיר את מעמדו של בן-הזוג, ובעצם הוא היה צריך להמתין בתורים ארוכים, אין-סופיים, ולא הייתה לו כאזרח כל עדיפות על אחרים. אז אפילו,

בשדה-תעופה יש תורים שמחולקים לאנשים שהם אזרחים, כדי באמת להתגבר על העומסים הללו. האם אפשר לקבוע מראש, באופן ממוחשב, כדי שאנשים באמת לא יצטרכו לבלות כל כך הרבה שעות ולבזבז את זמנם?

כפי שאמרתי, הנושא קיבל תאוצה בתקופה הזאת במשרד הפנים, והמטרה היא לפתוח עוד ועוד לשכות כדי להקל, וגם לא רק לפתוח את הלשכות אלא גם דובר על הארכת זמני קבלת הקהל כדי להוריד את העומסים. תודה רבה, אדוני. אם כן, חבר הכנסת חיים ילין, שאלה: חלוקת ההכנסות מבסיסי תל-נוף ומרר, שאילתה 384. כבוד היושב-ראש, סגן השר, השאלה היא מאוד פשוטה: משרדך המליץ לחלק את הארנונה המשולמת בגין שטחי הבסיס תל-נוף בין הרשויות המקומיות באופן של צדק חלוקתי, ובכך לתקן עוול היסטורי ולצמצם את האי-שוויון. רצוני לשאול: מדוע חלוקת ההכנסות מקדמת דווקא את הרשויות החזקות ולא את החלשות? חברי, חבר הכנסת חיים ילין, על-פי סעיף 9ב לפקודת העיריות, חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות גובלות וסמוכות למתחם מוגדר על-ידי שר הפנים, השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה שמינה השר לעניין זה, ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, להכריז בצו כי אזור המצוי בתחום רשות מקומית אחת או יותר שלא נכלל בו שטח המיועד בתוכנית למגורים בלבד ואשר תחומו יוגדר בצו, יהיה אזור שבו ההכנסות מארנונה כללית או ההכנסות מארנונה כללית יחד עם ההכנסות מהיטלי השבחה או מאחד או יותר מתשלומי החובה, יחולקו בין הרשות המקומית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשות מקומית אחת או יותר הסמוכה לרשות המקומית האמורה או הגובלת בה, אזור חלוקת ההכנסות, הכול כפי שנקבע בצו. הרשויות המקומיות השותפות לחלוקת ההכנסות מבסיס תל-נוף

הן הרשויות המקומיות הגובלות והסמוכות למתחם הבסיסים: המועצה המקומית גדרה, המועצה האזורית גדרות, המועצה האזורית נחל-שורק, המועצה המקומית מזכרת-בתיה והמועצה המקומית קריית-עקרון. רשויות מקומיות נוספות שהן חזקות משמעותית וכן גובלות בברנר, כגון המועצה האזורית גזר, המועצה האזורית חבל-יבנה, המועצה האזורית גן-רווה, עיריית יבנה ועיריית רחובות, אינן שותפות לחלוקת ההכנסות, משום שמענק המודל שלהן לעניין קבלת מענק איזון הנו שלילי. החוק הקיים אינו מאפשר שילוב של רשויות מקומיות אחרות שאינן גובלות או סמוכות למקור חלוקת ההכנסות, ועל כן לא יוכלו להשתלב רשויות מקומיות אחרות. נכון. אז המשטרה לא מחליטה איפה להרוס. איפה שמשרד האוצר יגיד לה: תתלווי אלי לאבטח את הקבלן שמשרד הפנים לוקח להרוס, המשטרה מחויבת. אז אני מניח שיש לך דרכים לשכנע את שר האוצר כחלון בכל מה שאמרת. אני לא הכתובת לזה. השר משוכנע

אבל השר לא קבע חוקים וכללים בעבר שמשתמשים

אז נפתרה הבעיה. אז הוא יותר לא ישלח פקחים למי שאנסו אותו להפר חוק, וזהו, אבל אני אומר לך, השוטרים שלך ביס"מ נכנסים,

איך אפשר להיכנס

היא זכאית למענק איזון משמעותי, ושיעור הארנונה שלא למגורים לנפש שלה עומד על 0.97, שני-שלישים מזה של ברנר. גם מזכרת-בתיה, שאומנם

סוציו-אקונומי 8,

סוציו-אקונומי 8. המועצות האלה, אם הן מנוהלות לא נכון, הן לא צריכות לקבל פרס. אם הקשבת היטב לדברי, אז לא מדובר בהכרח, מדובר במועצות חזקות, ביישובים חזקים. והמודד הוא לא רק המודד הסוציו-אקונומי, יש מרכיבים נוספים במודד. אבל זה אחד

בסדר, אבל יש לך, בוא אני אגיד לך מה שיש. היום יש לך גודל האוכלוסייה, אשכול כלכלי-חברתי, מענק מודל לנפש, שטחי ארנונה עסקית לנפש בשקלול מחיר, אחוז גבייה מהשוטף. זה לא רק זה. יש כמה מרכיבים, שבסופו של דבר אתה יכול מצד אחד למצוא בדבר אחד את הרשות חזקה, אבל מצד שני היא מקבלת מענק איזון מסיבות אחרות.

בשקלול הולכים לפי השקלול הכללי, ובשקלול הכללי לא קיבלו המועצות החזקות כפי שמניתי לך אותן. תודה רבה. כבוד סגן השר, תרשה לי הערה קטנה. הערה קטנה.

חבר הכנסת נחמן שי, אנחנו הקראנו את שמך, ואתה לא נכחת באולם. אני הייתי אחרון.

אתה לא היית אחרון, אבל אני אאפשר לך לשאול שאלה אחת לפנים משורת הדין, למרות שזה, לא, אדוני לא היה, אדוני נעדר מהאולם. חיים, קצר, בבקשה.

הרי אתם נכנסתם, ואני יודע שאתם הולכים לעשות שינוי גדול, כולל, והגדרה של, אשכולות והכול, כן.

אני מציע, לטובת כולם, בשביל שגם לא ילכו לבג"ץ, יעשו מלחמות, להקפיא את הצו,

לא להפעיל אותו, אני אומר לטובת כולם, ולאחר שתביאו את הנוסחאות החדשות, תפעילו את זה.

חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני.

זה מה שנקרא כמעט שבת

אדוני היושב-ראש, אני מצטער על התקלה, אני הבנתי שאני לא ראשון, ופתאום קפצתי לראש התור. בכל מקרה, הנושא הוא תשלום גבוה בגין חידוש דרכון בלוי בנמל-התעופה בן-גוריון. בעבור חידוש דרכון פרום בנמל-התעופה בן-גוריון נדרש כיום נוסע לשלם סכום גבוה של 1,200 ש"ח. רצוני לשאול: 1. כיצד נקבע הסכום? 2. מדוע קיים הבדל כל כך מהותי בין הסכום הנגבה בגין חידוש דרכון במשרד הפנים לזה הנגבה בנמל-התעופה בן-גוריון?

טוב, אולי סגן השר יענה על זה, בסדר. 270 במשרד הפנים.

עד אוקטובר 2003 לא הייתה בנתב"ג אפשרות כלשהי להנפיק דרכונים במקום. אזרחים שמצאו את עצמם לפני טיסה ללא דרכון

ללשכות רגילות, ומטבע הדברים, הם נאלצו להפסיד את טיסתם. כך נעשה גם אם היה לאזרח טעם הומניטרי מובהק, כגון ניתוח דחוף, הלוויה משפחתית וכו', או שנתגלה ברגע האחרון פגם בהנפקת הדרכון, אך במקרים חריגים כאלה היו פותחים עבורו במיוחד לשכה רגילה, בדרך כלל בתל-אביב או ברמלה, אפילו באמצע הלילה. באוקטובר 2003 הוחלט לנסות ולנצל את הנציגות של משרד הפנים שהייתה קיימת בנתב"ג דאז. הוחלט להכשיר את העובדים שם לשם השאלה בנסיבות חריגות כאמור, וכך לנסות לתת מענה יעיל יותר לאותם מקרים ייחודיים והומניטריים שחייבו עד אותה עת פתיחה מיוחדת של לשכה. בשנת 2008 גובשה רפורמה, ונקבעה אגרת שירות מיוחד. מאז 1 בינואר 2009 הנפקת דרכון בנתב"ג למי שיש לו טיסה בתוך 24 שעות מחויבת באגרת שירות מיוחד, למעט מקרים הומניטריים נדירים, בשיעור פי-ארבעה מאגרת הבסיס. גובה האגרה הזה נקבע מאחר שמתן דרכון בנתב"ג הנו שירות מיוחד הפועל 24 שעות ביממה במשך שישה ימים בשבוע, למעשה הוא סגור רק בשבת ובחג, המנפק את הדרכון ומוסר אותו למבקש בתוך שעה. בחודשים האחרונים מתנהל משא-ומתן מול משרד האוצר וועדת הכספים להורדת גובה האגרה. כבר התקיימו דיונים, ואנחנו ממתינים לתשובתו של משרד האוצר.

חבר הכנסת נחמן שי. תודה רבה לך, אדוני סגן השר, אבל אני רוצה לקרוא לך ידיעה שהופיעה ב-ynet לפני תשעה חודשים, ונאמר בה: בשורה, מהלך ייעול של רשות האוכלוסין: מחיר הנפקת דרכון יוזל ב-40% ויעמוד על 700 שקל במקום 1,120 שקל לדרכון בגיר. ובכן, זה היה לפני תשעה חודשים. עכשיו אתה מבשר לי את בואו השני של המשיח, אם אפשר לומר, שעכשיו מתנהלים דיונים בוועדת הכספים ובאוצר וכדומה. השירות ייחודי, השירות חשוב, השירות הוא whatever,

אבל העלויות הן בלתי מתקבלות על הדעת. אני יכול לענות לך רק על מה ששר הפנים הנוכחי מקדם ומבטיח, אבל על מה שהיה לפני כן אין לי, ההיסטוריה התחילה עכשיו. כן, כן. תודה רבה, אדוני.